חברות וחברי הכנסת, שלום, שלום גם לשר. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום רביעי י"ט בחשוון התשפ"ה, 20 בנובמבר 2024. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת טטיאנה מזרסקי, חילי טרופר,

סימון מושיאשוילי, יאסר חוג'יראת, לימור סון הר מלך וניסים ואטורי בנושא: פגיעה צפויה ברפואה

על השאלה. השאלה כמה זמן תימשך המלחמה, אם היא תימשך אל תוך 2025 או לא, שחיקת המעמד הבין-לאומי, כן או לא, אני מזכיר לכולם את תוצאות הבחירות בארצות הברית, זה כנראה קצת משפיע. זה פחות אירוע כלכלי, ואני פחות, אני מאוד מעריך,

ומכבד את

רגע, רגע, מה אתה מסמן? יש הד נורא - - - זה קשור למערכת ההגברה? בני, יש משהו עם מערכת ההגברה, אתם בודקים? אפשר להמשיך? טוב. אני חוזר שוב, האירוע הזה הוא אירוע כלכלי מז'ורי. המלחמה הזאת היא מלחמה ארוכה,

עולה הרבה מאוד כסף. משפיעה גם על הצמיחה, משפיעה על ההשקעות, והשקעות כמובן מביאות צמיחה בהמשך, ובעיקר אירוע פיסקלי שעולה הרבה מאוד כסף. חלק מן המרכיבים הם הוצאות חד-פעמיות של מימון המלחמה, חלק מן המרכיבים האלה הם,

הוצאות פרמננטיות, ריבית על הגיוסים של עלות המלחמה, קצבאות, גמלאות, תקציב הביטחון יצטרך לגדול, עלויות הפיתוח המחודש גם של הצפון,

זה משהו שנפגוש אותו לפחות בחמש השנים הקרובות ואולי יותר, והוא חשוב כחלק מהניצחון והחוסן הלאומי והמורל הלאומי שלנו. לכן, אני כשר אוצר מחויב לנהל את המערכה הזאת בהרבה מאוד אחריות.

לדעת איפה להרחיב, אמרתי קודם, כרגע הכלכלה תומכת את המלחמה. מלחמה זה בחזית ובעורף. אני חושב שמעטפת המילואימניקים, המפונים והניצולים, וכפי שאמרתי קודם, השיקום והפיתוח המחודש, אני חושב שפה צריך לנקוט במדיניות מרחיבה גם ביחס לעסקים בכל רחבי הארץ. חבל לי שוועדת הכספים לא אישרה מתווה פיצויים מאוד מאוד מרחיב שהבאנו לכל יישובי הצפון. אני חושב שזה נכון. זה נכון לכלכלה, זה נכון לחוסן הלאומי וזה נכון גם למלחמה,

בחזית. אבל לדעת נכון איפה להרחיב ואיפה לצמצם, איפה להתכנס. אז אתה יודע שהנחתי על השולחן תקציב 2025, שכולל צעדי התכנסות פרמננטיים של כמעט 2% תוצר, 40 מיליארד שקל. אני לא חושב שיש מישהו שעשה את זה אי-פעם מאז קום המדינה. לקחתי על עצמי גם צעדים לא פופולריים. הם אושרו בממשלה. חבריי גילו אחריות רבה. אני מקווה שגם פה, הבית הזה יגלה אחריות, ובחודשיים ומשהו הקרובים יעביר את זה יחד עם שורה של השקעות ושל רפורמות שזורעות את הזרעים למעבר מאוד מהיר ממלחמה לצמיחה כבר בשנת 2025. אני, חבר הכנסת בליאק, כן מעריך שאנחנו נראה כבר חלק מן התיקון ב-2025. אנחנו כרגע צופים 4.3% 4.5% יש כמה תחזיות שלנו, של בנק ישראל, צמיחה לשנת 2025. יכול להיות שגם יהיה יותר.

יש לא מעט תחזיות שמעריכות שנהיה במקום גבוה יותר. אני תמיד מעדיף להניח הנחות עבודה שמרניות, לנהוג בריסון ולהיות מופתע לטובה. בהנחה שאני גם אזכה להעביר בבית הזה את תקציב 2026 הלוואי שהוא כבר יהיה, נוכל להרחיב ולהחזיר לאזרחים

כללו של דבר, אני חושב שאנחנו מנהלים את האתגר הכלכלי בשנה האחרונה בצורה נכונה, מקצועית וטובה. לא אמרתי את המובן מאליו. יש וקטורים מפתיעים לטובה בצורה פנטסטית. השקל והבורסה והייטק, והכנסות המדינה ממיסים, וגם שוק התעסוקה, וקחו את נתוני הלמ"ס שהתפרסמו בתחילת השבוע לרבעון השלישי של השנה, 3.8% צמיחה במונחים שנתיים. נכון, אנחנו לא נסיים כך את השנה. ועדיין, אני חושב שאלו נתונים טובים. יש גם פרמטרים פחות טובים שהם פונקציה של המלחמה, זה מאוד ברור. יש אירוע כזה, אמרתי, נדמה לי אפילו כאן על הדוכן, כשהצגתי כאן את החקיקה ביום שני. האינפלציה שמטרידה אותי מאוד, עליית המחירים, אנחנו יודעים להסביר אותה בצד ההיצע. חברות בין-לאומיות לא טסות בגלל המלחמה. אל על היא שחקן יחיד אז היא מעלה מחירים,

אבל כך זה עובד בכלכלה.

אחרי הניצחון יחזרו כולם לטוס לכאן, תחזור התחרות והמחירים ירדו. כך בעגבניות וכך בהרבה מאוד דברים אחרים. המלחמה תסתיים בניצחון, והמצב הביטחוני ישתפר דרמטית ושרשראות האספקה יחזרו כסדרן, התחרות תחזור - - חברי הכנסת, קצת יותר בשקט. - - והפריון יעלה והמחירים ירדו.

אני חושב שאנחנו כממשלה מנהלים את המדיניות בצורה הכי אחראית שאנחנו יכולים כדי לשמור על האמון. כמו שאמרתי, מתווה פיצויים לעסקים, אז העסקים שומרים כך את הראש מעל המים, ומאוד מהר הדבר הזה חוזר לצמיחה ולתיקון כפי שהיה אחרי הקורונה. אני אאפשר שאלת המשך לחבר הכנסת בליאק, ככל שישנה, ושאלות נוספות לחברי הכנסת דוידסון ופנינה תמנו שטה, והשר ישיב במרוכז. אז בבקשה, בליאק. תודה רבה לשר האוצר. אני לא בטוח שקיבלתי תשובה. אגב, לגבי תקציב 2025, אני רק רוצה להזכיר שהממשלה בעצם כבר במשך 20 ימים מפירה את חוק יסודות התקציב וטרם הניחה את תקציב 2025 על שולחן הכנסת. אבל דווקא בהמשך לדבריך, אדוני השר, שלשום עמדת כאן במליאה ואמרת שהמלחמה טובה לכלכלה. אתמול בוועדת הכספים התקיים דיון על פיצויים לבעלי עסקים בצפון. אגב, חבל שלא הגעת. היו שם בעלי עסקים מהגליל, מרמת הגולן, מחיפה, העמקים, היו שם נציגי ארגוני העצמאים, מסעדנים, הגנים הפרטיים, משרדי הנסיעות, בתי מלון, הכנסים והתערוכות, ערים מעורבות ועוד, מכל רחבי הארץ. הם היו שם כעסקים שנפגעו במהלך המלחמה, שנמצאים בקריסה, והמדינה לא מסוגלת לספק להם מענה ראוי, בטח במסגרת המתווה הכלל-ארצי שלא קיים. אז אחרי חמש הורדות דירוג האשראי, וצמיחה אפסית, והגירעון שמתקרב ל-8%, ולאור העובדה כי בשנה הבאה, כתוצאה מהגזרות שאתה, אדוני שר האוצר, מטיל על הציבור, כל משפחה עובדת בישראל, בעיקר מעמד הביניים ומשרתי המילואים, הולכת לשלם בין 10,000 ל-20,000 שקלים בשנה מיסים חדשים - - - מה השאלה? האם אתה עדיין סבור כי המלחמה היא טובה לכלכלה?

חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. כאמור, השר ישיב במרוכז. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אדוני השר, המלחמה הזאת גובה מחירים כלכליים גדולים מאוד. אין ספק שאנחנו לא יכולים להתנהל בצורה רגילה. אבל יהיה יום אחרי, והיום שאחרי צריך להיות כזה שאנחנו דואגים לו מהיום. אני מדבר איתך עכשיו על תקציב 2025. דיברתי איתך גם פה במליאה בצד לגבי הנושא של קיצוץ בתקציב הספורט.

ואנחנו רואים את זה מהיום הראשון של המלחמה, וגם בקורונה ראינו את זה, זה החוסן של ילדינו. אין ראש עיר או ראש מועצה שלא דרש וביקש להביא ספורט,

גם למפונים, גם לילדים בזמן המלחמה, כדי לשמור אותם גם בריאים וגם שפויים. יש בזה אלמנט מאוד מאוד חשוב לעתיד הילדים. כשהולכים ומקצצים 300 מיליון שקל מתקציב משרד הספורט, צריך להבין, זה גודע עשרות רבות של אגודות, מאות מאמנים לא יחזרו לשוק המאמנים, וביום שאחרי לא יהיה מי שידאג לילדים שלנו. אני מבקש ממך לשים את הדבר הזה על השולחן שלך,

אין לגעת בתקציב הזה, כדי שיום אחרי המלחמה יהיה מי שידאג לילדינו, לנוער, כי אם לא יהיה את הדבר הזה יותר יגיעו לסמים, לאלכוהול ולפשע, והמדינה תשלם הרבה יותר כסף כדי להחזיר אותם למוטב.

תודה לחבר הכנסת דוידסון. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, ואליך, שר האוצר, אני רוצה להעלות שאלה שאני חושבת שהיא גם מאוד קרובה ללב שלך: סיפור נשות הנופלים, האלמנות של חרבות ברזל. אנחנו מדברים על כמה מאות. היום, לצערי, התבשרנו על החלל ה-800. בתוך הקבוצה של האנשים שחירפו נפשם והקריבו את כל עולמם יש, כפי שאמרתי, כמה מאות של נשים,

זו המלחמה שיש בה הכי הרבה יתומים וגם משפחות מרובות ילדים.

לדעת מדוע אנחנו מתעכבים עם מתן השנה, אנחנו העלינו בהתחלה שלוש שנים, אתה גם פגשת את הנשים, שנה של שיקום.

שלא יפטרו אותן,

שאנחנו כמדינה נכנסים לנעליים ואומרים להן על כל אובדן הכנסה: אנחנו נהיה שם בשבילכן. אנחנו בדקנו בוועדה שלי בפעם השלישית שעשיתי דיון, וזה עולה כ-80 מיליון שקלים. אדוני השר, אני מבקשת ממך, בעבור הנשים המדהימות האלה, שתאשר את הדבר הזה.

יש לנו הצעת חוק שעברה בקריאה טרומית, הצעת חוק שלי וגם של חבר הכנסת אופיר כץ, כך שזה לא אופוזיציה קואליציה. אנחנו יכולים לקדם אותה בזה שאתה תיתן את הסכמתך ונביא את זה במיידי, כי בעצם השנה הזאת עוברת. יש נשים שכבר לא יזכו לקבל את הסיוע המדהים הזה. אני מקווה שזה יהיה רטרואקטיבית, אבל אם אנחנו רוצים לעזור אני חושבת שקודם כול, היתומים והאלמנות.

כבוד השר, בבקשה. טוב. חבר הכנסת בליאק, המלחמה טובה לכלכלה בראיית מקרו. ראינו את התפוצצות הקונספציה של עשרות שנות ההכלה. לא רצינו לשלם את מחירה של המלחמה, מרחנו שכבה עבה מאוד של פודרה מעל איומים, שכנענו את עצמנו שהכול דבש, יש ביטחון, ואפשר לשגשג, וצמיחה. וחטפנו את סטירת הלחי של 7 באוקטובר, ואת 250 מיליארד השקלים שהדבר הזה עולה לנו. כן, לנצח את האויבים. יש רגעים שבהם צריך להדק את החגורה, וכמו שאמרתי: שהכלכלה תשרת את הביטחון ואת המלחמה, כדי לנצח, כדי להביא להרבה מאוד שנים של ביטחון אמיתי, לא באיזו אשליה פיקטיבית של תחושת ביטחון, כפי שאמרתי, כשמפלצות של טרור מתעצמות לך מעבר לגבול, גם בעזה וגם מול חיזבאללה. הדבר הכי גרוע לכלכלה, הוא הכי גרוע לקיום ולביטחון, כניעה, תבוסה, גדרות, נסיגות ולעצור באמצע. זה נורא ואיום לביטחון ולקיום ולחיים ולשלום של הילדים והנכדים שלנו, אבל אני מדבר עכשיו רק כלכלית.

הדבר הכי גרוע לכלכלה זה להוריד לטמיון את כל ההשקעה והמחירים האדירים, ויכולת העמידה העצומה שעם ישראל גילה בשנה הזאת, למחוק עכשיו את הכול, להפוך את זה לעוד סבב, רק כי אנחנו רוצים לסיים מהר, ולא מוכנים להתאזר בעוד קצת סבלנות, לשלם עוד קצת מחירים. ואז התוצאה תהיה שנקבל את זה בעוד כמה שנים עוד פעם. ולכן אנחנו נלך, בעזרת השם, עד הסוף, ונכריע את האויבים שלנו, ונביא ביטחון אמיתי - - - עוד כמה זמן תימשך המלחמה?

אבל שנה - - - די, מירב, נו, באמת, לא מתאים לי. אדוני היושב-ראש, אני לא מתכוון להתנצח. אבל שאלתי אותך שאלה.

אבל השאלה הנוספת נשאלה, וגברתי תקבל שאלה נוספת בהמשך.

אתה גם לא יכול להפריע, כי אתה שר. זה חברי כנסת.

אני משתדל לנהל שיח מכובד.

הייתי אתמול בניחום אבלים אצל משפחתו של עברי דיקשטיין, השם ייקום דמו, לוחם גולני שנפל בעלי, אביו אלוף משנה. אילן.

אבל צופיה, אשתו, אימא של עברי, היא ביקשה ממני דבר אחד, ואני אעביר את המסר הזה בשמה. סיפרו שם הרבה על עברי, ועל המסירות שלו וההקרבה שלו והאהבה שלו והאחדות שהייתה כל כך חשובה לו בעם ישראל.

אבא שלו גם הקריא בלוויה את מה שהוא כתב בתקופת המשבר החברתי שחווינו לפני המלחמה, תקופת הרפורמה. היא אמרה לי: תשמע, אני מבקשת ממך על עצמך ותעביר את המסר גם הלאה: אנחנו מסתכלים עליכם מלמטה. זה בסדר שיש דעות שונות, תתווכחו, תחלקו.

סכינים מתחדדות אחת אל מול חברתה, שאף אחד לא יוותר על דעתו. אבל תנו לנו לכבד אתכם, שנוכל להסתכל עליכם מלמטה למעלה ולהיות גאים בפוליטיקאים וחברי כנסת ושרים שמכבדים את העם

אנחנו צריכים להיות ראויים לנופלים. זה לא מה ששאלתי, אני מצטער. אני עונה לך. אני רק ביקשתי רגע שהשיח יהיה, ולכן, מירב, אני לא רוצה את ההתנצחות הזאת. - - - עם השיח. אני לא שאלתי שאלה - - - אני מוכן, שאלות ותשובות. אני לא מוכן

היא מחזיקה,

תעשה מה שצריך כדי למגר את האויבים ולהחזיר את הביטחון.

שתיים, אני גם מאוד מצר על הצביעות שלך,

כי אתה שאלת אותי קודם מה אני עושה כדי לגלות אחריות ולשמור על האמון אל מול סוכנויות דירוג ואל מול שווקים, ואז אתה אומר: גזרות,

זאת אומרת, אם אני אביא צעדי התכנסות, אז אתה תגיד "גזרות" ותהפוך אותי לרשע, ואם אני לא אביא, אתה תהפוך אותי לשר אוצר מופקר וחסר אחריות, וסוכנויות הדירוג. אז כן, אני מקבל גם החלטות לא פופולריות, ואני מביא צעדי התכנסות, ואני אומר לעם ישראל: כולנו ניכנס תחת האלונקה, כמו שאנחנו נכנסים תחת האלונקה - - - אבל,

רגע, חכה. לא הפרעתי לך בשאלה מאוד ארוכה. נתת פה נאום, לא שאלת שאלה. לא הפרעתי לך. צודק השר. צודק שהוא לא הפריע לך ואפשר לך לשאול שאלה ארוכה. אנא, אפשר לו להשיב. וכמו שכולנו תחת האלונקה במלחמה הזאת בחזית ובמילואים, וכולנו תחת האלונקה בכלכלה, וכשבחרתי את הצעדים אמרתי את זה, ואני אומר את זה גם בעתיד. היו לי חמישה מבחנים, חמישה פרמטרים.

מבחני עלות-תועלת לכלכלה,

פיזור רוחבי על כל האוכלוסייה,

עם איזשהו ציר עולה. ככל שאתה מטפס בעשירונים אתה נושא יותר בנטל. אי-אפשר לצפות מעשירון תחתון ועשירון עליון לשאת אותו דבר בנטל, אבל כולם, דבר שלישי, כמה שיותר קל או כמה שפחות קשה לחוות את זה, לכן הלכנו על הקפאות, לא מרגישים הורדה בנטו, דבר רביעי, שזה הדיר, שאפשר להחזיר את זה אחורה, כדי שבעזרת השם כשהמצב ישתפר והמציאות תהיה יותר טובה מהתחזיות נוכל לשחזר את זה, ודבר חמישי, שאני גם יודע להצליח להעביר את זה בבית הזה. זאת אומנות של פוליטיקאי, להיות מספיק פרגמטי ולהעביר תוכניות טובות שמצליחות. והצלחנו, ברוך השם. ארבעה תקציבים כבר העברתי. אני לא מכיר שר אוצר שהעביר בשנה ארבעה תקציבים. ונעביר תקציב חמישי, הוא אחראי והוא מרוסן,

יש בו, בהחלט, עם ישראל כולו תחת האלונקה של המאמץ הכלכלי, שהוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ של המלחמה הזאת, עד הניצחון. לגבי הפיצויים, אני מוביל מדיניות מאוד מאוד מרחיבה,

זה פי שלושה מהקורונה. חילקנו למעלה מ-16 מיליארד,

פיצויים על נזקים עקיפים לעסקים בכל הארץ. ואנחנו מטפלים בלמעלה מ-680,000 תביעות של בעלי עסקים. ובסך הכול זה עובד מצוין, 95% מהעסקים מקבלים מקדמות בזמן, מקבלים תשלומים בזמן. באופן טבעי זה עובד מצוין. זה עובד מצוין.

תכף אני אתן לך את הפרמטרים שלי. עכשיו, אני יודע שיש 5% יותר מורכבים.

בין אפס ל-100 בחקיקה,

במערכות מחשוב, לטפל בהיקפים כאלה של תביעות, יש באופן טבעי בערך 5% עסקים יותר מורכבים בצמיחה ובסוגים מסוימים - - זה

לפעמים הם גם נופלים בין הכיסאות בביורוקרטיה. זה לא מעט במספרים, 5% מתוך 680,000, אבל 95% דופק כמו שעון.

כי בסך הכול יש שקט, ב. כי אני מסתובב בכל הארץ ומנהל את המערכת הזאת ועושה עליה דיוני סטטוס. גייסנו מאות עובדים מתנדבים בתוך משרד האוצר, נוסף על תפקידם, שמהווים את המערך הזה.

גם לנזקים הישירים, גם לנזקים העקיפים. צריך להוקיר, להוריד את הכובע על העבודה שהם עושים,

כי אני רואה את הכלכלה. אני רואה שהכנסות המדינה ממיסים גבוהות בלמעלה מ-25 מיליארד שקל מהתחזיות שהיו לנו בפברואר, אני רואה כלכלה עובדת, שוק עובד, נתונים מצוינים. אני לא טוען שאין בשוליים אנשים שנפגעים ונופלים בין הכיסאות - - יש לך 7% גירעון.

פשוט אין. חבר הכנסת בליאק, די.

אותו הדבר אצל המילואימניקים, 300,000 מילואימניקים, 99% מהם מטופלים פיקס. יש 1% זה הרבה מאוד אנשים, זה 3,000 איש, שמסתבכים. אז פה היה איזה סיפור עם הביטוח הלאומי והקפיאו, ופה מישהו שלא ידענו. אנחנו מטפלים, מנסים לפתור ולתת מעטפת לכל מילואימניק. כל אחד הוא עולם ומלואו. אבל 99% זה 297,000 מילואימניקים שהמעטפת שנתנו להם, מאוד גדולה, מאוד רחבה, כולל עצמאים, עובדת פיקס.

הוא ייתן להם יותר כסף מאשר מסלול מחזורי מלא. לעסקים גדולים זה קצת יותר מורכב. אני מאוד בעד להרחיב כמה שיותר. אתה יודע מצוין שבסוף אני עובד אצל משפטנים בעניין הזה, ולכל דבר אני צריך קריטריונים ופרמטרים. אני אמרתי לגפני, אמרתי גם אתמול,

היועצת של הוועדה, כל מתווה שהיא תעשה לקריית שמואל,

אני מאוד מאוד תומך בזה. אנחנו עבדנו מאוד קשה. יוראי מצלאוי,

צריך להוקיר אותו בעניין הזה. זאת עבודת נמלים מול פיקוד העורף, מול פיקוד צפון - - חשבתי שאתה מודה לי. - - להביא את הנתונים, את הסטטיסטיקות,

ואחר כך לתקף את זה משפטית.

אני לא יכול לחלק כסף לחברים שלי, כל דבר אני צריך להעמיד בקריטריונים, ואתה יודע את זה. ואמרתי לכם כחברי ועדה, כל מתווה שאתם תדעו לתקף משפטית בסדר, שמרחיב עוד יותר, אני בעד להרחיב כמה שיותר. אבל אני יודע למה אני הצלחתי להגיע עם משרד המשפטים, וגם פה, אל תגלגלו עיניים, אתם יודעים מצוין שאני לא יודע לפרסם תקנות אם אין לי בסוף חותמת של משרד המשפטים על העניין הזה. ובסוף הכול צריך להיות על בסיס פרמטרים וקריטריונים, שהם פונקציה של הנתונים העובדתיים שפיקוד העורף נותן לנו. ואנחנו הופכים עולמות ומותחים את החבל כמה שרק אפשר. ונראה אתכם.

ששלומית תבנה, ששגית תבנה מתווה אחר, אני מוריד את הכובע מול הדבר הזה. אמרתי את זה מראש. אני חותם על כל דבר שאתם תגבשו כוועדה. ואני אומר שוב, בניגוד לניסיונות לייצר פה איזו תבהלה, בסך הכול זה עובד מצוין והמספרים מדברים בעד עצמם. הכלכלה עובדת, המכונה הזאת עובדת, והציבור מרגיש שאנחנו נותנים לו חגורת ביטחון מאוד מאוד מאוד מרחיבה.

לא בכל דבר מצליחים לגעת בשוליים,

יש לנו אולמות אירועים. אנחנו מנסים לתפור חליפות כמה שיותר, ובסך הכול

- - - מסעדות. חבר הכנסת דוידסון, קודם כול אני רוצה לבשר לך, אמרתי לך את זה גם אתמול, שהשר מיקי זוהר ואני הגענו להסכמות, חתמנו על סיכום תקציבי. אני מודה שאני מבין קטן מאוד בספורט. אני חושב שמיקי מבין מצוין, השר זוהר, והוא מרוצה. הוא בא ואמר לי תודה, והוא חושב שהסיכום שהגענו אליו נותן מענה לעולם הספורט במדינת ישראל. זה כשלעצמו. לכן אני מציע שלגבי הפרטים תשב מולו. אבל הגענו אל עמק השווה, והדברים החשובים נמשכים. אני כן רוצה לומר לך אמירה עקרונית,

בלי להקל ראש, ואני מאוד מעריך את ההתגייסות שלך לסוגיה הזאת, לא מאתמול. איך אומרים, זה בליבך ובדמך. אבל תשים לב למה שאמרת פה, ורק תבין את תמונת הראי של הדבר הזה. אמרת: תשמע, זה הדבר הכי חשוב, אל תפגע בו. עכשיו צריך להבין, לכל אחד מאיתנו יש את הדבר הכי חשוב לו. ומה הבעיה שלי כשר אוצר? כל אחד אומר לי: תקשיב, חייבים לקצץ, חייבים להתכנס, חייבים לשמור על האמון, סוכנויות הדירוג, אבל אל תקצץ במה שחשוב לי, תקצץ במה שחשוב לצד השני, או למישהו אחר. דווקא ספורט הוא לא עניין של ימין שמאל. חלק מן הדברים זה כן עניין של השקפת עולם. אחד אומר: תקשיב, תקצץ בישיבות

אחד אומר: תקצץ בתאגיד ובתיאטרון הבימה. ואני באתי כשר אוצר ואמרתי: תראו, אני חושב שבמלחמה, יש לי תפיסות עולם,

בסוף דמוקרטיה זה קואליציה אופוזיציה, באנו לממש ערכים ותפיסות עולם, ותקציב זה כלי פנטסטי למימוש סדרי עדיפויות של ערכים. אני חשבתי שבמלחמה אני צריך לנסות להיות כמה שיותר רוחבי במובן הזה שאני שר אוצר של כולם, והמלחמה היא לא הזמן, על גבי הצרכים הכלכליים, להיכנס עכשיו לוויכוחים של ימין שמאל,

אני עושה את זה רוחבי, שיתפזר כמה שיותר על כולם. לא רוחבי

אני לא יכול לקבל אמירה שאומרת: הספורט הכי חשוב,

אז במשהו אחר. אז שר החינוך אומר: אל תיגע בחינוך, הוא צודק. שר הרווחה אומר: אל תיגע ברווחה, הוא צודק. שר הביטחון אומר: אל תיגע בביטחון, הוא צודק. שר הספורט אומר: אל תיגע בתרבות ובספורט,

שר הפנים אומר: אל תיגע בשלטון המקומי, הוא צודק. כולם צודקים, ובסוף צריך להביא כסף מאיפשהו. ולכן אין מה לעשות. כל הנושאים חשובים, אני בכלל חושב שהרוב המוחלט של תקציב המדינה, הרכב ההוצאה הציבורית שלנו הוא טוב. אנחנו עם תקציב מוטה צמיחה ותשתיות ברובו המוחלט. יש 0.5% בשוליים כסף לא טוב, נקרא לו. זה חלק מהחיים. תמיד היה, תמיד יהיה. רובו הוא טוב, ולכן כל קיצוץ הוא קיצוץ כואב,

בבשר החי. בדרך כלל. אנחנו מנסים להתייעל בשירות הציבורי, מנסים להכניס דיגיטציה, מנסים - - - אז מה - - - תכף נדבר על הון שחור, קריטי באירוע הזה. אגב, יכול לפתור לנו לדעתי את רוב הבעיות שלנו, לממן את המלחמה הזאת ועוד הרבה מאוד שנים קדימה. אז הספורט חשוב. הגענו להסכמה. ואני רק אומר לך, כמו שהוא חשוב לך, להרבה מאוד,

תכף אני אענה לחברת הכנסת, היא הכי צודקת בעולם. הכי צודקת בעולם. אבל בסוף יש איזשהו טרייד-אוף, אנחנו צריכים להתכנס למסגרות פיסקליות.

איך אתה - - - הצבנו יעד לשמור, לייצב את יחס החוב לתוצר. את תקבלי תשובה שאת אוהבת לשמוע, פנינה, רגע. את תקבלי תשובה שאת אוהבת לשמוע, שנייה. רק נתתי את זה לחבר הכנסת דוידסון כדי להסביר רגע אחד את המתח. בסוף אנחנו מתנהלים בתוך איזושהי שמיכה קצרה. זאת לא דוגמה נכונה - - - קיבלנו החלטה עם הנגיד,

בדיוק כדי לשמור על האמון, שאנחנו מייצבים את יחס החוב לתוצר ב-2025 ולא רוצים לבדר אותו עוד יותר. זה מכתיב לנו יעד גירעון מסוים, ובתוכו צריך להתנהל. אנחנו מקצצים בדברים קשים וכואבים. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, קודם כול אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה להביע את הערכתי הגדולה לעיסוק שלך, גם יחד עם אופיר כץ,

באמת סוגיה,אני חושב שהיא גם לאומית והיא נוגעת לחוסן, אבל היא גם סוגיה חברתית ומוסרית וערכית וציונית באמת. ויהודית. יהודית, באמת. כל הדברים האלה הם יהודיים, היהדות מכילה את הכול.

הרי את לא מרפה ואל תרפי, וזה מצוין. אנחנו גם מתקדמים מאוד למתווה, אני מקווה,

אני מאוד מסכים איתך שמעבר לכל מיני גמלאות וכו', היכולת לתת איזושהי רשת ביטחון יותר גדולה ממה שיש היום, לפחות לתקופה ראשונה שמעמידה על הרגליים, שמאפשרת שנייה איכשהו, אחרי שהתהום הזאת נפערה והקרקע נשמטה מתחת לרגליים, מאפשרת שנייה רגע לסדר את המחשבות, את המשפחה,

אני מסכים איתך. אני לא רוצה עכשיו,

אנחנו נפתור את זה בתקופה הקרובה, מבינים את החשיבות.

בצד זאת, אני שוב גם פה שם את המורכבות, כי הרי יש את האלמנות, ויש את היתומים, ויש את ההורים,

וכולם צודקים, וכולם באים עם לב שותת, וכולם הקריבו את כל היקר להם.

רגע, אני רק מתווך לך את המורכבות שלי. את לקחת סוגיה מסוימת, הכי צודקת בעולם, את מסתכלת דרך הפריזמה הזאת. יש עוד כמה.

יש פה חברי כנסת שהגישו עוד כל מיני חוקים שבסוף מצטברים לעלויות עצומות. אין עלות מוגזמת בעניין הזה. מי שהקריבו את היקר להם מכול, כל מה שניתן להם,

כמו שאמרתי, בסוף יש מגבלות וצריך להתכנס אליהן. זה אירוע מאוד מורכב, כי לא נוח לי להיות זה שנכנס בתוך השכול וקובע מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, למי מגיע, זה לא מונח נכון, יותר או פחות. - - - שאפשר לפתור אותו, כי זאת שנה וזה חד-פעמי. פנינה,

אמרתי שאת צודקת, ובעניין הזה אנחנו מאוד קרובים לאיזשהו סיכום. אל תשכחי שבסוף זה לא חונה אצלי, בסוף יש צה"ל ומשרד הביטחון, ואני צריך להגיע איתם להסכמה. ולהם יש מחשבות אחרות. הם מסכימים. הם באו אליי, הם אמרו שהם מסכימים.

מסכימים, אבל הם רוצים בנוסף גם דברים אחרים.

הם מסכימים לכול. כל עוד אנחנו משלמים את זה הם מסכימים לכול. לכן אמרתי שזה קצת יותר מורכב. ואגב,

כיוון שזה הנושא זה גם מאוד מאוד רגיש,

אז אנחנו מנסים לנווט פה, בתוך, איך אומרים? לא היית רוצה להחליף אותי במורכבות הזאת. אם נביא את החוק הזה, תתמוך?

אנחנו נסכם: הסוגיה הספציפית הזאת של רשת הביטחון לאלמנות לתקופה הקרובה, אני מסכים לה,

היא חשובה, ונפתור אותה הכי מהר שאפשר.

ותודה לך על ההשקעה. כמו שאמרתי לאופיר, אתם שותפים לאירוע הזה.

אני אנסה להיות יותר קצר בשאלה הבאה.

אני אשתדל. נעבור לשאילתה הבאה, גם היא לשר האוצר, ואני מזמין אותו להישאר על הדוכן, של חבר הכנסת אלי דלל, בנושא דוח מבקר המדינה בנושא טיפול בתופעת החשבונות הפיקטיביות. יש מילה עברית לפיקטיביות? מזויפות.

אוקיי. תמיד אני מעדיף את המילה העברית, אבל נבדוק אחר כך. חבר הכנסת דלל, בבקשה.

אדוני שר האוצר, אני מאוד מעריך את פועלך לצמצום הגירעון. אין ספק שיש צורך להגדיל את הכנסות המדינה, במיוחד במצב הנוכחי של המלחמה. יש לנו צרכים רבים. ההון השחור, אני לא יודע בדיוק כמה, אני לא יודע אם יש מספר נכון, אבל מדובר על מיליארדים רבים. אדוני, אדוני, אנחנו דבקים בנוסח של השאילתה. אני כבר איכנס לשאילתה. לא לא לא, כי סופרים מילים במזכירות. לאחר מכן, בשאלת ההמשך, תוכל להרחיב ככל שתהיה מעוניין בכך. דוח מבקר המדינה מצביע על תופעה מדאיגה של שימוש בחשבוניות פיקטיביות, מזויפות,

הגורמת נזק של מיליארדי שקלים בשנה לקופת המדינה. ברצוני לשאול: 1. אילו צעדים ינקוט המשרד על מנת למגר את התופעה? 2. כיצד מתכוון המשרד להגביר את שיתוף הפעולה בין הרשויות השונות כדי לטפל בתופעה ובאכיפה? 3. האם מתכנן המשרד לקדם חקיקה שתסייע להחמיר את הענישה על הפצה וניכוי של חשבוניות פיקטיביות? תודה לאדוני. השר, בבקשה. חבר הכנסת דלל, תודה רבה. אתה מתפרץ לדלת פתוחה. המאבק בהון השחור הוא אחד ה-דגלים המרכזיים שלי כשר האוצר. הבנתי את זה תוך שבועות ספורים, ואני אתן לך טיפה נתונים,

ומה הצעדים שאנחנו מקדמים.

אני מאוד מקווה שהבית הזה יירתם, כי יש לו תפקיד חשוב מאוד בעניין הזה. להון השחור יש לפחות ארבעה נזקים.

הוא מייצר תחרות גדולה מאוד לכלכלה הלגיטימית, ויש בזה נזק אדיר לצמיחה ולפריון ולתל"ג. אנחנו אף פעם לא יודעים איזה עסקים לא קמים מכיוון שהם לא מסוגלים להתחרות בכלכלה השחורה. 2. הוא לא נספר בתוך התל"ג. אפרופו מקרו-כלכלה, אז הוא מגדיל את יחס החוב לתוצר ומקטין את האיתנות של הכלכלה הישראלית. 3. הוא מונע הרבה מאוד כסף הכנסות המדינה ממיסים,

צריך לקחת מדברים אחרים. הקלישאה הידועה שכשכולם ישלמו, כולם ישלמו פחות,

אנחנו נוכל לתת יותר שירותים, להוריד מיסים ולהצמיח את הכלכלה בצורה דרמטית. 4. לא פחות חשוב, הוא מחולל הפשיעה הגדול ביותר, הגדול ביותר. היום 20% מאזרחי מדינת ישראל מפחדים לשלוח את הילד בבוקר לבית ספר. זה הכול נשען על כלכלה שחורה. זה המנוע, זה הקטליזטור של כל העולם הפשע. זה כמובן גוזר אחר כך המון עלויות, של משטרה, של בתי משפט, של בתי כלא. זה אירוע בלתי נתפס, ולכן חרתי על דגלי את הטיפול בתופעה. עכשיו קצת מספרים. הממוצע של ההון השחור במדינות ה-OECD, שאליהן אנחנו רוצים להידמות, ביחס לתוצר מוערך ב-12%, בסדר? בכל המדינות המפותחות, ה-OECD, יש 12% הון שחור. ההערכות בישראל מדברות על 19%. אם אני לוקח רק את ה-7% האלה, עזוב רגע להיות אור לגויים ולטפל גם ב-12%, אבל רק אם נצמצם את הפער ונתייצב על הממוצע של ה-OECD, 7% תוצר שווה 140 מיליארד שקל. 140 מיליארד שקל, בכלל אצבע, אם בערך 23% מזה זה הכנסות מדינה, זה סדר גודל, מעבר לזה שזה מגדיל לי את התוצר, שוחק את יחס החוב לתוצר, זה מקרו, אבל במיקרו זה 35 מיליארד שקלים בשנה תוספת הכנסות מדינה. אם את הדבר הזה הצלחנו לעשות, מימנו את כל המלחמה. לא צריך גזרות ולא צריך קיצוצים ולא צריך הקפאות מדרגות מס וקצבאות.

מעבר לזה, תכף אני אגיד מה עשינו, כי עשינו המון, ונעשה עוד הרבה יותר. אז בזה קודם כול אני איתך, וזה יעד שהצבתי.

אני אמרתי לאנשי משרד האוצר: אתם לא בכיוון. כל שש הקומות של משרד האוצר בזה צריכות לעסוק. כשהגעתי לזה בדיוני התקציב,

אז אמרו לי: תשמע, אתה לא רוצה לעשות צעדים קשים, אז אתה בורח להון שחור.

אתם יודעים מה?

לוקח על עצמי את כל הביקורת הציבורית וכו', אבל הצד השני של העסקה, רגע אחרי התקציב, שנה שלמה,

כל שש הקומות האלה מתעסקות כמעט רק בזה, כי זה הדבר החשוב. תפסיקו לעשות את המוות למשרדים, להתקשקש איתם על שקל פה, שקל שם. תנו למשרדים לעבוד. בואו נטפל בדבר הזה. כך, לדוגמה, אתה הצבעת בעד, גם בוועדת כספים עשינו רפורמה גדולה מאוד, שנקראת "חשבוניות ישראל", הצורך להנפיק חשבוניות דרך המערכת.

אנחנו רק בפיילוט שהתחיל מ-25,000 שקלים שצריך להנפיק במערכת שלנו, ואנחנו עוד לא יכולים לעצור,

אנחנו צריכים לתת מספר הקצאה. כמה חשבוניות פיקטיביות, באיזה סכום עצרנו בחמישה חודשי פיילוט? ולדימיר בליאק (יש עתיד): לא עצרתם. זיהיתם. וגם עצרנו. כ-30,000.

25 מיליארד. 25 מיליארד. 25 מיליארד שקלים.

25 מיליארד, תכפיל את זה ב-17% מע"מ, כמה הכנסות מדינה הבאנו בחמישה חודשים של פיילוט? השר, אתה טועה.

25. אני בודק את זה כמעט כל יום. 29 מיליארד. זו מצגת שהצגתם היום. יכול להיות. יכול להיות שמאז הגיעו עוד 5 מיליארד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ': כנראה, כנראה. אני איתך. אנחנו כבר מסוכמים עם נשיאות המגזר העסקי, שכולנו מראים לוועדת כספים עכשיו, מבקשים להחיל את זה בינואר, עד 5,000 שקל.

זו מערכת טכנולוגית פנטסטית,

זה לוקח פרומיל שנייה להנפיק את החשבונית הזאת. היום חברות גדולות מנפיקות אצלנו מהשקל הראשון, הן לא צריכות הנהלת חשבונות. בלחיצת כפתור אתה מקבל את כל החשבוניות שלך מאיתנו. אחר כך נוכל גם לייצר פה דיגיטציה של קיזוזים אוטומטיים.

אנחנו רוצים את "חשבוניות ישראל" עכשיו מ-5,000 שקל, ב-B2B כמובן, אדם פרטי הולך למכולת,

אבל בביזנס-טו-ביזנס, מ-5,000 שקלים. אנחנו מקדמים עכשיו חקיקה במסגרת הרפורמות של חוק ההסדרים שלא רק שהחשבונית הפיקטיבית לא תוכר לקיזוז מע"מ, היא גם לא תוכר כהוצאה מוכרת למס. זה גם incentive מאוד גדול לא להשתמש בזה. זה,

אנחנו מציעים עכשיו לאמץ את המודל של ה-OECD לדיווח על פלטפורמות דיגיטליות מקוונות, ולקבוע שפלטפורמה שעוסקת בנדל"ן תדווח על עסקאות המוכרות לו בישראל. אגב, המפתח פה זה דיגיטציה,

אני חושב שאפשר ליצור כאן קפיצת מדרגה,

כי יש הבנה, יש הבנה בכנסת,

כולם מבינים, אבל אנחנו יכולים,

סדר גודל של כשנתיים, להפוך את כל מערכת המס בישראל למערכת דיגיטלית. תכף אני אגיד משהו ליושב-ראש. חבר הכנסת אזולאי פחות מתחבר. רגע, רגע, למערכת דיגיטלית. עכשיו, צריך להבין למה זה דרמה.

זה חוסך ביורוקרטיה ורגולציה. אין סיבה בעולם שב-2024, במדינה מערבית מודרנית,

מישהו צריך להגיש בקשות להחזרי מס או לתיאומי מס. הכול אצלנו, אנחנו יודעים.

ברגע שהכול נשפך לאמבטיה מידע ענקית ועליה מריצים אנליזות של AI, אני לא צריך להטריד את האזרח הנורמטיבי בביקורות ספרים וכל מיני.

אני יודע בדיוק איפה הכסף השחור ואני יודע איפה לתפוס אותו. חלק גדול נוכל למנוע מראש,

נדע לתפוס, כשאנחנו נדע להתיך את כל המידע. עכשיו איפה פה הבעיה? פרטיות, פרטיות, פרטיות.

הטכנולוגיה מאפשרת לעשות את זה תוך שמירה על פרטיות. המשמעות היא שהמידע מגיע בצורה מקוטעת שאי-אפשר לחבר אותו. מעולם אני לא אדע שפלוני, אני כן אקבל את המידע הרלוונטי, אבל הוא מותך טכנולוגית למקטעים שאי-אפשר לשחזר אותם אחורה. זה לא שיש מאגר מידע שמחר מישהו יכול לפלוש אליו ולהוציא את המידע על אזרחי ישראל. אבל אני בעיקר טוען שאם זאת מכת מדינה, והיא מכת מדינה שמביאה פשיעה ומביאה תחרות לכלכלה, אז נקודת האיזון,

והוא ליברל גדול, נקודת האיזון צריכה טיפה להשתנות. כי תבינו, כשאני אראה בן אדם,

מערכות המחשוב יראו שיש לו תלוש של 10,000 שקל אבל הוא קונה מרצדס ב-1 מיליון שקל ועושה עסקאות נדל"ן בלוד, אז יש פה הון שחור, וצריך ללכת אליו ולתפוס אותו. אין דרך אחרת. אנחנו נהיה חייבים לשנות את נקודות האיזון בשאלות של מזומן, בשאלות של חובות דיווח. ועדת הכספים, אתם לא פיירים כלפיי, כי באנו עם עסקת חבילה שבה מצד אחד נותנים את ההחלפות האלה של דירות, אתה בעלים ושוכר-משכיר אז אתה לא משלם את המס ומקבל את הקיזוז, ומצד שני דיברנו על דיווחים. עכשיו, מה הבעיה בלדווח? מי שרוצה לגנוב ולא לשלם מיסים, אז הוא צריך להסתיר. אגב, באמת באמת אנחנו יודעים את הכול, אבל ברגע שאנשים מדווחים, אז הוא גם חוששים. אנחנו רוצים שמי שצריך לשלם מס ישלם מס אמת. אני לא חושב שמישהו מסוגל לעמוד ולהגיד: אני מגן על גנבים, שקרנים, שמסתירים ומחביאים. אגב, למה את הישרים אתה לא ממסה?

לישר אין שום בעיה. את אמזון, פייסבוק, למה אתה לא ממסה אותם? רגע, אני בעד. המיסוי של מה שנקרא - - - אני בעד.

אם אתה יודע לגבש לי רוב, אתה לא היית קודם. אמרתי שכשבחרתי את הצעדים, הערכתי מה אני יודע להעביר ומה לא. אני יודע שבעבר גם ליברמן ניסה וכו',

אם יש לי רוב בוועדת הכספים, מחר אני מביא לך את זה. זה צעד נכון, אמיתי, מייצר שוויון. אין סיבה בעולם שרק הדבר הזה יהיה פטור.

אני רוצה מידע ודיווח. מידע ודיווח. מי שלא משקר ומעלים וגונב, לא צריך לפחד מהדבר הזה. אנחנו שומרים על זה בסטנדרטים הכי גבוהים של הגנת פרטיות,

זה טכנולוגיה וגם אם נרצה, לא נדע לשחזר את המידע הזה. אני חושב שעולמות הטכנולוגיה מאפשרים לייצר מהפכה. מאוד יכול להיות שגם נצליח לא רק את ה-7% פער הזה, אלא להיות אור לגויים בעניין הזה ולהוביל, לחסוך יותר ולהביא יותר כסף למדינה ולהילחם בפשיעה. אני צריך לקצר. יש שולחן עגול שאנחנו מובילים כבר שמונה חודשים בחברה הערבית, איך דואגים שכל הכסף הגדול שהמדינה משקיעה, לא הולך דרך השלטון המקומי לארגוני פשיעה וטרור. אנחנו נפיץ השבוע תזכיר חקיקה גדול שנותן סמכויות גם למשרד הפנים וגם לנו. יש כבר ציר תאגידי. היום כבר המשטרה מייצרת לנו אנליזות, ועל הבסיס הזה החשב הכללי אוסר על תאגידים להשתתף במכרזים, תאגידים שמחוברים לפשיעה. אנחנו על הדבר הזה all in.

ראש הממשלה עוסק בזה הרבה במסגרת ועדת השרים למיגור הפשיעה בחברה הערבית. אני אומר לכם שהשנה, שנתיים הקרובות יהיו שנים, צומת דרכים ופריצת דרך במאבק בהון השחור. אני מקווה שנצליח ושתעזרו לנו פה גם להעביר את כל הצעדים האלה. אנחנו נחולל בזה שינוי. זה דגל סופר-מרכזי. תודה לשר. אני אאפשר שאלת המשך לחבר הכנסת דלל. לאחר מכן, שאלות נוספות לחברת הכנסת קארין אלהרר וחבר הכנסת עמית הלוי. לפני כן אעדכן כי הצופה האדוק עידן יוסף מעדכן אותנו שפיקטיבי בעברית זה מבדי. לכן חשבוניות פיקטיביות, חשבוניות מבדיות. בבקשה, חבר הכנסת דלל. אדוני שר האוצר, תודה רבה על התשובה המלאה והמפורטת. אני חייב לומר לך, כשאני יושב בוועדת הכספים, אני שומע מפקידי האוצר שחסר כוח אדם כדי לטפל בבעיות שקשורות להון השחור. לכן יש צורך לעבות את היחידה הזאת, שתהיה כמו סיירת. אני חושב שזה גם יביא את הכסף. דבר נוסף לגבי הנושא של שכר הדירה: כחבר ועדת הכספים אני אומר לך, אני אתמוך בהצעה של דיווח לשכר דירה. צריך לעשות את זה פחות ביורוקרטי. אין ספק שאפשר לגבש תוכנית כזאת יחד עם הוועדה, ויהיה לך רוב בוועדה. דבר נוסף וקצר, נושא המכללות הטכנולוגיות: אתמול לקחתי על עצמי בוועדת הכספים להפסיק את השביתה, אבל צריך להביא פתרון תוך שבוע. תנחה תפקידים. אני אומר לך שאפשר לעשות את זה. המכללות הטכנולוגיות הן הבסיס להמשך צמיחה. מאיזה משרד המכללות הטכנולוגיות?

הטכנולוגיות הייתה שביתה. לא, לא, באיזה משרד הן?

לא בחינוך - - משרד האוצר לא מפעיל כלום.

אז יש לך פה את שר העבודה. הוא יכול לעלות ולהשיב. בוא נאמר שזה לא עניין של שר העבודה, למרות שנמצאים אצלו - - למה? - - כי הנושא הוא של תקציב משרד האוצר. היום התקציב לכל סטודנט שם הוא פחות מתקציב של ילד בגן ילדים. המספר הוא באמת קטן יחסית, ואפשר להגיע למכללות הטכנולוגיות לסטודנטים,

תודה רבה, אדוני השר. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר האוצר, אחרי אין ספור דיונים בשלל ועדות הכנסת בנושא משפחות נרצחי הנובה, שורדי הנובה, הקמת בשעה טובה ועדה ציבורית שתדון בנושא של זכויותיהם: ועדת אביעד הכהן, שנתנה המלצותיה בקיץ האחרון. ב-16 בספטמבר הגעת לוועדת הכספים והודעת בפתוס שתוך ימים בודדים ההמלצות של הוועדה יבואו לדיון בכנסת. אדוני, אנחנו נמצאים באמצע חודש נובמבר, אם לא כבר לקראת סופו. עברו שנה וחודש מאז הטבח הנורא. גם המשפחות של הנרצחים וגם השורדים נמצאים מול שוקת שבורה. אני שואלת אותך, אדוני: מה קורה עם ההמלצות?

חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. השר ישיב

על השאלות הנוספות ועל שאלת ההמשך. שלום, אדוני השר.

מוזר לי שאני בכלל מעלה כאן את השאילתה הזאת. הייתי בטוח, אחרי שפניתי לכל שרי הממשלה הרלוונטיים, כיוון שמדובר במחדל מטורף ואנחנו אחרי 7 באוקטובר, חשבתי שכולם יזדעקו ותצא הנחיה ברורה וחריפה. אני מתכוון לנוהלי הבדיקה של המכס במשאיות שעוברות במעבר אלנבי. אני אומר מראש שאני לא מתכוון למשאיות שמטעינות את הסחורות בירדן והן מיועדות לעזה, גם שם הייתי מציע לבדוק, אבל נניח שאלה בדיקות שנעשות בצורה כזאת או אחרת, אז נשים את זה בצד. אני מדבר על סחורות שעולות על משאיות בירדן, לפני 7 באוקטובר מאות ביום, מעל 300 250 ביום, ואחרי 7 באוקטובר, עולות ומיועדות לטול כרם ולג'נין,

למ"פ ג'נין ולנור א-שמס. בסחורות האלה נמצאו אקדחים, כמו שנמצא בשבוע שעבר במעבר עקבה. הנחת היסוד של כבודו, ואני לא צריך לומר לך את זה, היא שבשקי הקמח יש רובים, ובשקי התפוחים יש רימונים שהם לא פירות. מאז שפניתי, אני חייב לומר שאין שום שינוי. החלטתי להתאמץ, הגעתי לחיילי המילואים שנמצאים שם. יש לי צילומים מפורטים. במשך שעות אף משאית לא נכנסה למתקן השיקוף והבידוק. זה פשוט לא יאומן. מדובר על שנים רבות,

מאות משאיות ביום, אין שום ספק שהאמל"ח עובר שם לאור יום. אני מבקש מכבודו, נאלץ לעלות כאן, למרות שפניתי אליך גם בכתב, פשוט לתת הנחיה אחרת לגמרי, יש שינוי קל ברחבה אחרי הפיגוע,

אין נגישות לנהגים, אבל הסחורות עצמן פשוט עולות מהמשאית הירדנית למשאית הפלסטינית, מגיעות לטול כרם, כאילו מה? איפה אנחנו חיים?

כבוד השר, בבקשה. חבר הכנסת דלל, רשמתי את הודעותיך ביחס לרשות המיסים וביחס לחובות דיווח. אני אגיד לגבי המכללות הטכנולוגיות: אני לא מספיק מכיר את הנושא, שמעתי לאחרונה שיש איזה אירוע בעניין, אבל אני רוצה להגיד אמירה כללית. תראה, יש שרי הממשלה, ויש להם תחומי אחריות. אני מוביל מדיניות של הרבה יותר סמכות, אבל ממילא גם הרבה יותר אחריות לשרים. אני מוביל תהליך. זה תהליך הדרגתי של הרבה יותר עצמאות תקציבית של המשרדים, הרבה פחות ניהול פטרנליסטי של אגף תקציבים על כל צעד ושעל. אבל הצד השני של הסמכות היא גם אחריות, וזה חייב ללכת יחד. המציאות שבה שרים בתחומי משרדיהם מנהלים משא ומתן תקציבי, סוגרים מסגרת תקציב, לא פותרים בעיה מסוימת, ואז שולחים למשרד האוצר שיפתור, היא לא מתקבלת על הדעת. עזוב, שר העבודה, ידידי, יושב פה. אם זה חשוב לו, אז הוא ישים על זה כסף. כשהוא מנהל משא ומתן תקציבי יחד עם משרד האוצר,

זה יבוא על חשבון דברים אחרים. אין גם וגם וגם. אבל לא יכול להיות מצב ששר הבריאות סוגר איזשהו סיכום תקציבי שיש בו המון דברים, יש דבר שבסדרי העדיפויות שלו כנראה הוא החליט שהוא לא רוצה לתקצב. אני לא כופה עליו, זה שלו, הוא שר הבריאות. יום אחרי זה הוא ישלח את כולם, תלכו לשר האוצר שייתן לכם עוד כסף,

כי חסר עכשיו לאיזה בית חולים או לאיזה משהו. אדוני, אתה שר, קח אחריות. זה רק כתפיסה. אני לא מכיר את נושא המכללות. לבקשתך, אני אנסה להיכנס לזה,

באופן כללי שרים בתחומי אחריותם הם אחראים. יש בסוף משא ומתן תקציבי, יש מסגרת תקציבית. רק לפני שבועיים אישרנו את תקציב הממשלה. אם החליט שר העבודה שיש דברים שיותר חשובים לו במשרד העבודה, ואת השקל השולי שיש לו, ואין לו את כל מה שהוא רצה,

כי אף פעם אין, בטח בתקופת מלחמה, בסדר, יש בזה משהו קצת לא פייר, לגלגל את זה אחר כך למשרד האוצר. אומרים שמשרד האוצר הוא משרד שקובר את בעליו, כי כל מה שקורה, זה אף פעם לא הוא.

זה שר הבריאות. כל מה שאין, זה שר האוצר לא נתן. ההוא, הרשע הזה לא נתן. זה לא עובד ככה בחיים. אני מצפה מחבריי השרים, בואו נהיה קולגיאליים. אתם מנהלים משא ומתן, מציבים את סדרי העדיפויות שלכם, מסכמים את המסגרת התקציבית. כמו שאמרתי, אני משתדל לתת לכם כמה שיותר עצמאות, כמה שיותר גמישות, לנהל פחות. אבל קחו אחריות, תעמדו מאחורי ההחלטות שלכם. אם המדיניות שלכם אומרת שאלה סדרי העדיפויות, אלה סדרי העדיפויות. אל תלכו יום אחרי ותשלחו את כולם להפגין נגד שר האוצר.

כי אני לא מכיר את הנושא. חברת הכנסת אלהרר, תודה רבה על השאלה. את הכי צודקת בעולם. אנחנו מדינת כל ביורוקרטיותיה, בסדר? את יודעת למה, למשל, עכשיו זה עוד לא נגמר? הרי הוועדה הגישה המלצות, אני אישרתן אותן, הממשלה אישרה אותן. אחר כך היה תהליך, כי הרי צריך הסכם בין האוצר, ביטוח לאומי, יועצים משפטיים, מתפלפלים, הכול נגמר. למה סעיף 9 עוד לא נחתם והגיע לוועדת העבודה? כי אין קוורום במועצה,

שר העבודה פה,

אין קוורום - - - - - - רגע,

שנייה,

אין קוורום במועצה של הביטוח הלאומי, זה לא אצלי. אז ביטוח לאומי לא יכול לחתום על הסכם. זאת הזיה. אני איתך, מה את רוצה ממני? אני הקמתי את הוועדה הכי מהר, הקצבתי את המסגרת של מיליארד שקלים הכי מהר. אימצתי את המלצות הוועדה, לא עשיתי שינוי של פרומיל. היו לי השגות, אבל אמרתי, עזוב. הקמתי ועדה ציבורית, פרופסור אביעד הכהן מאחוריה, וטוב שכך. הבאתי את זה לממשלה הכי מהר שאפשר. עוד היו לי מאבקים עם משרד הביטחון. רצתי, דחפתי הכי מהר. משרד האוצר לא עיכב את האירוע ביום אחד.

יש פרוצדורה. - - - באים המשפטנים ואומרים, בלי קוורום ביטוח לאומי לא יודע לחתום איתך על הסכם. מה את רוצה שאני אעשה? השר, לא אתה. בואי נלך את ואני ביחד, נדפוק את הראש בקיר, צודקת. לא אתה היה זה שעמד על הדוכן לפני קדנציה או שתיים, ואמרת, תפסיקו להתבכיין ותתחילו לעבוד?

אני לא מתבכיין, אני רק מסביר לך.

הקמתי את הוועדה, תקצבתי אותה, הבאתי את זה לממשלה הכי מהר שאפשר. משרד האוצר לא עיכב את זה יום אחד. כל מה שבידיים שלי, קרה. אני רק שר אוצר. יש ביטוח לאומי, יש שר עבודה, יש ועדה בכנסת, יש יועצים משפטיים לממשלה. אני מאוד מקווה שהאירוע מאחורינו. השר בן צור, נדמה לי שמינית ממלאי מקום זמניים למועצה כדי שיהיה לנו קוורום בביטוח הלאומי,

אז למה זה לא מגיע לאייכלר? ההסכם לפי סעיף 9 של הנובה. ב-3 בדצמבר מתכנסת המועצה בפעם הראשונה.

ב-3 בדצמבר מתכנסת המועצה לראשונה, אחרי שלא הייתה מועצה. אבל מה לעשות, זה לא יושב אצל שר האוצר, קארין. את יכולה להגיש שאילתות לשרים אחרים, אני בטוח שהם יענו לך. זה עדכון מעניין. חבר הכנסת עמית הלוי - - - - - - אם ב-3 היא תתכנס ותאשר את זה, אז מבחינתי,

יומיים אחר כך זה יבוא פה לכנסת,

מהם. אותנו זה עבר, אנחנו לא עיכבנו את זה. אני לא יכול להגיד יום אחד, בסוף גם לנו יש ביורוקרטיה, אבל מעט מאוד. חבר הכנסת עמית הלוי,

אני רוצה לבקש ממך לבוא לסיור במוקד שער עולמי.

אני אבקש: ברק יועצי הנאמן, אני מבקש להזמין את חבר הכנסת עמית הלוי בהקדם לסיור בשער עולמי של המכס,

זה משותף למכס, לשב"כ, למוסד, לאמ"ן. איפה זה - - - איפה זה פיזית?

לא זוכר, זה איפשהו במרכז. - - - סיור באלנבי - - - רגע, רגע.

הייתי גם באלנבי. אני אענה לך. אני רק רוצה רגע להסביר. וגם פה אתה תראה מערכת טכנולוגית מטורפת,

עם מערכות AI. זה באמת משהו. עכשיו, צריך להבין: כל עולם הבידוק, המכס, אנחנו אחראים לכל מה שנכנס למדינת ישראל בעולמות של טרור, בעולמות של הברחות של סמים ושל הרבה מאוד דברים אחרים. אנחנו תמיד מנהלים מתח כמו בכל דבר: בין היעילות, בין הצורך לעמוד בהספקים כדי לא לעכב את הכלכלה, אנחנו הרי מכניסים כמויות עצומות של סחורות מכל הסוגים ובכל הפרופילים. זה יכול להיות מכולות, זה יכול להיות מטוסים, זה יכול להיות סתם משלוחים מ-eBay, כאלה שאתה ואני מזמינים באינטרנט. זה מיליוני פעולות בחודש.

אתה מצד אחד רוצה שהכלכלה תעבוד והמשק יעבוד ושהדבר הזה ידפוק,

ברור מאוד שאתה לא יכול לבדוק כל חבילה. כל חבילה לבדוק זה לא יעבוד. ולכן יש מערכות מאוד משוכללות שמייצרות אנליזות. אגב, יש כמובן סטנדרטים שונים של בדיקה. ודאי שמה שמיועד לעזה הוא הכי הרבה, ומה שמיועד ליו"ש הוא הרבה יותר ממה שמיועד אליך ואליי, לשווקים פה בישראל. עובדים בשיטות הכי הכי מתוחכמות של אנליזות, של AI, אחר כך, של כלבי גישוש. אני חושב שמצליחים המון. תמיד מפספסים גם. מה החלופה? 100% בידוק. 100% בידוק זה תורים ארוכים ומשק עומד, על המחירים שלו לכלכלה. אני רוצה שתבוא לסיור - - - - - - תשלים - - - לכלל המשק.

עמית, דקה.

אני אדבר על - - - - - - הרשות הפלסטינית.

אני גם בדקתי אך ורק את - - - עמית, אני אדבר. עמית, אני אדבר רגע. לכן אני רוצה שתהיה בסיור. בסיור אתה תראה גם מה קורה באלנבי.

לקבל את זה מאיש מילואים שעומד שם ומוצב, הוא לא באמת יודע מה קורה מאחורי הקלעים.

כולל בשיקוף, כולל בדיקת הסטנדרטים, כולל הסטטיסטיקות.

אני לא שקט שאנחנו עושים את זה הרמטית, כי הצד השני זה, יכול להיות שאני גם ארצה לנהל איתך שיח, כי אתה באמת איש חכם ומעמיק ומבין, אבל אני רוצה שתלמד את זה מהצד שלנו.

תיכנס לעומק של הסוגיה, ו"שער עולמי" ואם צריך,

אחר כך תבוא ותגיד: בצלאל, לדעתי צריך לשנות טיפה את נקודות האיזון,

לא מכמה מילואימניקים שבכלל מוצבים שם ככוח אבטחה, ולא חיים את האירוע הזה מתוך הקישקע שלו. אני חושב שאנחנו עושים את זה טוב בסך הכול. אגב, התפיסות הרבות יוכיחו. אני מניח שעל כל דבר שתופסים יש דברים שלא תופסים. אבל תופסים המון, תופסים המון. אגב, הבעיה הקשה שלנו היא לא התפיסה. הבעיה הקשה שלנו זה שאין לנו טיפול אחר כך של משטרה, חקירות וכו'.

כשאני תפסתי מישהו, אם לא באה רגל נוספת של משטרה,

ומייצרת חקירה ומוצאת את המשלח, את ראש הפירמידה, אז אני אפגוש מחר עוד פעם את הרכב הזה בכל המקומות שבהם הם מסליקים את זה. אני חושב שפה אנחנו כממשלה צריכים לעשות עבודה הרבה יותר טובה. אני חושב שבמכס זה עובד טוב,

תבוא לסיור,

תביא תובנות. אני בשמחה מנהל שיח בעניין.

סליחה על - - - תודה רבה לשר האוצר. תודה רבה לחברי הכנסת השואלים. אני מעריך את המענה המפורט, השר.

אני מתכבד לעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעות חוק בדיון המוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק קדימות בתור לחיילים, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה פסל, שאני מתכבד להזמין אל הדוכן לנמק את הצעתו. חבר הכנסת פסל, אם אינני טועה, זו ההצעה הראשונה שאתה מנמק על הדוכן, לפחות כשאני נמצא. השנייה.

גם לא שנייה, אבל בסדר. בהצלחה. רון, אתה לא בקי בנתונים.

מילא, היושב-ראש עסוק, אבל אתה, אתה יודע. אין לי מה לעשות. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מציג בפניכם היום את הצעת חוק קדימות בתור לחיילים, התשפ"ד 2024. למעשה, אני אנמק את הצעת החוק. הרציונל הוא מאוד מאוד פשוט: יש לוחמים שכרגע נלחמים בחזית. אנחנו יושבים פה באולם ממוזג, יש גם שתייה בפרסה. יש שיאמרו: ממוזג מדי. נכון. אבל למעשה, היושב-ראש, מי שמאפשר את הדבר הזה זה הלוחמים הגיבורים שלנו שכרגע נמצאים בחזית, וחלקם בגשם.

אומרים "הבוץ הלבנוני", אבל עכשיו זה באמת בוץ. והם מקריבים את עצמם, ויצאו, חלקם עזבו משפחות, עסקים, ויצאו להגן על המדינה. והרציונל הוא פשוט: בן אדם מקבל אפטר, 24 שעות, 48 שעות,

צריך לעשות טסט לרכב, צריך להגיע, לא יודע מה, לחדש תעודת זהות ועוד כהנה וכהנה. זה מאוד פשוט: אין לו זמן, הוא צריך לחזור לחזית להילחם. ולכן הוא יקבל קדימות בתור. אני רוצה להדגיש שאין הכוונה לבעלי המוגבלויות, כל בעל מוגבלות כמובן יהיה בתור לפני, ואין הכוונה לעקוף אותם וחס וחלילה לפגוע בהם. דיברו איתי פה, גם ראש האופוזיציה דיבר איתי בעניין הזה, ואני רוצה להדגיש כמובן שאנחנו נשמור על התור של בעלי המוגבלויות ועל המורכבות, עם בעל מוגבלות בתור, כמובן שהוא יהיה קודם.

אין סיבה שלוחם ומילואימניק שמגיע לחדש דרכון,

אני הייתי מצפה ממשרדי הממשלה שילכו לשטחי הכינוס ויעמדו לרשותם שם לסדר את הדברים. המילואימניקים נמצאים שם, אין סיבה שמשרדי הממשלה לא יבואו אליהם וייתנו להם אפשרויות. אבל אם לא, אז המינימום שבמינימום זה לתת למילואימניקים ולנשות המילואים קדימות בתור ולאפשר להם בעצם לטפל בביורוקרטיה יותר מהר. לכן אני קורא לכם, חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק. אני חושב שהיא חשובה ועוד 100, 200 צעדים כאלה, אנחנו נבנה פה מעמד מיוחד של לוחמים מילואימניקים, ונכיר ונוקיר את התרומה שלהם למדינה. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת פסל. ואני מתכבד להזמין את השר בן צור, נכון? השר בן צור, להשיב בשם הממשלה. יש לנו כאן גם את השר קרעי, לכן תהיתי. אתה רוצה שהוא יענה, אין לי בעיה. לא, לא.

בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, גברתי סגנית השר, חבריי חברי הכנסת, בהצעת החוק שהגיש חבר הכנסת פסל מוצע לקבוע כי בעת מלחמה לוחמים, לרבות לוחמים משרתי מילואים ובנות זוגם, יהיו זכאים לפטור מתור בקבלת שירות ציבורי. מערכת הביטחון תומכת בהרחבת זכויותיהם של המשרתים בתפקידי לחימה בצה"ל, בסדיר ובמילואים, אשר מהווים את עמוד התווך בהבטחת ביטחונה של מדינת ישראל. ההצעה תיטיב ותקל על לוחמים בשירות סדיר ובמילואים בעת שהם יוצאים במהלך תקופת הלחימה להפוגות בביתם לזמן קצוב ומבלי שיש להם אפשרות לתכנן מראש את סדר-יומם.

החליטה הממשלה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יהיו בהסכמת משרד המשפטים ובתיאום עם משרד הביטחון לצורך הגעה לנוסח מוסכם. משה פסל, שמעת מה אמרתי? מקובל על חבר הכנסת? מקובל עליך? - - - אז תשאל את שרן השכל מה אמרתי, שהיא תגיד לך, נראה. - - - שמעת שברכתי אותך ואמרתי לכבודך סגנית השר? - - - לא שמעת. אה, נו, באמת. טוב. זה צריך להיות בהסכמת משרד המשפטים ובתיאום עם משרד הביטחון,

ודאי - - - אוקיי. לאור האמור, אני מציע כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה הטרומית.

אם כן, חברי הכנסת, אנחנו - - - לא לרדת.

יש הצעה, נכון, זה שמית, כן. יש פה בקשה לשמית.

עכשיו אפשר, אחרי

כלכלת החימושים הזאת, של היחסים עם ארצות הברית?

אבל אני גם לא יודע להגיד שלא. אבל יש לי אחריות על זה. ואחרי זה תביאו לפה את חבר הכנסת הזה, הלוי, והוא יביא לנו הצעה איך להקים עוד מחלקת מודיעין לראש

אבל הסיבה שלך עכשיו, אתם, תן

בגלל ההתנהגות של הקואליציה, שהיא מקובלת עליך או לא מקובלת עליך, כל הצעה שנביא בעד החיילים, זאת אומרת, בגלל זה עכשיו מילואימניק יחכה בתור יותר. תביאו הצעות רק לחיילים. זאת הצעה - - - לא לא לא. לא הבנתי. ההצעה הזאת, כנראה לא הבנת אותה. ההצעה הזאת מקדמת בתור מילואימניק כשהוא בא לחדש דרכון, כשהוא בא לחדש תעודת זהות. אז בגלל ההתנהגות של לא יודע מי,

אתה נגד החיילים. אוקיי - - - לא, לא, המבחנים האלה נמאסו. אלעזר, אני מכיר אותך, זה לא מכבד אותך. אוקיי. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה, הצבעה על הצעת חוק קדימות בתור לחיילים, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה פסל. הצבעה כעת. סליחה, הצבעה שמית. אני מבטל את ההצבעה. על פי בקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית. סגנית מזכיר הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חברי הכנסת, זה מפריע להצבעה. טלי, זה מפריע, את מפריעה לסגנית, זה לא יפה. אני מתנצלת. תודה, התנצלותך התקבלה. תמיד רק טלי. לא, ח"כים לא שומעים ואחרי זה הם מתלוננים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, נמנע אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת נעבור לסיבוב השני, בבקשה.

אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר,

בעד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי הכנסת שנוכחים ורוצים להצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) ינון אזולאי,

תמה ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה: 42 בעד, חמישה מתנגדים,

אני קובע כי הצעת חוק קדימות בתור לחיילים, התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון לצורך הכנתה לקריאה ראשונה.

הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)

התשפ"ד 2024, של

סיעת יש עתיד, משה טור פז, זה מפריע. 66% מרגישים שהמשך העבודה נותן להם סיבה לצאת מהבית, ולמעלה מ-50% מרגישים שהמשך ההעסקה נותן להם מילוי תודעתי ופחות חשיבה על האובדן. אז אני שמחה מאוד לעגן את הוראת השעה הזו כחוק. ומכאן אני רוצה להמשיך ולדבר על מה שקורע את המדינה, על מה שקורע את העם - - - גלית,

אני אומר שבכלל צריך לאפשר לאנשים לפרוש בגיל מבוגר יותר. אני מסכימה. ונעבוד על זה ביחד, אופוזיציה וקואליציה.

מפה אני רוצה להמשיך ולדבר על מה שקורע את העם ועל מה שקורע את המדינה, על התנגשות הטיטנים בין שני מחנות. מחנה אחד שאני שייכת אליו, הקואליציה, שחש שהמשילות שלו נפגעה וכמעט איננה קיימת לעומת המאבק המוזר מאוד של השמאל על הדמוקרטיה. ואני אומרת שהמאבק הזה מוזר, מכיוון שבאמת נמאס לנו. נמאס לנו מגלי, אפס כתבי אישום, בהרב מיארה, אישה שהקריירה הקודמת שלה הוגדרה כבינונית ומטה כעורכת דין, שלא נמצאה כשירה על ידי יושב-ראש ועדת האיתור - - - - - חברת הכנסת אורית.

- - ואיכשהו, האישה הזאת דורכת על הפתק של למעלה משניים וחצי מיליון בני אדם בקלפי. זאת אישה - - - חברת הכנסת נעמה לזימי,

האישה הזו, שלא נבחרה על ידי אף אחת, עומדת כגורם אנטגוניסטי לא מול הממשלה ולא מול נתניהו, אלא מול רוב העם.

נמאס לנו מזה שהיא מעולם לא מצאה איזושהי סיבה להוציא כתבי אישום למתפרעים האנרכיסטים שנהגו באלימות במשך שנתיים, ועדיין נוהגים באלימות, בהסתה, באנרכיה, באנדרלמוסיה, אף לא כתב אישום אחד לעומת עשרות כתבי אישום לימין. נמאס לנו שכשהיא הייתה היועצת המשפטית של ממשלת השינוי היא הכשירה באור ירוק דברים מפוקפקים ביותר, כמו מינוי רמטכ"ל במחטף, כמו להשיב מים טריטוריאליים של ישראל בלי אישור של הכנסת. אבל מהרגע שהיא הפכה ליועצת המשפטית של הממשלה הזו, היא פשוט לא מאשרת כלום. ועצם העובדה שהשמאל מציב שלטים שלה בחוצות העיר רק מראה עד כמה היא פוליטית. נמאס לנו מהמעצרים המינהליים והרדיפה של אנשי ימין, כשאומן יוצר וצלם כמו אברהם שפירא מתכנן להוציא סרט שמבקר את השב"כ, הוא פשוט נעלם מעל פני האדמה על ידי השב"כ.

גלעד קריב, שב"כ שרודף בני אדם שמבקרים אותו, זאת לא דמוקרטיה, זה בדיוק ההפך, זה פשיזם. נמאס לנו מהמעצר של אלי פלדשטיין, נמאס לנו לראות את המשפחות של פלדשטיין - - מה נתפסתם על המעצר של

לא קיבלו. האנשים האלה בקשירת עיניים, בעינוי, בלי משפט, בלי כתבי אישום, פשוט נעלמים מעל פני האדמה. זאת לא דמוקרטיה, זהו פשיזם. המאבק המוזר שלכם על הדמוקרטיה מאפשר למי שהיו שרי ביטחון ורמטכ"לים לשעבר להדליף באופן חופשי בזמן אמת מהקבינט דברים רגישים מאוד, בתוך מלחמה, רלוונטיים למלחמה, לאוזני האויבים שלנו, בכל רשתות הטלוויזיה. על מי את מדברת?

אבל כשיש נגד מספיק פטריוט שרוצה להעביר לראש הממשלה חומר קריטי על החטופים שהוסתר ממנו, אז הוא נעלם מפני השטח. שעושים

והשב"כ בעידודו של ראש השב"כ מענה אותו ומעלים אותו. זאת לא דמוקרטיה, זה פשיזם. נמאס לנו לראות אלופים או תתי-אלופים כמו יניב עשור, ראש אכ"א, האיש היחיד שמעז לבקר את צה"ל מבפנים, מפוטר, נמאס לנו לראות רמטכ"ל שממנה אנשים אך ורק על פי הקונספציה שההיסטוריה הוכיחה עד כמה היא שגויה. תעני לי, של מי הייתה הקונספציה?

אתם חבורת - - - אבל כל אלוף או תת-אלוף או סגן אלוף שבא ואומר שצה"ל צריך להיות יותר התקפי, שבא לבקר את צה"ל מבפנים, פשוט מפוטר.

שר הביטחון, אני קוראת לך לשים עין על הדבר הזה, כי הדבר הזה פשוט חייב להסתיים. נמאס לנו לראות את שפי פז יושבת בכלא, את אילנה ספורטה יושבת בכלא. שתי הנשים האלה, אחת בת 65, אחת בת מעל 70, ניצולת מחלת הסרטן, יושבות בכלא. ו-101 חטופים, לא נמאס לכם? 101 חטופים לא נמאס לכם?

101 חטופים לא נמאס?

חבר הכנסת סימון, חבר הכנסת סימון. אמרת פעם אחת,

אבל לנו יש את הדמוקרטיה המהותית, ולפיה צריך להחליף את העם. העם סתום, העם מטומטם, העם טועה, העם ישלם. העם נדחק הצידה לטובת הפקידים. שלטון פקידותי זה לא דמוקרטיה, זה בדיוק ההפך. נמאס לנו לשמוע שנשות הליכוד, שהלכו לקלפי ותמכו בממשלת הליכוד, רצו להפוך את הנשים פה לשפחות, אלו הנשים הכי פמיניסטיות בעולם. נשות הפריפריה מתגברות על תקרות זכוכית פעם אחר פעם. הן רוצות להפוך את כל הנשים לשפחות? נמאס לנו מהשנאה, נמאס לנו מהשקרים, נמאס לנו מהדיכוי. נמאס לי, נמאס לי לבוא לציבור שלי ולהגיד לו, אני לא יכולה למשול, אין משילות. אתם רוקנתם את הממשלה מכוח, וכשרוקנתם את הממשלה מכוח בגלל שאתם נלחמים למען הדמוקרטיה, בעצם דיכאתם את העם שניצח בבחירות. אני רוצה להציע כאן שהסיפור הולך להשתנות. זה כואב, אני יודעת, הציבור מבוהל, אני יודעת, אבל מדינת ישראל לא יכולה להמשיך לחיות תחת דיכוי אקדמי. כשיושב מרצה בכיר עם תיאוריה של גזענות לבנה, אני מצטערת, אבל אין דרך אחרת, הוא לא פלורליסט, הוא לא דמוקרט, הוא גזען. נמאס לנו מהגזענות הממוסדת במדינת ישראל. נמאס לנו שבאקדמיה נמצא סגל אנטישמי, סגל שונא ציונות - - תגידי, את נורמלית?

- - סגל פרו-פלסטיני. בוא לוועדה שלי, חבל שפספסת את הוועדה - - גלית, אני נמצא עם הלימודים האקדמיים יום-יום.

- - היית רואה ממצאים של סגל אקדמי. כשאני אראה לך עכשיו אישה שמכשירה מורים, אומרת למורים שהיא מכשירה: אנחנו נעבוד על ההורים, ההורים טיפשים, ההורים שטופי מוח, אנחנו צריכים להכניס לתוך הכיתות תכנים אקטיביסטיים, אנטי-ציוניים, חבל שלא הגעת חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה רבה.

להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר), (הוראת שעה)

אני מזמין את חברת הכנסת מירב כהן להציג את הצעת החוק שלה. לרשותך שלוש דקות. כנסת נכבדה, מייד אתייחס להצעת החוק החשובה, רק לאור דבריה של חברת הכנסת דיסטל, לא הבנתי, זה מיעוט נרדף, או שהם בשלטון 17 שנה? לא הבנתי.

זה נשמע כאילו זו קבוצה קטנה שנרדפת, אבל הם בשלטון 17 שנה. אם יש לך תלונות, תפני לעצמך.

עכשיו לגופו של עניין. זה חוק מאוד מאוד חשוב - - - גם זה נכון. גם היא צודקת וגם היא צודקת. זה חוק מאוד מאוד חשוב, שהמטרה שלו - - - אתה מרגיש נרדף? - - - רגע, הנושא חשוב, והוא למען הורים שכולים. כן, הוא מאוד חשוב.

אני כן אתייחס לנושא. החוק הזה מאוד חשוב, מכיוון שהוא בעצם מאפשר להורים שאיבדו את הילדים שלהם, הורים שכולים, להמשיך לעבוד עוד ארבע שנים לאחר גיל פרישה. זאת אומרת, אחרי גיל 67,

תינתן להם האפשרות לבחור לעבוד עוד ארבע שנים. זה נושא שאני קידמתי פיילוט, כשהייתה לי הזכות לפעול מתוך הממשלה כשרה לשוויון חברתי קידמנו פיילוט, כדי לראות איך זה משפיע ואם זה עוזר.

אני מכיר משפחות שזה עזר להן, משפחות שכולות. זה דבר שהוא מאוד חיוני. אני כן אגיד,

החוק הזה הוא מבורך, אבל על פי תפיסת עולמי, אני הייתי רוצה לחיות במדינה שבכלל אין בה גיל פרישה,

לא קובעים גיל שממנו בן אדם מחויב להפסיק לעבוד ואפשר לפטר אותו ללא סיבה, אלא רק בגלל הגיל שלו. אני חושבת שיש בזה אפליה של אנשים מבוגרים. אני חושבת שתמיד צריך לבחון בן אדם על פי תפקודו ולא לפי הגיל שלו. ולכן, ברמה האידיאלית - - יש על זה מחקרים, זה דיון פילוסופי מעמיק. - - ברמה האידיאלית לא הייתי רוצה בכלל גיל פרישה, שלא יהיה דבר כזה. אלא שתהיה פרישה פונקציונלית. זה הדבר נכון בעיניי. שלא תהיה חובה, מירב. שלא תהיה חובה, זה מה שאני אומרת. הדבר האידיאלי זה שלא תהיה חובה. כל אחד יוכל לעבוד ככל שמתאים לו.

אם מעסיק רוצה לפטר, שיפטר בגלל תפקוד ולא בגלל גיל. אני אשתף אתכם שבמסגרת הפיילוט שעשינו אז במשרד, לבדוק אם יש צורך ואם זה באמת עוזר, להאריך את גיל הפרישה בקרב הורים ששכלו את הילדים שלהם: 70% מההורים אמרו שהם רוצים להישאר בעבודה, 70% ביקשו להישאר בעבודה, 75% מתוכם אמרו שזה מעניק להם תחושת משמעות בחיים, 66% מההורים השכולים אמרו שזה נותן להם סיבה לצאת מהבית, 56% אמרו שזה עוזר להם לא לחשוב על האובדן, העובדה שהם נשארים בעבודה. זה באמת משהו שהוא כמובן גם חשוב הרבה פעמים כלכלית לאנשים, אבל זה באמת עוזר מאוד בהתמודדות.

לסיכום, אני חושבת שזו באמת הצעת חוק חשובה, שאנחנו נמשיך לקדם בכנסת. אבל באופן גורף אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות הכול כדי לתת למבוגרים שלנו את החופש לבחור - - תודה. - - מתי הם רוצים להפסיק לעבוד. זה אינטרס של מדינת ישראל שאנשים יישארו בעשייה כמה שיותר זמן, ושאנחנו נדחה את ההתמודדות עם בעיות כמו בדידות, עוני וירידה תפקודית. אני מקווה שאנחנו נוכל לקדם מהלכים - - תודה רבה. - - שיעזרו לא רק להורים השכולים, אלא לזקנים בכלל בישראל. תודה רבה. אני מזמין את כבוד השר הרב יואב בן צור להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, ברוך הבא.

חברי הכנסת - - - מה עם מעונות היום?

חבר הכנסת נאור.

לא. חבר הכנסת, תכבד את תשובת השר.

בכיף, שיענה.

זה משבר בני ערובה. אתה בחור יפה. הצעת חוק גיל הפרישה - - - מדברים פה על חוק של משפחות שכולות, ואתה עכשיו שואל ומתריס בצורה צינית? זה לא מכובד.

יש לי רומן איתו עוד מהלילה שהייתי פה.

לא תמיד אפשר להיות ציני. אני גם אוהב להיות ציני. רגע, רגע,

הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון, הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה). חוק גיל פרישה קובע כי הגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו הוא גיל 67, לגבר ולאישה. בשנת 2017 נחקקה הוראת שעה על בסיס אותו חוק, שקבעה כי מעסיק של למעלה מ-25 עובדים לא יחייב הורה שילדו נפטר ומועסק במשך שבע שנים לפחות לפני הגיעו לגיל פרישת חובה ושהגיע לגיל זה לפרוש מעבודתו בשל גילו, וזאת למשך ארבע שנים נוספות, כלומר עד גיל 71. תעשה קצת שקט פה. בבקשה, חברי הכנסת, לכבד את כבוד השר בבקשה. לעניין הוראת שעה זו - - - טלי, הרבה זמן לא הזכרתי את השם שלך. גם נשים? ברור, נשים וגברים.

נשים וגברים. לעניין הוראת שעה זו, השר הממונה על החוק, השרה לשוויון חברתי. החוק כאמור נחקק כהוראת שעה לארבע שנים, ומאז הוראת השעה הנזכרת לעיל הוארכה פעמיים וכעת היא עומדת בתוקף עד לשנת 2026. מדובר בחוק המיטיב להיקף זכאים מצומצם וחשוב, ומהממצאים הקיימים כעת עולה שהיקף המממשים בפועל שלו הינו מצומצם יחסית. אך ברור כי בעבור הורה שחרב עליו עולמו בשל אובדן ילדו, היקר לו מכול, מימוש הזכות נושא השפעה משמעותית על כל איכות חייו. אנו נכנסים לשנתה האחרונה של הוראת השעה, והמשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה נכון לבחון את הארכתה לתקופה של קבע ולקדם את הטיפול בנושא. הצעת החוק הפרטית המובאת כעת להצבעה מבקשת בעצם להקדים את הדיון שצפוי בכנסת לגבי הוראת השעה. כפי שצוין, הדברים מתכתבים עם מדיניות הממשלה לפעול בנושא הוראת השעה, ועל כן סוכם כי ההצעה תקודם בקריאה הטרומית, תוך תיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ובראשם המשרד לשוויון חברתי. אופיר, להמשיך? כן? לא, לא.

אני קורא לכולם לתמוך בהצעה.

חברת הכנסת מרב מיכאלי רוצה להתנגד להצעה. לרשותך עד שלוש דקות לנמק את התנגדותך. זה לא יכול להיות. לעניין הצעת החוק הזאת,

אני רוצה להמשיך את מה שאמרה חברת הכנסת מירב כהן ולהגיד שביטול חובת פרישה צריך לחול באופן כללי על האוכלוסייה. צריך לעבור לפרישה לפי יכולת, רצון ורמת תפקוד. אבל אני רוצה להשתמש בבמה הזאת כדי להקדים את ההצעה הבאה שמתרגשת עלינו. הצעת האיפכא מסתברא תכף תעלה להצבעה פה. הצעה שדורשת שהממשלה תקים גוף תחת ראש הממשלה, שיהיה לו מידע מודיעיני ויכולת לחשיבה איפכא מסתברא,

הפוכה, חדשה, מאירת עיניים, כזאת שתציל את מדינת ישראל מאסונות כמו 7 באוקטובר. איך לומר? ב-16 השנים האחרונות כמעט, ראש ממשלה במדינת ישראל הוא כמעט כל הזמן אחד. יש תחתיו לא רק את כל זרועות המודיעין, לא רק את המטה לביטחון ישראל, יש לו לא רק יכולת אלא גם סמכות לעשות כל מה שהוא מוצא לנכון כדי שאסונות כמו 7 באוקטובר לא יתרחשו, וכדי שבאמת החשיבה הישראלית והיהודית תמצה את הפוטנציאל שלה. אלא שלמעשה היו גם צוותים כאלה, אבל אין אמצעי שאיננו כשר כדי לנגח את צה"ל, את השב"כ, את המוסד, את כל הסרבנים האלה, את כל אלה שבגללם, בגללם קרה אסון 7 באוקטובר, ובגללם, בגללם אנחנו לא מנצחים ולא מנצחות. ראש הממשלה, הוא כמובן לא ידע. הוא לא ידע. הוא פשוט לא ידע, לא צלצלו אליו, פשוט לא התקשרו. הטלפון, הוא פשוט לא צלצל, מה לעשות. - - - אז חבריי וחברותיי בקואליציה, יש לי הצעת איפכא מסתברא מהפכנית בשבילכם: תחזירו את החטופות והחטופים, 101 אזרחיות ואזרחים שנמקים ונמקות תחת עינויים מחרידים, בסכנת חיים מוחשית כל יום, כל דקה, בעזה. תחזירו את החטופות והחטופים, כן, גם במחיר סיום המלחמה הזאת, שמדשדשת. גם במחיר סיום המלחמה הזאת, שבשלב הזה תסכן עוד יותר את חיי החטופות והחטופים שלנו. איזה רעיון מדהים, להחזיר את אלה שהפקרתם אותם, שאפשרתם לחטוף אותם, פשוט תחזירו אותם. איזה רעיון מהפכני, וואו. תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון, הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. הצבעה שמית? לא, הצבעה אלקטרונית. חבריי חברי הכנסת, נא לשבת. הצבעה אלקטרונית. ההצעה להעביר את הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון, הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 26 בעד, אין מתנגדים, נמנע

אני קובע כי הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון, הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. כאמור, הוצמדה לכך הצעת חוק של חברת הכנסת מירב כהן.

הצעת חוק הקמת מחלקה לגיבוש תפיסת מודיעין חלופית ("איפכא מסתברא")

התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת עמית הלוי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת עמית הלוי להציג את הצעת החוק.

הוא עלה לראש אמ"ן דאז אלי זעירא, לא עזר לו. הוא עלה למחלקת המחקר,

עלה לראש אמ"ן זעירא,

לא הקשיב. כמו שאני מניח שרבים מכירים כאן, הוא דרש להפעיל את האמצעים המיוחדים במצרים שהיו אז לאמ", כמה ימים לפני המלחמה, זעירא סירב לשמוע. הוא ביקש אישור לגיוס מילואים ביחידה שלו, באמ"ן, לא עזר לו, סורב. אותו דבר, אזרחי ישראל, היה גם בגזרה הסורית עם סגן אלוף אביעזר יערי,

שהיה ראש ענף סוריה בחטיבת המחקר, גם קלט שזה לא תרגיל, לא תרגיל קטן ולא תרגיל גדול, וגם הוא ניסה מול הממונים עליו. הוא הלך לאוגדונר, הלך לממונים, הלך למחלקת מחקר דאז, אריה שלו. התגובה היחידה שהוא קיבל מאריה שלו הייתה נזיפה על זה שהוא כפר בקונספציה. אז אני מניח שיואל ואבי מזכירים לכם משהו, אזרחי ישראל. אני בטוח שהם מזכירים לכם, כמוני, את ו' האלחוטנית, את הנגדת מ-8200, את התצפיתנית עמית ירושלמי. היא כתבה אחר כך: "ישבנו במשמרות, ראינו את שיירת הטנדרים, ראינו את האימונים. אנשים ירו והתגלגלו, תרגלו השתלטות על טנק. האימונים הפכו מפעם בשבוע לפעמיים בשבוע, לכל יום, לכמה פעמים ביום. ראינו סיורי קו. אנשים עם משקפות ומצלמות. זה קרה 300 מטר מהגדר. המון הפרות סדר. אנשים ירדו לגדר ופוצצו מטענים ברמות לא סבירות. כמות המטענים הייתה מטורפת". האם זה עזר לעמית ירושלמי, התצפיתנית שלנו? האם מישהו הקשיב בחטיבת המחקר? האם מישהו הקשיב באמ"ן? התשובה היא לא. וזה אחרי בראל חדריה, אחרי בראל, השם ייקום דמו, שהיה על הגדר, אחרי ששילמנו על זה בדם של בראל. עכשיו, איפה הבעיה? למה שמישהו כאן בכנסת יתנגד ליחידה שתוכל לאתגר קונספציה, שתוכל להציג לקבינט, לממשלה, חוות דעת אחרות, לשאול שאלות? מי כאן באופוזיציה מתנגד לפלורליזם? חבר הכנסת לפיד, ראש האופוזיציה, למה להתנגד לפלורליזם? למה להתנגד לחשיבה ביקורתית,

לא עלה לנו ביום כיפור? יואל בן פורת לא מספיק, אבי לא מספיק? התצפיתניות לא הספיקו לך, יאיר? למה להתנגד? - - - למה להתנגד לתיקון המערכת? הרי זה תיקון אמיתי של המערכת, אין פה שום דבר פוליטי, וכל הדברים של מרב מיכאלי, אין בהם דבר וחצי דבר. אין פה שום עניין פוליטי. יש פה דבר אחד, כן. הרי לכאורה תאמרו: יש כבר גוף כזה. בצדק היא אמרה. הרי הוא הוקם בעקבות ועדת אגרנט, אגב, שנתנה צל"ש לאביק, הוקם גוף "איפכא מסתברא". אבל אני יושב בוועדת החוץ והביטחון,

חבר הכנסת גלנט, אני בוועדת החוץ והביטחון בשנה האחרונה יכול לספור לפחות שלושה כישלונות גדולים של אמ"ן. ובכל פעם שאלנו,

ואני משבח את ידידי חבר הכנסת עידן רול, הוא כל פעם שאל האם הייתה דעה נוספת, האם הביאו לשר גלנט "איפכא מסתברא", האם הביאו לממשלה "איפכא מסתברא"? האם שאלו את זה? אני לא אמנה כאן את הכישלונות, שהם חסויים, אבל התשובה הייתה, לא. אז יש לנו צוות "איפכא מסתברא",

כחברי כנסת צריכים לשאול וכל אזרח צריך לשאול: אז איפה הבעיה? למה הוא לא מתפקד?

התשובה הראשונה היא שהוא לא מתפקד כי הוא בתוך המערכת. כל מי שהיה כאן בתוך מערכת בכלל ובתוך צה"ל, שהוא ארגון היררכי וסגור מטבעו, והיה צריך לומר למפקד שלו: אתה טועה, אתה מדבר שטויות, ולצעוק לו: זאת מלחמה, ולא להיות כבול שכשעומדת האלחוטנית ואומרת לקמ"ן, והדברים עוד יתבררו בתחקירים, אומרת לו: זה לא תרגיל, זאת מלחמה, אז הוא אומר לה: את מדמיינת, אז המינימום הדרוש שתהיה יחידה שתהיה מחוץ למערכות הקיימות; פעם אחת, זה התיקון הראשון של החוק. בזה אני השבתי לך, חברת הכנסת מיכאלי. זה התיקון החשוב, שהיחידה הזאת לא תהיה בתוך המערכות הצבאיות אלא מחוצה להן, כדי שהיא תוכל לבקר. אי-אפשר לבקר בתוך המערכת. דבר שני, שיהיו לה את הכלים, שהיא תהיה חשופה לחומר המודיעיני הגולמי, מה שלא קורה עכשיו במל"ל, הזכרת את המל"ל. זה לא קורה במל"ל, לא חשופים לחומר המודיעיני הגולמי. לא יכולים לנתח, לא יכולים להביא "איפכא מסתברא"; יכולים לתכלל, לאסוף את הדעות מכל גופי הביטחון ולהציג אותן. גם מחוץ למערכת, גם חשופים. הדבר השלישי, והוא לא פחות חשוב, שיוכלו להביא את העמדה הזאת למקבלי ההחלטות. יש איזה סלוגן כזה שחביב על חבריי וחברותיי לאופוזיציה: אתה הראש,

נעמה? אתה הראש, אתה אשם. עכשיו יש סלוגן חדש. אני קראתי את חוות הדעת של היועצת המשפטית. יש סלוגן חדש: אתה הראש, לא ניתן לך שום מידע. לא נעביר לך מידע, נסתיר ממך מידע, אבל אתה תהיה אשם. מקובל עלייך, לזימי?

- - - אבל אתה הראש. אתה יכול להעביר מזוודות של דולרים לחמאס.

אתה גולדה מאיר,

אלי זעירא יסתיר ממך מידע.

אתה יכול להעביר מזוודות של דולרים לארגון טרור. זה בסדר? זה בסדר? קודם כול - - - זה בסדר? קודם כול - - - שאלתי אותך. זה לגיטימי להעביר כסף לחמאס?

אם את מכירה את תקציב חמאס בשנים האחרונות, זה התקציב הכי קטן. הסעיף הכי קטן הוא המזוודות האלה, אבל אפשר לדבר על זה.

התיקון הזה הוא תיקון מערכתי חשוב. שלושה דברים יש בו: להיות מחוץ למערכת הצבאית, להיות חשופים, וכמובן להנגיש את החומר הזה למקבלי ההחלטות. תחשבו לעצמכם, תדמייני, מרב מיכאלי, תדמיין, יאיר לפיד, שהאלחוטנית הזאת הייתה מגיעה לראש הממשלה, הייתה אומרת לו: הקמ"ן טועה, הייתה אומרת לו: ראש חטיבת מחקר עמית סער טועה, הייתה אומרת לו: ראש אמ"ן טועה. מה היה איתה, עם האלחוטנית הזאת? אנחנו יודעים מה היה איתה, היא הייתה במרתפי השב"כ שלושה שבועות, זה היה מה שהיה איתה.

כי היא באה לראש הממשלה, ואמרה לו: מטעים אותך, מסתירים ממך מידע, או לא מציגים בפניך עמדה חלופית. לכן החוק הזה הוא חוק, בעיניי, חשוב. אני מתבייש שיש מישהו בבית הזה שמתנגד.

הוא נכתב בדם התצפיתניות שנרצחו, הוא נכתב בדם של למעלה מ-1,500 אנשים. הקול הזה, שהיה צריך לבוא לראש הממשלה, היה צריך לבוא לממשלה בצורה חופשית לדיון פלורליסטי. לא קרה. לכן אני מקווה שנעביר אותו גם במהירות כיוון שהוא דחוף. אני רוצה לומר עוד דבר אחד על האמירה של היועצת המשפטית לממשלה בחוות דעתה שהתנגדה לחוק הזה. אחד הנימוקים שלה היה שלא נעשתה עבודת מטה. אני אומר כאן לגברת בהרב מיארה: לפעמים יש התנגדויות, אפשר להתווכח על דעות שונות וכו'; זה היה אחד הטיעונים המבישים שאני קראתי. לא רק שנעשתה עבודת מטה, אדוני היושב-ראש, הרי הוקם צוות כזה. נעשתה עבודת מטה. הייתה, איך אתם אומרים? ועדת חקירה ממלכתית. הייתה ועדת חקירה ממלכתית. החליטה ועדת החקירה בראשות השופט אגרנט להקים צוות איפכא מסתברא. הוקם צוות איפכא מסתברא, לא עבודת מטה, עבודת מציאות. לא במטה, במציאות. הצוות הזה נכשל לאורך שנים בגלל הבעיות שמניתי. והינה אנחנו באים, אחרי עבודת מטה, אחרי עבודת מציאות, אחרי נהרות של דם, ורוצים תיקון, ואתם מתנגדים. אני מקווה מאוד, אדוני היושב-ראש, שאחרי הקמת היחידה הזאת, גם למקבלי ההחלטות,

כולל בוועדת החוץ והביטחון, ואני אומר כאן ליו"ר הוועדה, בחוק שלי יש סעיף שמתייחס לוועדת החוץ והביטחון,

חבר הכנסת אדלשטיין, שגם אתה, אם היה לך אדם מאיפכא מסתברא שמגיע אליך לפני דיון בוועדת המשנה או בוועדת החוץ והביטחון ומציג בפניך את העמדות השונות, גם הדיון בוועדה היה יותר פלורליסטי, יותר מועיל ויותר מוביל לדבר העיקרי.

וזו תכלית הצעת החוק, ביטחון מדינת ישראל וביטחונכם, אזרחי ישראל.

חבר הכנסת חנוך מלביצקי, זה מפריע. אני מזמין את כבוד שר העבודה הרב יואב בן צור להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת חוק. עד עשר דקות לרשותך.

אתמול נאמר לי על ידי משה סולומון שאתה מפרסם את מבחני התמיכה במעונות.

חבר הכנסת עמית, רק שתדע.

עד שהשר עולה,

כבוד השר, לפני שמגישים כתב אישום נגד איש ציבור היה נהוג שהיועץ המשפטי יכנס איפכא מסתברא, לפני שמגישים כתב אישום. יכול להיות שזה אותו רעיון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה תומכת בחוק הזה, ואני קורא לכולם להצביע בעד. לשאלתם של חבר הכנסת עידן רול ונאור שירי - - עידן רול זה ההומו השני. אני לא עידן. - - בג"ץ נתן את דברו השבוע, ביום שני.

נתן את דברו, שנייה, אה, סליחה, סליחה. יוראי להב הרצנו. בסדר, בסדר. סליחה, אני מתנצל. אני ההומו השני.

זה בגלל שהרבה זמן אני כבר לא נמצא פה, מה לעשות.

לא משנה, העיקר שכולכם מאותו בית. העיקר שכולנו מאותו בית. בג"ץ, נאור, אתה רוצה לשמוע?

בג"ץ אמר את דברו, ואנחנו בתוך פחות - - - למה היית צריך להגיע לבג"ץ? תראה איזה - - - לא. בוא, אתה שאלת. תן לשר. הוא עוד לא ענה.

כשאני אומר לך מה שאמרתי לפני כן, פתאום אתה מפליג למחוזות אחרים. עשה לי טובה, אני לא שם ולא בסגנון הזה. אז סליחה שאמרתי לך, לא היה איתך שום דבר.

הכול בסדר.

אני אומר. תנו לי דקה, תשמעו.

אמר את דברו, ואנחנו בתוך פחות מחודש נחתום על התבחינים, הקריטריונים, ובא לציון גואל ושלום על ישראל, והכול יהיה בסדר. למה חודש? למה לא מחר בבוקר? 70,000 משפחות מחכות לזה. כי זה לוקח זמן להכין את הקריטריונים.

יש לנו ועדה שמשותפת גם למשרד האוצר, גם למשרד המשפטים, בראשות מנכ"ל משרד העבודה. היא תשב ובתוך ימים ספורים תגיש לי את התבחינים לעיוני, ואני אחתום, וכולם יקבלו את התשלומים רטרואקטיבית מספטמבר. יקבלו, רק שלא יבזבזו את הכסף, כי הם מקבלים הרבה כסף בפעם אחת. הכול יבוא על מקומו בשלום.

אני אומר לכם, היו רגועים בנושא הזה. זה יקרה, ומהר יותר ממה שאתם חושבים. אני אשתדל ללחוץ שזה יקרה. בכל מקרה, אנחנו גם ננסה אולי לפני שנבחן את התבחינים לתת מקדמות להורים, שיהיה להם קצת אוויר לנשימה, כי זה מאוד חשוב למשפחות שהן ברוכות ילדים, שיש להן יותר מילד אחד במעון. וגם למשפחות של המילואימניקים, אימהות חד-הוריות. מילואימניקים? בוא, יוראי.

מה שאני עשיתי למילואימניקים אף אחד לא ייקח ממני. הטבות - - - לא לוקח. לא לוקח, מבקש שתיתן.

אמרתי שלא עשיתי מה שצריך? עשיתי מה שצריך וגם מעבר למה שאני צריך שלא בתחום משרדי. אדוני השר, לא לוקח, מבקש שתיתן.

בזה אנחנו מסכימים. כאיש שהיה בצבא מחובתי לטפל באנשי המילואים, לתת להם את מרב ההטבות, כל חוק או כל בקשה שמגיעים אליי, אנחנו מבצעים אותם ובמהירות וביעילות. אופיר?

זו הצבעה שמית. עליזה? אין בעיה. אני שואל אם אני יכול לרדת. הוא ביקש ממני למשוך.

יש מתנגד גם. איפה עליזה? תגיד משהו.

- - - רבותיי, אתמול הייתי בניחום אבלים בשדרות אצל משפחת סגרון.

דברים שקשה להכיל,

בנם שלו יצחק, אני מייד מסיים, השם ייקום דמו, שנפל בדיוק בשבוע של עקדת יצחק. אמרתי להורים שהם גדולים מאברהם ושרה. אברהם ושרה, כמעט שנעקד יצחק. אצלם שלו יצחק נעקד באותו שבוע של העקדה, אבל נעקד באופן ממשי. מכאן אני רוצה לשלוח להם תנחומים. השם ייקום דמו של שלו יצחק.

מהשמיים תנוחמו, משפחת סגרון, ולא תוסיפו לדאבה עוד. תודה רבה.

כאמור, להצעת החוק חבר הכנסת יאיר לפיד מתנגד. שלוש דקות לרשותך לנמק את התנגדותך לחוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מתנגדים להצעת החוק הזו. הבעיה היא כמובן לא שחסרים גופי מודיעין שמדברים, מה שחסר זה מישהו שיקשיב להם, מה שחסר זה שתהיה פה, ואין לנו את זה היום, ממשלה שמקשיבה למה שאומרים לה, מה שחסר לצה"ל בשביל לנצח זה לא שיהיה עוד גוף מודיעין, מה שחסר לצה"ל בשביל לנצח זה לא יועצת משפטית אחרת ולא ראש שב"כ אחר, מה שחסר לצה"ל זה חיילים. חיילים. זה הדבר שחסר לנו כדי לנצח במלחמה. אין מספיק חיילים. כשהחל הדיון על חוק ההשתמטות, שאלו את הרמטכ"ל: כמה חיילים חסרים לך? הוא אמר: 10,000, שאלו את שר הביטחון דאז יואב גלנט, שיושב פה: כמה חיילים חסרים? הוא אמר: 10,000. מאז יש לנו יותר מ-12,000 פצועים, אתמול היה ההרוג ה-800, 800 הרוגים במלחמה. חסרים חיילים, לא עוד גופי מודיעין, לא משפטנים. חיילים חסרים למדינת ישראל, חיילים חסרים לצבא ההגנה לישראל, ואנחנו צריכים לגייס את המשתמטים. כל עוד הממשלה הזאת לא מגייסת את המשתמטים, שלא יעלו הנה לדוכן לדבר ביטחון, אין להם את הזכות. אני מזמין את המציע להשיב להתנגדות. שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, אתה אומר שלא חסרים גופי מודיעין.

היית ראש ממשלה, אני פונה אליך בכנות. כל מה שאומר לך אלעזר שטרן,

גם תבחן, תבקש second opinion, אבל אני מציע שתקשיב, כיוון שהיית ראש ממשלה, אתה חתמת על הסכם הגז עם חיזבאללה.

זה היה ממשלת לבנון. רגע, רגע, רגע. לא לא, אמר אלעזר שטרן בריאיון, אמר אלעזר שטרן בריאיון: ההסכם הוא עם חיזבאללה. אתה כבר מדבר איתו, תשאל אותו. תפסיקו לשקר. ההסכם היה עם ממשלת לבנון.

הכנסת יסמין פרידמן, את בקריאה ראשונה. ההסכם לא היה עם ממשלת לבנון. חלאס עם תרבות השקרים בבית הזה, חבורה של שקרנים - - - חברת הכנסת יסמין פרידמן, קריאה שנייה.

- - - בבית הזה. אתה הרי חתמת עם

- - בא אליך רח"ט מחקר - - - מתוך תשעה מנדטים - - - חבר הכנסת אלמוג כהן, אתה בקריאה ראשונה. משוריינים תשעה מנדטים. חבר הכנסת אלמוג כהן, אתה בקריאה שנייה. אני אומר את זה במלוא הרצינות - - - מה עם חוק המתנות - - - חבר הכנסת יוראי, אתה בקריאה ראשונה. אתה לא מכיר את

לקבל שטח בלי מלחמה, שני כטב"מים וחצי שלא עשו כלום. - - - אתה,

היית הראשון שצריך לעלות לכאן ולומר: אני

כשאשתך לא מרגישה טוב, כשמישהו אצלך במשפחה צריך ניתוח, אתם לא מבקשים

- - - ביקשתי להכניס אותה. ביקשו, אמרו להן, תירגעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר,

נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת סיבוב שני, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יסמין פרידמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שנוכחים ורוצים להצביע? (קוראת בשם חברת הכנסת) שרן מרים השכל, בעד תמה ההצבעה.

אל תדאג, זה יעבור. להלן תוצאות ההצבעה: 56 בעד, 36 מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הקמת

מה. כחניכת מעוז בית"ר, כמפקדת מעוז בית"ר, כאימא לשלושה ילדים שהיו מפקדי מעוז בית"ר,

אני מתרגשת לקראת החוק

התייחסו אלינו כאל אנשים שאין להם מקום בעשייה הציבורית. אבל אני זוכרת את עצמי כילדה צעירה, בדיוק כמו יותם וייס, שיושב שם עם הסבא שלו ארנון פוקס, והסבא-רבא של יותם היה מפקד מעוז בית"ר, והוא הגיע לכאן כדי לשמוע, ואני זוכרת,

בגיל שלך, שאבא שלי לקח אותי לשמוע נאומים של מנחם בגין, והנאומים שלו, חוצבי הלהבות,

אם ודרך לנו. אנחנו פרצנו, אנחנו העזנו, אנחנו עשינו בעשייה ציבורית שלנו בזכות פתיחת הדלתות שנפתח,. כי כל הזמן הוא היה נואם ואומר: כולנו יהודים, כולנו אחים, אחים אנחנו, וזה דבר שמלווה אותנו לכל החיים. לפני היותי חברת כנסת ניתנה לי מתנה, הייתי חברת דירקטוריון במרכז מורשת בגין.

אם אתם לא יודעים, מרכז מורשת בגין לא יכול לקבל סיורים של חיילים, בתי ספר, כי אין את יום ההנצחה,

את העוולה הזה מתקנים הרבה בזכותו של השר יריב לוין, שחשב על כך ואמר: צריך לעשות את התיקון הזה. והייתי חברת דירקטוריון, וראיתי את הפער האבסורדי בין הקבלה של מנחם בגין בחברה הישראלית לבין זה שכל יום משתמשים בשם שלו: תהיו בגין, תהיו בגין.

כשהייתי סטודנטית בבית ברל והעזתי להגיד שאני שייכת למחנה הזה, ד"ר צלניקר, המרצה שלי, אמר לי: די עם הבגיניזם,

פה אין בגיניזם. מה זה מזכיר לכם? את הביביזם שאומרים לנו היום. זה כל הזמן, רק משנים את השם. יש בגיניזם, יש ביביזם, זה מה שעושים לנו. רוצים שלא נאמין בבגין או נאמין במנהיגותו של נתניהו, שייבדל לחיים ארוכים. פשוט לא רוצים שנהיה קיימים בכלל, לא רוצים שבכלל נהיה על המפה הפוליטית.

מנחם בגין, שבאמת חתר לשלמות של ארץ ישראל, מנחם בגין, הראשון שבאמת הביא שלום, הביא שלום לעם הזה, שבאמת היה צריך את זה. כמה נכסים אסטרטגיים האיש הזה ידע לעשות, גם הסכמי שלום שמלווים אותנו עד היום, ובעיקר במלחמת התקומה, ביתר שאת. אין עיתוי סמלי יותר מהעת הזאת להעלות על נס את חשיבותו. אני זוכרת שכשאבי היה, אחרי ששמו אותנו במעברה,

לקחו אותנו, שמו אותנו במעברה, והרבה מאוד מבני משפחתנו בצפון ובדרום, אז באומץ לב, בגין פתח את הצוהר הזה עבור הקהילות המודרות, שעד שלטונו לא זכו לייצוג בבית הזה, מנהיגים רבים וטובים, אוהבי ארץ ישראל, ובהם גם דוד לוי, קרוב משפחתי, דוד לוי ז"ל, שפרץ מתוך בית שאן, המנהיגות שלו, והפך להיות לאחד המנהיגים הגדולים ביותר במדינת ישראל. אז אני, חברים יקרים, וגם חבריי שנמצאים פה, אנחנו בעצם תוצר של המאבק ההיסטורי של מנחם בגין. קשה לי מאוד לדבר על מנחם בגין ולא לדבר על מפעל ההסתה שהיה כנגדו. כולנו זוכרים את זה. כולנו זוכרים את העוול שנעשה לו מתחת לחלון ביתו, כל יום המספר של החללים מתקרב. זה מזכיר לכם משהו? את מה שעושים לנו עד היום? ההסתה הבלתי-פוסקת של דה-הלגיטימציה שלו.

אני אזכיר לך, אתה יודע מה אמר בן-גוריון?

שבו מנחם בגין נאם בבית העם בתל אביב, אז הוא סיפר שם, זה היה ב-23 בנובמבר 1949 בערך, סיפר שם שבן-גוריון, ראש הממשלה דאז, השווה את מנחם בגין להיטלר, הוא השווה את הנאומים שלו שהנאומים של בגין הם בעצם כמו הנאומים של היטלר. זה מזכיר לכם משהו? שמענו כבר שהשוו גם בין בנימין נתניהו לבין היטלר. זה אותו דבר, זה לא משתנה. ואז בגין אמר לבן-גוריון - - איך את מעיזה להשוות את נתניהו לבגין. לא תצליחו להדיר, להשמיד את לוחמי האצ"ל, שבזכות התלמידים של ז'בוטינסקי, בן-גוריון ראש ממשלה במדינה ריבונית, כי הם נלחמו ונלחמו ונהרגו ונרצחו ונשחטו. זה התלמידים של מנחם בגין. אני חייבת לומר שבעצם זה לא משתנה, אותה אליטה שמאלנית, אנחנו רואים אותה גם היום, והיעדר היכולת שלה להתמודד עם זה - - הסתה,

- - להתמודד עם זה שקמנו, הרמנו ראש ואנחנו קיימים.

אז איך אמר מנחם בגין, אני אזכיר לך? אם יש כמה יפי נפש שהאף שלהם עקום, אז שיתחילו לעקם את האף שלהם, אז לא נורא, שיהיה להם אף עקום. בעיניה של האליטה, הבגיניסטים הצ'חצ'חים הפכו לביביסטים של היום. בתור ילדה שצמחה בבית ליכודי והתחנכה על ערכי המפלגה, גם לי קראו בגיניסטית, גם לי קראו ביביסטית. כל זה בשביל להשפיל. אבל אתם לא מבינים, להיות בגיניסטית זה גאווה, להיות ביביסטית זה גאווה. ברור, זו גאווה מאז ומעולם. אני יודעת ותמיד אני אדע שאין מחמאה יותר טובה מזו.

השר לוין, תודה על הזכות שניתנה לי להעלות היום את שמו של מנחם בגין, שיהיה זה יום הנצחה שינציחו אותו ויזכירו אותו. ראוי וצודק שמורשתו של בגין, ההדר, הכבוד, הערכים, יצוינו בקרב מוסדות החינוך של מדינת ישראל וילוו עוד דורות רבים. הם היום מזכירים בכל רגע אפשרי את מנחם בגין. אנחנו לא צריכים להזכיר אותו, אנחנו מממשים את הזכות שלו להנצחה. ואני אומרת לכל אחד ואחד מהדור הזה, ותזכור את זה טוב-טוב ותאמר לחבריך: צריך להיות גאים להיות בגיניסטים וביביסטים. זו הדרך הנכונה. יש בנו אהבה, אחווה, רעות.

לעיתים אנחנו צריכים לטפל באלה שיש להם אף עקום, אבל זה בסדר, הם יתגברו על זה והם ילמדו שהדרך הנכונה - - איך לטפל?

- - היא דרך הימין. איך לטפל? ארץ ישראל חזקה, ותמשיך ותהיה עד לניצחון המוחלט. תודה רבה.

אני מזמין את כבוד שר העבודה, הרב יואב בן צור, להציג את עמדת הממשלה. רק שתי נקודות עד שהשר מגיע. השר לוין, ראש הממשלה מנחם בגין באמת התחיל את המהפכה עם נציגים מעיירות הפיתוח, אבל מי שהמשיך אותה זה יושב-ראש ש"ס אריה דרעי. אני ושכמותי לא היינו מגיעים לפה. ש"ס זה ההמשך. אבא שלי החליף את השלטים של בגין, הוא היה יוצא עם שלטים של בגין,

לשלטים של דרעי. אני בטוח שהשר לוין שמח על זה. הוא התחיל את המהפכה, אין ספק. - - - בדמותו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי

הממשלה תומכת בהצעת החוק, ואנחנו קוראים לכולם להצביע בעד.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת גלעד קריב, שמתנגד לבגין,

להצעת החוק. יש לי תחושה שהוא ינסה להגיד לנו מי זה בגין. ברור. קטי, לא הזכרת את המסורת שהייתה לו. הוא היה כולו מסורת. אני עדיין רואה את הנאומים שלו. - - - יש לי תחושה שהוא ינסה לנכס לעצמו את בגין.

שלוש.

אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, חברתי המציעה, חברת הכנסת קטי שטרית, מכובדיי השרים, בתלמוד הירושלמי, במסכת שקלים, כתוב ש"אין עושין נפשות" מצבות, "לצדיקים, דבריהם הן הן זיכרונן", דהיינו, מי שבאמת מבקש להנציח זכרו של אדם גדול, צריך לא לעסוק במחוות זיכרון סמליות, אלא באמת ללכת בדרכיו. אני באמת שואל: מה לכם, סיעת הליכוד של היום, ומנחם בגין? האחרונים שיכולים ללכת כאן עם חולצה "בגין צדק" זה חברי הכנסת של הליכוד בכנסת הנוכחית. בגין היה סמל של מנהיגות צנועה, חדורת ענווה והסתפקות במועט. אתם מגינים על מנהיג ראוותן, שחצן, רודף בצע, ואני כבר לא מדבר על רעיות ראשי הממשלה. בגין אמר "יש שופטים בירושלים" אחרי בג"ץ בית אל, שאישר את ההתנחלות, אבל הוא גם אמר אחרי בג"ץ אלון מורה, שהורה לפנות את ההתנחלות, "יש לכבד את פסק הדין של בית המשפט העליון". זה דבר מובן מאליו. ההחלטה הראשונה של בגין כראש ממשלה להכניס פליטים מווייטנאם, ואתם מלווים את שפי פז לכלא. בגין לקח אחריות אישית. כל המנהיגות שלו זעקה דוגמה אישית. המשפט שמזוהה איתו זה "אינני יכול יותר". אתם היום מגינים על מנהיג שאומר: אף אחד לא יכול חוץ ממני.

בגין, להזכיר לכם, החזיר שטחים תמורת שלום. אתה עכשיו עושה עוול.

בגין פינה יישובים. הרגתם אותו.

בגין חתם על הסכם של אוטונומיה מלאה - - יש לכם מזל שבנימין נתניהו אדם חזק. - - שהמשמעות שלו היא שיש עם פלסטיני, יש עם פלסטיני. בגין לא סיפח את יהודה ושומרון. והעיקר, העיקר, חברי הליכוד, מפלגתו של בגין, בגין הורה על מעצר מינהלי למאיר כהנא אחרי שהוא אמר לשגריר האמריקאי שזה אדם מופרע ומסוכן. אתם חוגגים ומנציחים את מורשתו של כהנא, לא את מורשתו של מנחם בגין. אז אתה לא מתנגד לחוק? אתם עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. אתם מבזים את זכרו של מנחם בגין, לא מכבדים אותו. לא.

אתם לא ממשיכי דרכו של מנחם בגין, אתם ממשיכי דרכו של מאיר כהנא הארור. תודה. אז תצביע בעד החוק.

חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, זיכרונו לברכה,

יום זיכרון ממלכתי), התשפ"ד 2024. הצבעה שמית. בבקשה. (קוראת בשם חבר הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח איפה ראיתם שהרביצו - - - חבר הכנסת גלעד, זה מפריע. (קוראת בשם חבר הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, בעד מדברים על הסתה? כשפעילי ליכוד תקפו את בגין, אף אחד מכם לא דיבר.

צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד נעבור לסיבוב השני, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

צביקה פוגל, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, חברת הכנסת רייטן, את מעוניינת להצביע? חברת הכנסת רייטן?

היא נוכחת, אבל היא לא עונה, אז היא כנראה לא מעוניינת להצביע. לא משתתפת?

להנציח את בגין גם לא?

אינה משתתפת בהצבעה אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש חבר כנסת שנמצא פה ומעוניין להצביע? (קוראת בשם חברת הכנסת) שרן מרים השכל,

חבר הכנסת טרופר וחבר הכנסת - - - (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל מרדכי ביטון, בעד חילי טרופר

יש פה עוד חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? תודה רבה, ההצבעה הסתיימה. 39 בעד, אין מתנגדים, שני נמנעים. אני קובע שהצעת החוק להנצחת זכרו של מנחם בגין (תיקון, יום זיכרון ממלכתי), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. יישר כוח, חברת הכנסת שטרית. תודה רבה, תודה רבה לכולם. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, זכאות משרתי צבא ההגנה לישראל מקרן "ממדים ללימודים"), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת גדי איזנקוט וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת גדי איזנקוט להציג את הצעת החוק, ובשם הבית הזה כולו, חבר הכנסת איזנקוט, אנחנו משתתפים בצער המשפחה שלכם. אמן שלא תדעו עוד צער. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק המוגשת היא תיקון לחוק ממדים ללימודים, חוק שמקנה כיום ללוחמים וללוחמות מימון מסוים, די קרוב ל-100%. אני יכול להגיד בפתיחה שמאז שהיוזמה הזו יצאה לדרך בשנת 2016, יש 77,000 בוגרי תואר ראשון עם המלגה, והיום לומדים בו-זמנית 26,000 חיילים משוחררים בזכות המלגה הזאת. היוזמה החלה בשנת 2015 כחלק מרצון להעלות את היקף הגיוס ולעודד הליכה לקרבי, להוקיר את המשרתים בכלל ואת הדרג הלוחם בפרט, וכחלק מתוכנית כוללת להגדלת היקף המתגייסים היה פרק של הוקרה ותגמול שהוא לא הכי חשוב, אבל הוא חשוב מאוד, וראינו בו ביטוי לחשיבות של ערך השירות וערך ההליכה ליחידות קרביות. עשייה כזאת באופן עקיף תורמת לחברה הישראלית. ההבנה של צעירות וצעירים שהם משרתים את המדינה והמדינה מאפשרת להם לימודים חינם, זה סוג של הוקרה, אבל זה מגדיל את היקף הלומדים האקדמאים, ידע. אני מזכיר שזה קורה על רקע ניסיון בשנת 2015 לקצץ את צה"ל בשליש, למעשה. יושבת ועדה בראשות יוחנן לוקר, ובמשך שנה עושה עבודה, וההמלצה המרכזית שלה היא לקצץ את השירות בצה"ל בשנה ולהעמיד אותו על 24 חודשים. אנחנו ראינו בזה שגיאה גדולה ופגיעה שבאה בנוסף לירידה שמתקיימת כבר שניים, שלושה עשורים. אני יכול לומר לכם שכשאני התגייסתי לצה"ל, 88% מחייבי הגיוס הצטרפו לצבא, התגייסו לצה"ל, וכשהתמניתי לרמטכ"ל ובדקתי את הנתון, הוא עמד על 67%. פה הייתה עבודת מטה ארוכה, שבשנת 2016 הגיעה לסיומה, והתוכנית הושקה בראשות שר הביטחון שיושב פה, שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יחד איתי. עמדנו על הבמה והענקנו 12 מלגות ללוחמים ולוחמות. 12,000 מלגות, לא?

הפתיחה הייתה 12. הייתה למספר סמליות מבחינתנו, 12 השבטים, ולהתחיל עם החלוצים. זה הגיע כתוצאה מתרומות של קציני צה"ל שהשתתפו במימון ותוספת של משרד הביטחון, ויצאנו עם 12. כמו שאמרתי לכם, הבוקר לומדים 26,000 חיילים וחיילות במלגה המדוברת. בכנסת ה-24 הוביל בני גנץ כשר ביטחון את עיגון תוכנית מדים ללימודים, כך שזה עלה ל-75% משכר הלימוד ללוחמות ולוחמים. ובשנת 2023 הוגשה הצעה של הליכוד להעלות את המימון ל-100%, כך שבתום כל שנה תהיה השלמה ל-100%. זה צעד מבורך, כמובן, אני מברך עליו. אני רוצה לומר שהחזון ביציאה לדרך היה שכל חייל וחיילת שמשרתים בצה"ל יזכו למלגת לימודים חינם, והלוחמים יזכו במענק מיוחד שיבטא את ההוקרה המיוחדת ללוחמים. בגלל מגבלת משאבים התחלנו עם 12, ולאט-לאט זה עלה והגיע למקום שזה נמצא בו היום, שיש מימון והשלמה ללוחמות ולוחמים, בגלל מגבלת משאבים. הצעת החוק שמונחת פה היא אבן דרך נוספת. אנחנו מבינים את מגבלת המשאבים ומבקשים פה למעשה להעלות ככה שכל חייל וחיילת לוחמים יקבלו את כל ה-100% מייד בפתיחת שנת הלימודים. תומכי הלחימה, וזה חידוש, שזה עשרות אלפים שמשתתפים גם היום בתמיכת הלחימה יקבלו 70% . כמה מקבלים

היום זה לעלות מאפס ל-70%, למעשה לתת גם לחיילי מינהלה 50%, ולהדגיש את ערך השירות, שכל שירות בצה"ל הוא שירות משמעותי. הדבר הבא שננסה לקדם, בהנחה שזה יקבל תמיכה מלאה מהבית, הוא שגם כל מי שנמצא בשירות לאומי יקבל 49% להוריד 1% מהמשרתים, אבל שיקבלו גם מימון כביטוי להערכה על השירות הלאומי לטובת מדינת ישראל. פה צריך להזכיר עוד פעם את הנתון המאוד-בעייתי: רק 48% מבני ובנות ה-18 במדינת ישראל מתגייסים לצה"ל. אני מכליל את כל האוכלוסיות, כולל האוכלוסייה הערבית. רק 67% מחייבי גיוס, מתגייסים, קרוב ל-10% או 12% תלוי באיזו שנה, לא מגיעים מגיוס לשחרור. זאת אומרת שעל כל 100 מתגייסים, בסופו של יום על כל 100 שאמורים להתגייס, רק 52 מגיעים לקו הסיום כמסיימי שירות בצה"ל. הנתון הוא בעייתי. הוא היה נתון בעייתי בשנים האחרונות, והוא נתון בעייתי גם היום, ואם אנחנו מביטים קדימה ומבינים את האתגרים של צה"ל בדרום, בצפון, ביהודה ושומרון, אנחנו מבינים שסדר הכוחות חייב לגדול בצורה משמעותית כדי למנוע מצב שאנשי מילואים עושים 120 ו-200 ימים בשנה. פה אין מקום לשיח פוליטי, הלוואי והיה אפשר להגיע להבנה של גיוס מדורג. אני מבין שאי-אפשר לגייס 63,000 חרדים במכה אחת, אבל לעשות תהליך מדורג, שמצד אחד יוקיר ויעריך את לומדי התורה, ומצד שני יביא לידי ביטוי את הערבות ההדדית, לא בדיבורים, אלא במעשים. שכל מי שלא לומד ישרת, ומי שלומד, שזה יהיה בדין וכבוד. פה צריך להזכיר שההסדר לגבי לימוד תורה הוא עוד לפני קום המדינה. זה ההסכם של ה-400 עוד מפברואר 1948. בן גוריון מעגן אותו בתחילת 1951 בחוק ובדין, כשהאוכלוסייה במדינת ישראל היא סביב 600,000 איש. אני מבקש להזכיר פה את ההחלטה מיוני 2023, שהייתה החלטה רעה שבה ממשלת ישראל מורה לשר הביטחון להנחות את צה"ל לא לנקוט הליכים לשם גיוס תלמידי ישיבה, לדעתי זה פתח את זה והביא את זה למקום לא טוב, אבל אחרי השנה האחרונה אנחנו צריכים לשבת ביחד ולקדם את זה, ולהבין שאם חוק גיוס נכון והוגן לא יעבור, זה יהיה קו שבר בחברה הישראלית. זה לא עוד סיבוב מהסבבים שהיו מאז חוק טל ב-1999, ופה אני רואה חובה, ובזה אסיים, לקדם בהקדם חוק שירות לכול, שהוא שירות צבאי ושירות לאומי, כולל אוכלוסיות שלא התגייסו עד היום, ואני מדבר על האוכלוסייה הערבית, לקרוא לגיוס רחב של כל מי שגדל וגדלה במדינת ישראל לשירות תורם, ובעיניי, לאשר את החוק הזה היום יהיה אות למשרתים, לא בדיבורים, אלא במעשים, כי יש פה מעשה. זה יהיה מסר חד וברור למיטיבים והמיטיבות הגדולים והגדולות ביותר של החברה הישראלית בשנה הקשה שכולנו חווינו, ובמציאות שעוד תלווה אותנו בשנים הקרובות.

חבר הכנסת איזנקוט, אתה יודע מה העלות התקציבית המשוערת? התמחור האחרון, ביקשתי לעשות את זה, התמחור האחרון שעשיתי של כל הסיפור הזה הוא 700 מיליון ש"ח.

כבר כיום זה סביב 180, אבל לא רציתי לתת את המספרים כי לא הצלחתי להגיע אליהם, ולכן לא הייתה דרישה של 100% לכולם, אלא גישה אחראית שאומרת שלוחמים,

תומכי לחימה,

מינהלה, 50%, ונדבר גם על שירות לאומי. והכול יוצא 700, כל הדירוג הזה? בבדיקה האחרונה שעשיתי, כן. אני אבדוק את הנתונים, וברגע שאקבל אותם אעביר אותם. ביקשתי את זה בימים האחרונים, ולא הצלחתי לקבל.

טוב, תודה. כן, מי משיב? השר בן צור, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת גדי איזנקוט וחברי כנסת נוספים מציעים לתקן את חוק קליטת חיילים משוחררים ולהרחיב את האוכלוסיות הזכאיות למלגת "ממדים ללימודים", לפי המוצע, כך שחיילים משוחררים ששירתו כתומכי לחימה יהיו זכאים למימון של 70% משכר הלימוד לתואר אקדמי, וחיילים משוחררים שאינם לוחמים ואינם תומכי לחימה, חבר הכנסת איזנקוט,

הוא באמת חוק טוב, אבל עם עלות תקציבית מאוד גבוהה, כמו שאמרת עכשיו. אנחנו מאוד לא רוצים להצביע נגד. השאלה היא אם אפשר לתת לנו שבועיים-שלושה לנסות להגיע להידברות - - - איזו הידברות, אתם רוצים כסף. חבר הכנסת כץ. אתם יכולים להעביר אותו בטרומית - - - למה צריך זמן - - - חברי הכנסת,

כן, אדוני. אם אפשר להגיע, פנינה, את מפריעה לי.

, סגרנו על טרומית. אתה ממתין לשמוע את התשובה של איזנקוט, אדוני השר? רוצה התייעצות סיעתית? אפשר לעבור להצבעה? באמת, 51 יש. כל כך הרבה חוקים העברת בטרומית - - - חברת הכנסת פנינה תמנו

בעניין הוקרת השירות. לצורך בחינת ההצעה ובחינת קידום הצעת חוק ממשלתית רחבה ומקיפה בעניין הוקרת השירות - - ששש, חברי הכנסת, חברי הכנסת. חבר הכנסת רוטמן,

- - אם לא תהיה הסכמה, תיאלץ הממשלה לדחות את הדיון בחודשיים ולהצביע נגד. ולכן אם אנחנו לא נגיע להסכמה עם המציע של דחייה בכמה שבועות - - - למה?

אם לא נגיע להסכמה לדחייה בכמה שבועות - - למה לא בוועדה? יש ועדה. תודה רבה, חברת הכנסת רייטן.

הרציונל? - - לא נוכל לתמוך בשלב הזה בקידום הצעת החוק הפרטית. הצעת להם, הם לא רוצים. גדי, מה אתה מחליט? להעביר טרומית, ובקריאה הראשונה שלה - - - אני מציע, לצערי, שבשלב הזה מליאת הכנסת תסיר את הצעת החוק מסדר-היום.

תודה רבה. חבר הכנסת קריב, תודה. חברת הכנסת רייטן, תודה. חבר הכנסת הרצנו,

חבר הכנסת איזנקוט, אתה מעוניין להשיב? וסרלאוף, זה חוק שלך, לא? כל המציאות התגלתה. כל המסכות ירדו. חברת הכנסת רייטן, תודה.

וחרפה. מצביעים נגד חיילי צה"ל. בושה. חבר הכנסת כץ. בבקשה, אדוני. בדקות הספורות אני רוצה לבקש שוב את מה שנראה לי כמובן מאליו כשעליתי. כולנו מדברים כל הזמן על ההקרבה יוצאת הדופן של הדור הזה. אומרים את זה במילים, וההצבעה הזאת היא המבחן למעשים. אנחנו מדברים על ערך השירות, מדברים על תיעדוף הלוחמים ולשאת אותם על כף, ביום שיש את הלוחם ה-800 שנפל בשנה האחרונה. וההצבעה הזאת היא הצבעת רצינות, ובעיקר מסר, מסר לברית המשרתים ולדרישה מכל צעיר וצעירה לשרת, מתוך הבנה שהחברה הישראלית יודעת להעריך אותם, להוקיר אותם ולגמול להם ביום שהם פושטים מדים ויוצאים לחיים אזרחיים, כדי לתת להם מקפצה. והרצון הוא להביא לידי ביטוי את ערך השירות. הדגש הוא שירות משמעותי. נפילה של החוק הזה תהיה בעיניי - - - חברת הכנסת גוטליב. אני שואלת - - - לא, אבל את שואלת בקול רם, וזה מפריע לו. זה חוק מצוין. אני עדיין מקווה שהחוק הזה יעבור ברוב מוחלט - - חבר הכנסת כהנא, תודה. - - בלי שום קשר לדעות הפוליטיות, מתוך הבנה ש"יחד ננצח" זה גם "יחד נוקיר", "יחד נתרום", "יחד נכאב" כשצריך את זה. ופה ההצבעה היא מבחן, היא בעיניי מבחן להוקרה לחיילי צה"ל, ללוחמים של צה"ל, ולכן אני מבקש הצבעה שתתמוך בחוק הזה בקריאה טרומית, והבנה שעד קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, תידרש עבודה משלימה, ואפשר יהיה לעשות את זה יחד.

תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה.

נו, אני לא רוצה להוציא אף אחד היום. אסור, כשאני פה אין כפיים לאף אחד. לבקשת הממשלה, אנחנו נעשה את ההצבעה שמית. בבקשה, גברתי, אנא. (קוראת בשם חבר הכנסת) משה אבוטבול, נגד איך אתה נגד? חבר הכנסת קריב, אתה מפריע באמצע ההצבעה. חבר הכנסת קריב, אתה מפריע באמצע ההצבעה. כל מי שלא שולח את הילדים שלו לצבא שלא יצביע.

חבר הכנסת קריב, אני לא רוצה להוציא אותך, אנא. כל מי שלא שולח את הילדים שלו לצבא שלא יעז להצביע.

חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה שלישית, צא החוצה. כשיהיה זמנך אתה יכול לחזור להצביע. צא בבקשה החוצה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד משתמטים מצביעים נגד חיילי צה"ל. חבר הכנסת הרצנו, תודה. משתמטים מצביעים נגד, נגד חיילי צה"ל. חבר הכנסת הרצנו, אמצע הצבעה עכשיו, די. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה,

אלהואשלה, אינו נוכח - - - חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

(קוראת בשם חברת הכנסת) קארין אלהרר,

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. (קוראת בשם

בושה וחרפה. - - - חבר הכנסת הרצנו, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת בליאק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

- - - חבר הכנסת דוידסון, תודה. חבר הכנסת פורר, תודה. חבר הכנסת פורר, אנחנו באמצע הצבעה. גם את, חברת הכנסת ניר, אנחנו באמצע הצבעה. אנחנו באמצע הצבעה. לזה אין לכם כסף, יש דברים - - - תודה, חברת הכנסת סגמן. נו, די, מה אתם רוצים, שאני אוציא אתכם החוצה? (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אפשר להכניס את גלעד קריב, בבקשה. (קוראת בשם חבר הכנסת) אלמוג כהן, נגד תתבייש לך. חבר הכנסת דוידסון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בושה, בושה. חבר הכנסת הרצנו, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית,

בושה, בושה וחרפה. חבר הכנסת הרצנו, נא לצאת. - - - בושה וחרפה. מצביע נגד חיילים, נגד לוחמים. (חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יוצא מאולם

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. - - - שלושה חוקים נגד משפחות, אתם הצבעתם נגד. חבר הכנסת כהן, אל תענה לי. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, נא לצאת. (חברת הכנסת פנינה תמנו יוצאת מאולם המליאה.) אתה נגד חיילים?

אני עומד, לא יושב.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד כל מי שיצא יכול להיכנס. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער,

חבר הכנסת דוידסון, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת דוידסון.

אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, נגד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד עידן רול,

בעד עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר,

בעד אפרת רייטן מרום, בעד אלון

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, סיוע טיפולי לבוגרי השירות הצבאי), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת משה טור פז ויאיר לפיד. אני מזמין את חבר הכנסת משה טור פז להציג את הצעת החוק, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו היא הצעה חשובה ביותר, שיש לה פוטנציאל לשנות ולהתמודד עם אתגר הטראומה הלאומית שבה אנחנו נמצאים. אם להיות כן, היא הוגשה עוד לפני 7 באוקטובר. כבר אז חשבתי שהיא דרושה, אבל היום היא קריטית. מצוקת החיילים, אין צורך להרחיב עליה, הסדירים והמילואים, למעלה מ-400 ימי מלחמה, ועדיין אין סיום באופק. חיילים שעוצרים את החיים שלהם, את המשפחה, את העבודה, את הלימודים, את השגרה. רבים מהם בתפקידי לוחמה בשטח בתנאי מלחמה. היום הותר לפרסום על נפילתו של רואי ששון, חייל בן 21 ממבשרת ציון, שנפל בהיתקלות בעזה. אני שולח מכאן תנחומים למשפחתו. רואי הוא החלל ה-800 מצה"ל. 800 גיבורים שנפלו על הגנתנו. עכשיו תעצרו רגע ותחשבו על המעטפת של כל נופל כזה, על החיילים שהיו איתו בשדה הקרב, על החברים שלו מהפלוגה, על הצוות מהטנק, על הפרמדיק שטיפל, מי שראה, מי שנשא את האלונקה, מי שאיבד. ותחשבו עליהם יוצאים מהדבר הזה ואמורים לחזור לשגרה, לחיי היום-יום הרגילים, מהכאב, מהאימה, מהחרדה, לחזור כאילו להיות אנשים רגילים, כשאנחנו יודעים מה עבר עליהם. בכלכלה התנהגותית, אומר פרופ' דניאל כהנמן, מי שזכה בפרס נובל יחד עם עמיתו עמוס טברסקי, יכולת הבחירה של אנשים מושפעת במידה רבה מהאופן שבו מוצגות להם אופציות. בעצם זה לא פחות ואולי יותר חשוב ממהות הבחירה עצמה. מה שהצעת החוק הזה עושה, היא הולכת על עקרון ברירת המחדל. אנשים נוטים לבחור באופציה שמוצגת להם כברירת מחדל. זו לא בהכרח בחירה רציונלית, אלא היא נובעת מנוחות או חוסר רצון להשקיע מאמץ בקבלת החלטה. כך עובדות הטעויות הקוגניטיביות שלנו, כך אנחנו בוחרים כמעט כל יום דברים דרמטיים, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, הולכים לבית-ספר, יש לנו שגרה, יש לנו בעצם ברירת מחדל. בחירות הן לא בהכרח רציונליות. רוב החיילים, לצערנו, לא יגידו לעצמם: וואו, ראיתי מחזות קשים, הרגשתי רע, הנפש שלי לא תעמוד בזה, וילכו לטיפול. רובם ימשיכו בחייהם ולא ייזמו הליכה לסיוע. הבחירה עובדת כחלק ממערכת אינטואיטיבית פשוטה. כדי לשנות את זה, כדי לגרום לאדם לבחור בחייו, אנחנו צריכים לסייע לו. כך למשל, במדינות שבהן תרומת איברים היא ברירת מחדל, שיעורי ההשתתפות גבוהים בהרבה לעומת מדינות שבהן נדרש להירשם באופן פעיל לתוכנית. מדינות שיצרו ביטוח קולקטיבי כברירת מחדל עברו מייד ממצב של מיעוט למצב של רוב. בחירה פסיבית היא הבחירה הנוחה, לטוב ולרע. ביום ה-410 למלחמה, אחרי יותר משנה של מלחמה מתמשכת, הקשה בתולדות ישראל, עם שיעור קורבנות עצום, החברה האזרחית, כוחות הביטחון, כל המדינה הזו צריכה טיפול, כל המדינה הזו טוב שתשב על הספה הפסיכולוג. אז החיילים, אלו שבשטח, אלו, וסליחה על התיאור, מריחים גופות כל היום, אבק שרפה. הרי פוסט-טראומה לא מתחילה במהלך הטראומה,

היא מתפתחת, יש לה תרחיש של חזרה לחשיפה, לקולות, לריחות, לטריגרים, למקומות שמזכירים את האירוע. במדינת ישראל הקטנה כל דבר מזכיר מלחמה. האירועים קיימים, יש חטופים, יש פצועים, יש בומים, לחץ נפשי מתמשך וחיים שלא חזרו למסלולם. על הרקע הזה באה הצעת החוק ואומרת: כל לוחם משוחרר יהיה סל טיפולים כברירת מחדל, ואוצ'ר,

הוא עדיין צריך לממש אותו, אבל הוא לא צריך לבקש אותו. עצם קיומו של הוואוצ'ר הזה יביא הרבה יותר אנשים לטפל בעצמם. ישבתי על ההצעה הזאת עם פסיכולוגים, בעיקר משירותי הביטחון. היו כאלה שאמרו: תשמע, אולי נגיע למצב של אובר-טיפול. זה היה לפני המלחמה. כל מי שפניתי אליו אחרי שפרצה המלחמה, כשהתברר המצב, כולם אמרו: תקשיב, חייל שנלחם בשדה הקרב, הוא צריך עזרה. נכון, זאת הצעה שעולה כסף, הרבה כסף. הרי נתניהו אמר שיש כסף לכולם. אתם יודעים מה? עברה מאז שנה. אין כסף לכולם. אבל אני אזכיר לכם, לצרכים קואליציוניים יש המון כסף, אז בשביל החיילים? היה פה שר האוצר היום.

יש בקופה כרגע, לא נגענו בהם, 600 מיליון שקלים להסכם אופק חדש ב-2024. גם סמוטריץ' יודע שלא הולכים להשתמש בהם. הם תקועים. יש עוד 600 מיליון לאופק חדש ב-2025. ביבי שומר אותם כאתנן פוליטי, והוא יודע שגם בחלומות שלו ושל המפלגות החרדיות הוא לא יתממש. קחו את 1.2 מיליארד האלה, תנו אותם לטיפול בחיילים. יישאר גם עודף.

באמת אני שואל אתכם, חבריי בקואליציה. זה גם צודק, זה גם חכם.

יש פה הצעות חוק הזויות שעברו כאן גם היום ואף אחד לא שאל בשביל מה, מאיפה הכסף. אז אם יש משהו צודק, הכי צודק, זה לממן טיפול לחיילים.

לא צריך בשביל זה את רפורמת נפש אחת, וזה לא בא במקום קבוצות העיבוד שיש היום. אף אחד מהם לא נותן את מה שההצעה הזאת נותנת, טיפול לכל חייל. ותזכרו עוד דבר, חבריי בקואליציה: אפשר לדבר גבוהה-גבוהה על תרומת החיילים, על חיילי המילואים, ללכת לכנסים של נשות המילואים, לספר לנו על גבורת החיילים. זה מס שפתיים אם לא פרטת אותו לסיוע ישיר למגיני ישראל. הינה הצעת חוק שמטפלת, תרתי משמע, באלו שעושים זאת, אלו שבאים משדה הקרב. לכן ייחדתי את הצעת החוק ללוחמים בלבד, על מנת שהיא תהיה ממוקדת באלה שצריכים את הלחימה. בואו נראה אתכם, אנשי הקואליציה, תומכים בהצעת החוק, עושים לשם שינוי את הדברים הנכון.

אני מזמין את השר קרעי להציג את עמדת הממשלה.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, חבר הכנסת טור פז, אני רוצה להקריא לך את תגובת משרד הביטחון על ההצעה. חברי הכנסת טור פז ולפיד מציעים לקבוע בחוק שירות ביטחון כי יוצא צבא ששירת כלוחם בשירותו הסדיר, יהיה זכאי למפגשים ללא תשלום עם פסיכולוג לאחר תום השירות. מערכת הביטחון תומכת ככלל בהרחבת זכויותיהם של המשרתים בצה"ל וחיילים משוחררים כאות הוקרה והערכה על שירותם ותרומתם לביטחון המדינה. יחד עם זאת, כבר היום ניתן מענה בתחום הנפשי לכלל החיילים המשוחררים, גם לקראת שחרורם מצה"ל, על ידי חיל הרפואה, וגם אחריו, באמצעות אגף חיילים משוחררים במשרד הביטחון. די עם הפופוליזם שלכם. כמו כן, מי שהוכר כנכה צה"ל בשל מצב נפשי, ממילא זכאי לסל טיפולים נרחב. בנוסף, גם אם היה צורך ממשי בהצעה, חוק שירות ביטחון, המסדיר את ההוראות השונות בדבר גיוס לצה"ל, אינו האכסניה הנכונה לתיקון המוצע. לפיכך הממשלה החליטה לדחות את הדיון בהצעת החוק בשלושה חודשים, ובהיעדר הסכמתם של חברי הכנסת המציעים לדחיית הדיון, לא נוכל לתמוך בקידום הצעת החוק הפרטית.

אני ממליץ לכם, חבריי חברי הכנסת, להתנגד להצעת החוק המיותרת הזאת. אני רוצה להתייחס להצעת החוק הקודמת שהייתה כאן, לכל ההצגה והפופוליזם שאתם כדרככם באופוזיציה נוהגים לעשות לנו כאן. רק בשבוע שעבר הממשלה, הקואליציה, הביאה לכאן שלושה או ארבעה חוקים בנושאי דיור, מיסוי, כניסה וקבלה לאוניברסיטאות, ועל כולם כולכם הצבעתם נגד, אז אל תבואו ותביאו לנו עכשיו הצעה. גם ההצעה הקודמת, הרי אתם יודעים שממשלת ישראל החליטה לשריין תקציב של 9 מיליארד שקלים. כן, בתיאוריה. לא, זה משוריין בתקציב המדינה.

זה משוריין בתקציב המדינה, 9 מיליארד שקלים לחיילי המילואים - - - אז למה לא הצבעתם?

חבילה של 9 מיליארד. אני עונה, אתה פשוט לא מקשיב.

אם תקשיב עד הסוף, אני אתן לך לשאול שאלה. חבילה של 9 מיליארד שקלים לחיילי המילואים ובני משפחותיהם, תקציב עתק שמגיע להם ושוריין בתקציב המדינה - - זה לא מגיע אליהם. חבר הכנסת כץ, אי-אפשר. - - שוריין בתקציב המדינה, והתוכנית המקיפה הזאת תבוא בקרוב לאישור הממשלה.

לגביכם, לגבי ההצגה שאתם עושים כאן במליאה ואתם חושבים שמישהו סופר בכלל, או מתייחס או מאמין לדמעות התנין האלה שלכם - - של מי, של איזנקוט? שלכם, שלכם. איזנקוט לא עשה הצגות, הוא הציג את החוק והתיישב במקום.

יש עתיד, שמידרדרים בסקרים כמו בימבה של ילד שנמצאת במורד רחוב ומידרדרת בלי שליטה. אז בוא נלך לבחירות, מה דעתך? - - בטוחני - - - אז בוא נלך לבחירות,

אני לא דואג. אבל למה בחירות? הציבור בחר אותנו ואנחנו כאן עד אוקטובר 2026. תרצו או לא תרצו, אנחנו כאן. - - - על אפכם ועל חמתכם. הציבור לא רוצה לראות אותך. אגב, בטוחני, חבר הכנסת לפיד, יו"ר האופוזיציה, שחיילי המילואים יגידו לכם, יש עתיד: לא מדובשך ולא מעוקצך. אל תצביעו - - - למה, שאלת אותם?

אני אגיד לכם.

תקשיב. אמרתי בטוחני.

חבר הכנסת בליאק. אמרתי בטוחני, חבר הכנסת בליאק. כשאני אומר בטוחני, זה אומר שזאת הערכה שלי. אתה חולק עליי, זאת זכותך, אבל בטוחני שחיילי המילואים יגידו לכם: לא מדובשך, חבר הכנסת אלעזר שטרן, ולא מעוקצך. - - - משתמטים - - - אל תצביעו לנו בעד משפחות מחבלים. אל תצביעו בעד משפחות מחבלים. אל תסכנו אותנו בקרב.

אל תפגעו בכוח ההרתעה של מדינת ישראל ותסכנו את חיילי המילואים.

ותחשבו שתבואו פה עם איזו הצגה ותגידו: ניתן להם כמה סוכריות כדי לכסות על הביזיון הזה שלכם. הצבעתם כאן בעד משפחות מחבלים. - - - משתמטים - - - את הבושה הזאת לא תצליחו לכסות, לא עם עלה תאנה, לא עם זקנים חדשים ולא עם צעקות ורעש במליאה. את הבושה הזאת שלכם לא תצליחו לכסות. וחיילי המילואים, אני אומר לכם כאן, בטוחני שהם יגידו לכם, יש עתיד - - אתה מעדיף השתמטות על פני שירות. - - חברת הכנסת שיר: לא מדובשך ולא מעוקצך. אל תסכנו אותנו בקרב ואל תחלקו לנו סוכריות. זאת השורה התחתונה, וזאת האמת - - - אתם יודעים מה עוד? אדוני היושב-ראש, אגב, אני לא יודע אם דיברו כבר על מה שאמר לך היום כאן, דיברו כאן במליאה על מה שאמר לך? אתם יודעים שהחבר שלכם הבריון, יושב-ראש לשכת עורכי הדין, פנה היום לחבר הכנסת מלביצקי, יושב-ראש הישיבה, במסדרון הכנסת, ואמר לו: אנחנו עוד נכניס אתכם לכלא, ואני אבוא לדאוג לך שם לתנאים טובים. כן, זה הבריונים, החברים שלכם, שאתם תומכים בהם. ממש מלח הארץ. ואתה רוצה לדעת,

אתה בטח מכיר את זה טוב-טוב מחדרי החקירות שלך. דיברת על בריונים, יש לך פה כמה לבחור.

אתם רוצים לדעת מי עוד בריונים? מי החברים שלכם שאולי תומכים במשפחות מחבלים כמוכם? זה כאלה - - אתה - - - אתה שר - - - - - - מהשב"כ כולם. - - - משתמטים שלא עשו יום אחד צבא - - - - - שהיום בית המשפט, הם לפחות לא מצביעים בעד משפחות מחבלים כמוך, שטרן. הם לפחות לא מצביעים בעד משפחות מחבלים ומסכנים את הלוחמים שלנו. - - - לא יעזור לך. לא תכסה את הבושה. כל נאום שלי כאן במליאה שקשור לזה, אני אזכיר לכם: הצבעתם בעד משפחות מחבלים. כולכם בעד משפחות מחבלים. זאת האופוזיציה שלכם. - - - תודה רבה.

לא תצליחו. לא תצליחו לכסות את הבושה הזאת. אני רוצה לספר לכם גם על החברים הנוספים שלכם, על עוד בריונים. בית המשפט היום התיר לפרסם - - - - - - משתמטים בקואליציה. אדוני היושב-ראש - - - חבר הכנסת שטרן, שמעו אותך בפעם הראשונה. - - - אין מה לעשות. - - - תומכת הטרור - - - חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. תתבייש לך. אתה קורא לאלמנה שכולה,

בושה וחרפה.

אלה תומכי טרור, אתה אומר עליה שהיא - - - - - - חבר הכנסת הרצנו, אתה רוצה שאני אתחיל - - - אתם מדברים, מנסים לבוא גם על הלוחמים שלנו. הרי אתם זוכרים, כשאתם הייתם בקואליציה ואנחנו היינו באופוזיציה, לא הסכמנו לכם להעביר כאן חוק "ממדים ללימודים" חלקי. אמרנו לכם שאנחנו נתמוך רק ב-100%. אתם לא הסכמתם, ואופיר כץ ,יושב-ראש הקואליציה היום, דאג להעביר כאן את החוק "ממדים ללימודים" 100% ללוחמים שלנו. אז תפסיקו עם ההצגות שלכם. ואתם יודעים מה פרסם בית המשפט היום? 15 שנים. מי העלה את החוק?

שבזמן שיגור פצצות התאורה לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה, החברים שלכם, אלה שאתם מפגינים יחד איתם ומבעירים את הכבישים יחד איתם: מהחקירה עולה כי הפעולה תוכננה היטב על ידי ארבעת החשודים, תוכננה היטב, לא מעשה קונדס, שאף הגיעו לאזור הבית כמה שבועות קודם במסגרת ההיערכות לפעולה. עשו סיור מקדים.

פרסום של בית המשפט. ביום שבת הגיעו החשודים ליעד שנמצא במרחק כ-200 מטרים מאחורי בית ראש הממשלה. תת-אלוף במילואים, ממש מלח הארץ, עופר דורון, שהביא את פצצות התאורה, כן, גנב אותן. זה ציוד צבאי שאף אחד לא יכול לקנות אותו בשוק, גנב אותן מהצבא, שהביא את פצצות התאורה, הנחה שני חשודים אחרים לשגר אותן לכיוון הבית בזווית של 60 מעלות, בזמן שהוא וחשוד נוסף מתעדים זאת. לאחר מכן התפצלו החשודים ונמלטו לבתים של חברים ביישוב. בכיר בלהב 433 אומר: מדובר בפעולה חריגה ביותר נגד סמל שלטון מאז רצח רבין. איפה היועצת המשפטית לממשלה? איפה היועצת המשפטית לממשלה? איפה השב"כ? איפה פרקליט המדינה? איפה כתבי אישום? שום דבר. אלה החברים שלכם. אז לא יעזרו לכם ההצגות שאתם עושים כאן, הרעש שאתם עושים כאן במליאה, כולם יודעים שכל מטרתכם היא רק לנסות ולתקוע מקלות ולעשות הצגות. אבל הצבעתם בעד משפחות מחבלים, ובאופן עקבי אתם מצביעים נגד הלוחמים שלנו, נגד הקלה בקבלתם לאוניברסיטאות, נגד הקלה במיסוי, נגד הקלה בדיור. אתם נגד הלוחמים שלנו, אתם לא בעד. אני במקומך הייתי שומרת על זכות השתיקה. חברת הכנסת בן ארי, עוד מילה אני רוצה לומר לך: את בושה וחרפה - - אני?

- - מה שצייצת עכשיו בטוויטר - - כתבתי את האמת. - - והאשמת את החרדים. את האמת. האשמת את החרדים - - את האמת.

- - בזה שהצבענו נגד הפופוליזם שלכם. זה גרוע יותר מהאנטישמים באירופה. בושה. תודה רבה. יש לי רק הערה אחת לפני שאתה עולה, חבר הכנסת טור פז. חבר הכנסת בליאק, חברת הכנסת פרידמן, ומי זה שם? חברת הכנסת כהן שיושבת עם הגב? חברת הכנסת כהן, נאמר לי בצורה מפורשת על ידי יושב-ראש הכנסת שצורת הישיבה הזו לא מקובלת. דברים שאתם ממציאים. לא מופיע - - - אבל אתה עושה - - - אבל לכן אני הפסקתי, כי נאמר לי, ולכן הפסקתי לעשות את זה גם לאנשים,

שיש לי רגשות חזקים כלפיהם לא פחות משלכם יש כרגע. לכן אני מבקש, אני לא רוצה להתחיל להעיר על כל דבר. - - - אבל אני מבקש - - - זה לא מופיע בתקנון. אני לא יודע. יש לי יושב-ראש. אתה רוצה, תיקח את זה איתו. אני רק אומר שאני לא מעוניין במשחק הזה עכשיו, חבר הכנסת לוי. אני לא מעוניין במשחק הזה, אני לא מעוניין לקרוא לכם על הדברים האלה. מי שלא רוצה לשמוע, יכול לצאת ולא לשבת פה עם הגב.

חבר הכנסת כהן.

תודה. חבר הכנסת טור פז. זה לא מופיע בתקנות. אתם יכולים להגיד עד מחר. - - - לכל האופוזיציה.

אתמול עמד פה השר פרוש והפנה את גבו תוך כדי שהוא על הדוכן - - - אילו אני הייתי פה, לא הייתי מאפשר את זה.

זה לא, אתה יודע, זה לא בתקנון. מה שמותר בתקנון - - - השר שלמה קרעי, הקשבתי לדברים שלך ולא שמעתי שום דבר. דיברת, דיברת, דיברת, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. אתה מנפנף בשם השם, אבל בפועל כשזה בא לפרוט את הדיבורים שלך במעשים, אפס מעשים. אתה לא נותן כלום לחיילים, הקואליציה שלך, שרבע ממנה זה אנשים שלא שירתו בצה"ל, ממשיכה להצביע נגד, לא ממצמץ, לא מתבלבל, לא נותן לעובדות לשנות אותך. מה לעשות, החיים הם שאתם קואליציה שתומכת בהשתמטות. אתה הצבעת - - - אה, אין לך מה להגיד? "תראו, תראו, משפחות מחבלים"; אין לך מה לענות? "משפחות מחבלים". אבל אתה לא תומך בחיילים, אתה לא מצביע בעד. כל הדיבורים שלך זה "משפחות מחבלים". אתה יודע למה? כי אין לך מה לומר, שלמה קרעי. אין לך דרך להסביר לאף מאזין אינטליגנט למה אתה מצביע נגד החיילים, למה הקואליציה שלך מקדמת חוק השתמטות.

עם כל הדיבורים שלך, בסוף החיילים מקבלים כלום. איזנקוט מעלה הצעה, יש לך תירוץ, אני מעלה הצעה, הרי כל הצעה שאנחנו נעלה,

אתה יודע מה באמת באמת, שלמה

אתה יודע מה? מהעולם שלך אני אביא לך: קרעי בגימטרייה זה "אני מפסיד, זה לא עוזר". מה לעשות, גימטרייה עובדת עליך. רק ככה אתה מבין.

תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, סיוע טיפולי לבוגרי השירות הצבאי), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, סיוע טיפולי לבוגרי השירות הצבאי),

לא נתקבלה. 28 בעד, 48 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, סיוע טיפולי לבוגרי השירות הצבאי), התשפ"ד 2024, לא אושרה ותוסר מסדר-היום. הנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת מאיר כהן. הצעת החוק נומקה וניתנה תשובת השר בתאריך 30 באוקטובר 2024, ולכן נעבור כעת להצבעה.

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התשפ"ג 2023, לא נתקבלה. 27 בעד, 50 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התשפ"ד 2024, לא אושרה ותוסר מסדר-היום. הנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, השוואת קצבת אזרח ותיק וקצבת נכות לשכר מינימום), התשפ"ג 2024, של חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. אני מזמין את חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון להציג את הצעת החוק.

חבר הכנסת ביטון נמצא פה? כן, הרגע הוא היה פה. - - - הוא פה, הוא פה. - - - אבל אנחנו פה ממתינים לו. חבר הכנסת ביטון, תגידו לו בבקשה, אני לא, טוב, בסדר. אנחנו נעבור להצעה הבאה ונחזור להצעה שלו אחר כך. הנושא הבא: הצעת חוק פיקוח עלך שירותים פיננסיים, הגעת, מיכאל? - - - החוק שלך - - - אין בן אדם בכנסת, אין בן אדם בעולם, בבקשה. בבקשה, אדוני. אל תתרגש מהמחמאות. בבקשה. אתה רוצה כוס מים? בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שואלים אותי, אני רוצה להודות לחברת הכנסת טלי גוטליב, שמילאה את החלל עד שאני מגיע. שואלים אותי למה אני הולך עם חולצה של חטופים. חברי הכנסת, אנא. יולי, שואלים אותי למה אני הולך עם חולצה של חטופים, אני אומר, אני לא באמת נמצא בחדר שבו מקבלים החלטה להשיב את החטופים. כל מה שאני יכול כחבר כנסת, הוא שהחטופים יהיו על הלב שלנו, ושנזכור אותם ושנראה אותם מול העיניים. הלוואי ולא נצטרך לשים צמידים ולא לשים חולצות, והלוואי והבית הזה יירגע והשורות האלה יהיו ריקות מתמונות, ונשיב 101 חטופים, מי לקבורה בכבוד, מי לביתו, ונוכל להסיר את העננה ואת המועקה ואת הכאב ואת מה שרובץ על ליבנו יום ולילה, שמדינת ישראל לעולם לא תתקן את עצמה מהשבר הגדול בלי שגם אנחנו נסגור את הכאב הזה ונשיב אותם הביתה. כל יום אני משתדל לשים חולצה של חטוף אחר, בין שהוא הרוג ונמצא שם, בין שהוא עדיין בחיים, למיטב ידיעתנו, ולספר את הסיפור שלו. אז היום שמתי חולצה של עמרי מירן. האמת היא שלא פגשתי אותו מעולם, אבל פגשתי את אביו דני מירן, ונבנה לנו קשר נפשי וחברי עמוק. הוא מהלך פה במסדרונות הכנסת, אתם יכולים לדעת מי זה דני, זה האיש המבוגר עם הזקן, מעל גיל 70, שאני חבר שלו בנסיבות כאלה עצובות, אבל אני מתפלל שעמרי ישוב, וכל ה-101 ישובו. עכשיו לעצם החוק: החוק הזה בעצם בא לסדר איזושהי בעיה שקיימת במדינת ישראל, שהשורשים שלה בעיוותים היסטוריים, אף אחד פה לא נושא באשמה הזאת. אגב, אדוני השר קרעי, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. קרעי, השר קרעי, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. קרעי, השר קרעי, החוק הזה שלך, אתה יודע את זה. אתם הצבעתם נגד. אבל אתה יודע שזה החוק שלך. אתה יודע שעשינו חוקים ביחד. אני חושב שזה חוק טוב שהבאת, כי החוק הזה בא לתקן עוול היסטורי. העוול נובע מכך שבישראל חיים עד היום נכים וקשישים שההכנסה שלהם לא מאפשרת להם קיום בכבוד. חלק מהאסון הזה נובע מכך שהעסקנו מאות אלפי אנשים מקום המדינה והחל משנות השבעים,

התשעים ביתר שאת בהעסקה של כוח אדם, לפני שחוקקנו את חוק פנסיה, שמחייב את המעסיק להפריש פנסיה, ואז גדלו פה מאות אלפים של אנשים - - - תסביר הכול. יש לי מלא זמן, קרעי, למה אתה מלחיץ אותי? גם מלביצקי, הוא תמיד נדיב אליי. אתה יודע שממש כתבתי את החוק ככתבו וכלשונו.

אז אתה תעזור לי היום, אתה תשכנע אותם בינתיים להצביע. חבל שלא דיברת איתי לפני. אתה צודק, אבל בוא נעביר אותו בטרומית, והעיצוב שלו יהיה

מיכאל, אל תסכים שידחו, תצביע. - - - מביא לוועדת שרים עוד שבועיים-שלושה - - - אחרי החלטה של ועדת שרים, אני לא יכול להפר אותה, בוא תמשוך אותו - - - לא, בוא תביא אותו טרומית, ואני מתחייב שלא נקדם אותו ללא דיון בוועדה, באיזה ועדה שתרצה. יש החלטה - - - יאללה, נו, תהיה איתי. חבר הכנסת ביטון, בוא תהיה אתה איתי.

החוק אומר שאדם שקצבת הזקנה לא מאפשרת לו להתקיים, יהיה זכאי לקצבת זקנה בשיעור שכר המינימום.

אדם שמרוויח הרבה מפנסיה או מהכנסות אחרות, לא יהיה זכאי לקצבת זקנה בגובה שכר מינימום, אלא הנפגעים העיקריים שאין להם פנסיה מהעבר ואין להם הכנסה.

אנחנו לא רוצים גם שלא לעודד יציאה לעבודה - - - זה דיפרנציאלי. נכון, בהדרגה, יש חמש מדרגות. יש פה טלפון, נא לכבות אותו.

החוק הוא דיפרנציאלי ומאפשר דרגות שונות של מתן קצבת זקנה ומלגות נכות, וגם לנכי צה"ל, שהקצבה שלהם נמוכה מדי והם לא מתקיימים והם לא יכולים לעבוד, לקרב את הקצבה לשכר מינימום. מי שיש לו הכנסות נוספות, יקבל בשיעור נמוך, לא 100% שכר מינימום, אלא 20%, 40% מתוך שכר המינימום, מי שאין לו הכנסה נוספת וקצבת הזקנה או הקצבה של הנכות שלו היא היחידה, כן יקבל שכר מינימום. אני חושב שזה מאוד יפה, כי היו המון אנשים שאמרו, בוא ניתן לכולם שכר מינימום וכו'. זה פופוליסטי, למה? כי אדם שיש לו 20,000 שקל, לא צריך את קצבת הזקנה. מיכאל, יש אנשים, עולים חדשים, שאין להם פנסיות - - - על זה דיברתי, עולה ומועסק של חברות כוח אדם, לפני חוק פנסיה הם הרוויחו 5,000- 6,000 שקלים עד גיל 67, יצאו לפנסיה, נהיה להם 2,000 שקל. אין להם פנסיה. - - - החוק הזה עושה סדר עם - - - תמשיך, אני מסכים, תמשיך. זה נותן לחלק ממקבלי קצבאות הזקנה גם פחות ממה שהם מקבלים היום. מי שמרוויח יותר מפי חמישה משכר המינימום, מקבל 20% - - - בדיוק. זה חוק טוב - - דיפרנציאליות. - - לא עשיתי עבודת מטה, לא ישבנו עם השר הממונה, לא פנית אלינו - - - יש לי הצעה בשבילך.

רגע, אתה מציע לי משהו, אני מציע לך בחזרה. - - - למשוך את החוק, רגע, אני אסביר לך - - - רגע, תשמע את ההצעה שלי, לפחות אני פה בדוכן, תשמע את ההצעה שלי. ההצעה שלך לא יכולה להתקיים, כי יש החלטה של ועדת שרים. אבל לא שמעת, הצעה חדשה, הצעה חדשה. אני רוצה לדחות את ההצבעה בשבועיים, ואתה מביא לנו אישור בוועדת שרים. אני לא מביא

ראש הקואליציה פה, אנחנו מביאים את זה עוד שבועיים מחדש אחרי הסכמה בוועדת שרים. אני מוכן לפשרה הזאת. שבועיים זה לא הגיוני.

זה לא שוק, זה משא ומתן. שלמה, בפחות מחודש אי-אפשר לקדם את זה. טלי, את איתי עד הסוף. אני לא איתך עד הסוף, אני איתך ריאלית, לבקש שבועיים, זה ייפול לך גם בעוד שבועיים. אם תיקח חודש, לפחות - - - אופיר, אנחנו יכולים להביא את החוק הזה לקריאה טרומית בעוד שבועיים בתמיכת הקואליציה? מיכאל, עם מי אתה עושה משא ומתן? השר אומר שזה חוק טוב, זה חוק שלו. בוא נביא את זה בעוד שבועיים. לא תוכל להביא את זה בעוד שבועיים. טלי, שבועיים, אל תלכי איתי לרבנות על שבועיים. אני לא יכולה להספיק בשבועיים לקבל את אישור האוצר על המיליארדים האלה, אי-אפשר. בינתיים את תמשיכי עכשיו, כי עכשיו יש התייעצות. אני יכולה חודש.

מה את, מזכירת הממשלה? לא הבנתי. אין בעיה, אז שייפול עכשיו.

אם נסכים על שבועיים,

מה יקרה בעוד שבועיים? שבועיים, הממשלה תהיה בעד. אם שלמה קרעי מתחייב, אני מאמין לו. רגע, רגע, הוא בודק, ראש הקואליציה בודק. שלושה שבועות, שלושה שבועות, אנחנו מביאים את זה בהסכמה. - - - רגע, טלי. מה? - - - דחייה בלי הסכמה, בלי כלום, כשאתם במגמה לתמוך בחוק הזה בקריאה טרומית. למה לדחות אם אתם לא ברצון הזה? לא הבנתי. מיכאל, אני אגיד לך למה אני מתחייב. רגע, בואו נשמע את היושב-ראש.

- - - רגע, אני רוצה לשמוע את היושב-ראש. חבר הכנסת ביטון, תם הזמן. נכון, אבל אנחנו באמצע החלטה. אז יעלה עכשיו חבר הכנסת קרעי, ותמשיכו את השיח. אה, הבנתי אותך. - - - לא, אפשר, אפשר. אני רוצה רק להניח את הצעת הפשרה. החוק יחזור למליאה בתוך שלושה שבועות בתמיכת הממשלה לקריאה טרומית. אם זה יהיה הסיכום, לא נצביע. אם לא, נצביע עליו היום.

השר קרעי, את עמדת הממשלה, בבקשה. מירב בן ארי (יש עתיד): מה העלות התקציבית, מיכאל?

היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת ביטון, יש לי פה את התגובה של - - - אני יושב קרוב, כדי שנוכל לנהל דיאלוג. יש לי פה את התגובה של שר העבודה. אבל מפאת כבודך אני לא אקרא את התגובה הזאת, כי אני לא מסכים עם חלקים ממנה,

קרעי, אתה מתנגד לממשלה? חברת הכנסת תמנו, תני לנו לנהל פה דו-שיח פרלמנטרי ענייני. אנחנו רוצים לעשות כאן דברים טובים בשביל עם ישראל, ואני מאמין שהצעת החוק הזו - - - - - - לא. את מוזמנת, אבל לתת לי להשלים משפט.

האם אתה מתנגד לתגובת הממשלה? לא הייתה הצבעה על תגובת הממשלה. אני לא חייב להסכים עם כל מילה שכל שר כותב. מה זה מתנגד לתגובת הממשלה? בוודאי, כל פעם שאני קורא פה תגובה של שר, זה לא אומר שאני מסכים איתה. אני אומר, אני קורא את זה בשמו. אבל אני אוותר על ההקראה שלה, כי אני חושב שאפשר לנסות לעשות כאן משהו טוב. חבר הכנסת ביטון, אני חושב שיש מקום לשנות את המתווה שקיים היום, אני אדבר באופן נקודתי,

על קצבת הזקנה. אני לא אדבר על עוד דברים אחרים, אבל אני חושב שאם היום קצבת הזקנה היא איקס כסף, יש כאלו שיכולים להסתדר גם בלעדיה או גם להפחית להם אותה, כי הם מקבלים מהכנסות אחרות, מפנסיה, מהכנסות אחרות, ויש כאלה שאין להם - - - אם אין להם הכנסות אחרות? יש כאלה שאין להם כלום. הם אוספים אוכל מהזבל.

הצעת החוק הזו שאני כתבתי, קובעת חמש מדרגות, קובעת את זה באופן דיפרנציאלי, מ-20% משכר המינימום ועד 100% שכר המינימום בהתאם להכנסות האחרות שיש לאותו מבוגר, לאותו זקן. עכשיו, בזמנו, חבר הכנסת ביטון - - - כן. אני לא עשיתי עבודת מטה, ויודע מה העלויות התקציביות, זו בעצם קריאת כיוון.

בואו ניתן יותר למי שאין לו, ופחות למי שיש לו מספיק. אפילו יותר מזה, בואו נאפשר קיום בכבוד למי שאין לו כלום - - בוודאי, זאת המטרה. - - זה לא לתת יותר, שיהיה אפשר לחיות. בסוף זאת המטרה. זו אותה גברת בשינוי אדרת. כשאני אומר לתת יותר, הכוונה היא שהוא יוכל לחיות בכבוד. אין פה שאלה בכלל. אנחנו לא חולקים במהות. לכן אני אומר לך - - - ואלה זקנים, נכים ונכי צה"ל. אני איתך. אני עוד פעם אומר, גם לא כל מה שכתוב בהצעת החוק שאני כתבתי, חקוק בסלע. זה שקבעתי חמש מדרגות, ככה, שלפתי אותן מתוך, דיפרנציאלי כזה, זה לא אומר שזה באמת הדבר הכי מדויק והכי נכון. כל חוק הוא בר שינוי.

אז אני חושב שכדאי, חבר הכנסת ביטון, שתקבע, אני מוכן לבוא לישיבה כזאת עם שר העבודה, עם הצוות המקצועי שלו, ובחודש הקרוב לנסות להגיע איתם להסכמה על הכיוון הזה. בעוד שלושה שבועות נעלה את זה שוב לוועדת השרים לחקיקה. אבל אני לא יכול לדעת שיתמכו בזה. גם אני לא יכול לדעת.

אני יכול לומר לך שהכיוון, בוא, ניכרים דברי אמת,

אתה רוצה להביא הצבעה? אף אחד לא יודע על מה מדובר, נצביע נגד. אני מוכן לדחות בשלושה שבועות עם אמירה שהממשלה והקואליציה יפעלו לתמוך בחוק. אני לא יכול להתחייב בשם הממשלה בעניין הזה, כי לא התייעצתי עם אף אחד, ולא יודעים מהי העבודה - - ראש הקואליציה. - - גם ראש הקואליציה לא יכול להתחייב בשם הממשלה. לא, בשם הקואליציה הוא יכול. כל יום עושים את זה פה. הקואליציה כפופה להחלטות ועדת השרים לענייני חקיקה בעניין הזה. זה רק טרומית, זה לא איזה התקדמות. חבר הכנסת ביטון, אני חושב שיש מקום לדחות, בחודש הקרוב לשבת על המדוכה. אני מוכן לקחת חלק פעיל בעניין הזה יחד איתך, לנסות להגיע להסכמות, שזה יעבור בטרומית, ואז בהתאם להסכמות שהגיעו, נשפר ונשפץ את זה בוועדה. שר המשפטים יריב לוין הסכים לבקשתי להעלות את זה שוב לוועדת השרים בעוד שלושה שבועות, אחרי שנשב על המדוכה. עם רצון לתמוך בזה?

אני אומר לך, הרצון שלי לתמוך בזה. בכל מקרה, אתה יודע מה, בוא אני אתחייב לך, אני בכל מקרה יכול לומר - - - ראש הקואליציה. אני רוצה שהוא יתייחס, ראש הקואליציה.

אתה תמליץ לוועדת השרים לתמוך בחוק בטרומית? כן, מה שהוא אומר. אם הוא בעניין, שנינו, אני לא נגד הדבר הזה. אבל אתה יודע את המורכבות שלי.

בואו ננסה - - - חבר הכנסת ביטון. אני קונה את זה. חבר הכנסת ביטון, אני לא אתנגד להצעה הזו בוועדת השרים.

אתה תעזור לי לקדם את החוק הזה.

ובסופו של דבר אם נגיד ולא נצליח לשכנע באף מתווה דומה לזה את שר העבודה, אני לא אתנגד להצעה. שר העבודה לא יגיד מילה רעה על החוק הזה. מי שיבלום

שעושה צדק עם החלשים ביותר והופך את קצבת הזקנה ואת קצבת הנכות לכזאת שמאפשרת קיום בכבוד למי שאין לו הכנסות באמת משמעותיות. מי שיש לו פי ארבעה ופי חמישה ופי שישה משכר המינימום, לא באמת זקוק לקצבה, אבל גם הוא יקבל קצת פחות. אבל אלה שצריכים את קצבת

אליהו ברוכי, שלום. סיכמנו עבורך את סך העמלות והריביות שנגבו מחשבונך בחודש אוקטובר 2024 בכל החשבונות הקשורים למספר חשבון,

מה מספר החשבון? כמה יש שם?

אבל בהמשך מופיע מספר חשבון הבנק שלי, ופירוט מסודר, שקוף וברור, שמגיע ישירות למכשיר הנייד של כל אחד ואחד, עם העמלות והריביות שנגבות בחשבון הבנק שלו. זה לא שירות שניתן לי בגלל שביקשתי, וגם לא בגלל התפקיד שלי כחבר כנסת, את המסרונים האלה מקבל כל אזרח ואזרח במדינת ישראל מכל בנק שבו הוא לקוח. ואם יש לו כמה חשבונות בנק בכמה בנקים, אז יש לו את היכולת להבחין בקלות בהבדלים ביניהם, מי גובה יותר ריבית ומי גובה יותר עמלה. ההודעות האלה מגיעות לכל אזרחי ישראל הודות להצעת חוק שיזם חברי חבר הכנסת ינון אזולאי לפני כשנה, חוק שאומץ על ידי משרד האוצר ואושר כאן בכנסת. בתחילת כל חודש קלנדרי, נכתב בחוק, ישלח הבנק לכל לקוח הודעה שתכלול את הפרטים המפורטים להלן: הסכום הכולל של העמלות שגבה הבנק מהלקוח בחודש הקודם למועד שליחת ההודעה, הסכום הכולל של הריביות שגבה הבנק מהלקוח בחודש שקדם למועד שליחת ההודעה והסכום הכולל של הריביות והעמלות שגבה הבנק מהלקוח בחודש שקדם למועד שליחת ההודעה. כאמור, עבור הלוואות לדיור. השירות המעולה הזה לאזרח, מצוין שם בחוק, לא שולל ממנו את הזכות לדרוש מהבנק פירוט נוסף על הכסף שלו. כפי שפתחתי, החוק הזה הוא לא סטרטאפ. הצעת החוק שלי מבקשת לקחת את הדבר הטוב הזה במערכת היחסים שלנו עם הבנקים ולעשות ממנו עוד יותר טוב. עוד יותר טוב פירושו שגם על נותני השירותים הפיננסיים המופרדים מהתאגידים הבנקאיים יחול החוק. כך נקבל כולנו, כל אזרחי ישראל, למכשיר הנייד מדי חודש הודעות דומות מחברות האשראי שלנו, כך כל אזרח בישראל ידע בקלות כמה הוא משלם לחברה אחת וכמה הוא משלם לחברה המתחרה. והתחרות המבורכת הזאת היא לא באותיות הקטנות, היא אצל כל אזרח ואזרח בנייד שלו. אודה מאוד לתמיכתכם בהצעה. תודה רבה. תודה. מי השר שיציג את עמדת הממשלה? שר המשפטים?

יש מצוקה של שרים בממשלה, אולי צריך את שר הביטחון שיעשה סדר. חבר הכנסת דוידסון, עוד לא. אולי צריך שיטיסו את מירי בחזרה מתערוכת הזבל בבאקו. אפשר בלי תשובה, אם אתם רוצים. מחכים שהגירעון יגיע ל-10%. מחכים שהגירעון יגיע למספר המנדטים של ש"ס, ואז תהיה רוטציה. - - - נשמה, אל תדבר על מספר המנדטים, זה רגיש עכשיו. לא, לא רגיש בכלל.

לא, ממש לא, ממש לא רגיש. את טועה, לא רגיש בכלל. תודה רבה. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, עכשיו חבר הכנסת בליאק יוכל להעמיד אותי למבחן אמיתי, כי לא אני הייתי אמור לענות על זה. אבל מצד שני, מאחר שאני יושב בוועדת שרים לחקיקה, בכל זאת אני מכיר את ההחלטות ומכיר את החוקים שעברו. אומנם נאמר לי להגיד פשוט שהממשלה תומכת בהצעת החוק, אבל אני בכל זאת אסביר למה, כי אני חושב שזה כבוד הכנסת וזה מחייב. אני רק מקווה שההסבר שלי יהיה מדויק. איזה יצירתי אתה. לא, שההסבר שלי יהיה מדויק עד הקצה. כי בכל זאת, זה לא התחום שאני מופקד עליו. אבל צריך לומר שנקבעו בחוק הוראות שנוגעות למסירת מידע על עמלות וריביות ביחס לבנקים,

חבר הכנסת בליאק?

לא, לא, ביחס לבנקים. אבל לא נקבעו הוראות דומות ביחס לגופים אחרים שנותנים שירותים פיננסיים. לכן המטרה של הצעת החוק של חבר הכנסת ברוכי היא באמת להרחיב את יריעת המידע שיימסר, באופן כזה שהוא יחול גם על גופים נוספים.

צריך לומר, לא כל הגופים שנותנים שירותים פיננסיים מתאימים לסוג כזה של הוראות, כי יש גופים שנותנים שירותים מאוד ספציפיים, אל תפריע לחבר הכנסת בליאק, אני צריך אותו.

גופים שנותנים, פה אני כבר נכנס לתעלה עוד יותר מקצועית, יש גופים שנותנים שירותים פיננסיים תחת ההגדרה, הם נחשבים לגוף שנותן שירותים פיננסיים, אבל השירותים שהם נותנים הם מסוגים מסוימים,

בהיקפי לקוחות יחסית קטנים, שלא מתאימים בכלל לסוג המידע שנמצא בחוק הזה. לכן ועדת השרים החליטה לתמוך בקידום החוק בכפוף להמשך קידום הליכי החקיקה בהסכמה עם משרד האוצר - - נניח, אין הצדקה ששירותי - - - ימסרו את המידע.

- - ובאופן שמדייק בדיוק את סוג הגופים שייכנסו פנימה במסגרת החוק הזה, כך שבאמת נחיל את זה על הגופים שנכון לעשות את זה ולא באיזו תחולה רחבה שתהיה בחלק מהמקרים לא נכונה ולא רלוונטית. אני בסדר? עד פה, בתחום הזה. בתחום שלך פחות. בתחום הזה אני מקבל ממך אישורים, זה בסדר. אז אני, אדוני היושב-ראש, נוכח האישור שיש לי גם מהגורם המקצועי המוסמך פה בכנסת, מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק. זו לפחות עמדת הממשלה.

הכנסת דוידסון ביקש להתנגד, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אליהו ברוכי, לצערי הרב, אני רוצה להתנגד לחוק שלך. למה אני רוצה להתנגד לחוק שלך? כי אני יושב פה מול חבורה של צבועים שכל הזמן מדברים על ממשלת ימין ימין, וכל הזמן מדברים על צבא ההגנה לישראל ועל החיילים וכמה החיילים חשובים להם, ולפני חצי שעה לא התביישו והצביעו נגד החוק של גדי איזנקוט, שבסך הכול רוצה לדאוג לחיילים שלנו שמסיימים את השירות הצבאי ומגיע להם לקבל הטבות מהמדינה. יושבים פה אנשים, אלמוג כהן, האיש שדואג לחיילים, אתה צבוע. אתה הצבעת נגד גירוש, אתה הצבעת נגד גירוש משפחות מחבלים. אתה הצבעת נגד גירוש משפחות מחבלים בשלושה חוקים - - - המילואימניקים. תתבייש. מלא פיך מים.

אתה צבוע, אתה צבוע, הצביע נגד החיילים, אתה הצבעת נגד החיילים. אתה צבוע, הצבעת נגד החיילים. אותו הדבר כל חברי הליכוד, איך אתם לא מתביישים להרים את היד ולהצביע נגד החיילים, נגד האנשים ששומרים עליכם,

אתם צריכים להתבייש. אתם הצבעתם נגד גירוש משפחות, על מה אתה מדבר?

אלמוג, אני רוצה להגיד לך משהו. אלמוג כהן, אלמוג כהן, אתה אל תדבר יותר על חיילי מדינת ישראל אחרי שאתה מצביע נגדם. אתה צריך להתבייש, ואסור לך לעלות ולדבר על חיילים יותר. זהו.

ברוכי, אתה מעוניין לעלות? בבקשה, אדוני. אלמוג יעלה במקומך?

הודעה למזכירות הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם כי הונחה היום על שולחן הכנסת

מטעם הכנסת, הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 45) (אימון שני מתמחים), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת סימון מושיאשוילי וקבוצת חברי הכנסת.

כמה זמן יש לי?

כן, לשאלתך, סימון, אני עומד.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני רוצה לדבר על צביעות. הרי לפני שנייה אתה קראת לי צבוע.

אבל לפני שבועיים אתם כולכם, ביום חמישי ראש הסיעה שלכם, הדיקטטור הידוע בכינויו יאיר לפיד, אמר לראש הקואליציה שאתם הולכים להצביע בעד גירוש משפחות מחבלים. אממה, היו פיטורי השר גלנט, זאת סיבה מספיק טובה להשאיר פה משפחות של מחבלים. בושו והיכלמו. למה הצבעת נגד החיילים? מה הקשר?

אתם, אתם, אתם, הולכים נגד חיילי צה"ל. למה הצבעת נגד החיילים? למה הצבעת נגד החיילים? אתם בעד להשאיר משפחות מחבלים.

אתם סיעה לא ציונית. אתם חסרי עמוד שדרה. למה הצבעת נגד החיילים? אתם הצבעתם נגד גירוש משפחות מחבלים.

אני רוצה לחזור על זה: סיעת יש עתיד הצביעה נגד גירוש משפחות מחבלים.

עכשיו, בזמן שנותר לי, אני רוצה לדבר על עוד "הותר לפרסום".

לגרש את ההורים של בן גביר? לפני שעה אני מזפזפ לי

שגרם לחמאס לטעות בחולשתנו. אתם מגנים את האלימות הזאת?

אתם יכולים לגנות? סימון, אתה מגנה את אחים לנשק? - - - תבעו אותך, תבעו אותך בכסף.

אתם תגנו את האלימות הזאת.

אתם אנשים אלימים. אתם אנשים מסוכנים. אתם אנשים קיצוניים.

אתם מעודדים טרור יהודי, טרור יהודי.

אני רוצה לצטט את אותו בכיר בלהב 433, שאמר כך - - זה שקר.

- - הוא אמר שהפעולה שבוצעה במוצאי השבת, היא הפעולה שהכי קרובה, שימו לב: הכי מסוכן מאז רצח רבין, תוכנן כמבצע צבאי.

הערב, חברים, התקשורת לא תפתח את המהדורות. התקשורת לא תדבר על זה. אביעד גליקמן, השופר הראשי, כבר מחק את הציוץ שלו. בכמה תבעו אותך? בכמה תבעו אותך על השקרים שלך?

- - מהרגע שבו האנשים האלה, מעודדי האלימות והטרור היהודי, יעלו לשלטון. אני מפחד לחשוב מה יקרה לנו. אני רוצה להקריא שלושה חוקים, אדוני.

פשוט הם גנבו לי, 20 שניות. אבל אתה פה מנהל, 20 שניות כן. אני רוצה רק להקריא את שלושת החוקים שיש עתיד התנגדו להם.

עיגון מעמד משפטי של המשרתים והמילואימניקים, הטבות למילואימניקים ולמשרתים ומתן תיעדוף במכרזים.

תודה רבה. ורק סגירת חשבון: מי שהכניס את הנאשם בריגול לתוך פיקוד הדרום הוא סגן אלוף במילואים, איש אחים לנשק, ממעודדי הסרבנות - - תבעו אותך בכסף - - - - - שסחר בביטחון ילדינו, ואני הייתי צריך לכבות את השרפה שלכם. בושו והיכלמו. תודה רבה. תגיד, לגרש גם את ההורים של בן גביר? - - - אני לא מדבר עם מי שמעודד טרור יהודי. אנחנו נעבור להצבעה שמית. בבקשה. תכין את הכסף, תכין את הכסף.

לגרש גם את ההורים של בן גביר ושל רוצח רבין? (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי אדלשטיין אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי בוארון בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן השכל, בעד ניסים ואטורי,

מיכל וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל,

יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה משתתפת בהצבעה אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית סטרוק אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה משתתפת בהצבעה אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר,

גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

משה רוט,

שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי שטרית בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת אנא קראי שוב את השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח דן אילוז, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב,

מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח

אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת שלמה קרעי, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

פנינה תמנו, אינה נוכחת יש כאן חבר או חברת כנסת שמעוניין להצביע וטרם עשה כן? תמה ההצבעה. 50 בעד, אחד נמנע, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הפיקוח על שירותים

(תיקון, מסירת מידע על עמלות וריביות בידי נותן שירותים פיננסיים), התשפ"ד

בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על חוק איסור הנפת דגל של מדינת אויב או של הרשות הפלסטינית בגופים המתוקצבים או הנתמכים על ידי המדינה, שני אנשים לפחות שהתקהלו ומניפים בפומבי בגוף מתוקצב או גוף נתמך על ידי המדינה דגל של מדינת אויב ובכלל זה דגל אש"ף או של הרשות הפלסטינית, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, יראו בכך התקהלות אסורה. המשתתף בהתקהלות אסורה, דינו שנה אחת מאסר וקנס שלא יפחת מ-10,000 ש"ח. התקהלות אסורה היא גם כזאת שבמהלכה מוצגים דגלים של מדינות אויב או של דגלי הרשות הפלסטינית, היא אש"ף,

בגופים המתוקצבים או הנתמכים על ידי המדינה. מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מאפשרת לאזרחיה למחות בנושאים שבהם הם חלוקים על החלטות הרשויות המוסמכות. הצעת החוק מציבה קו אדום בין מחאה לגיטימית לבין מחאה שבמהלכה מתנוססים דגלים של מי שאינו מכיר במדינת ישראל או מהווה סכנה לקיומה. בגופים המתוקצבים או הנתמכים על ידי המדינה, הנפת דגלים כזו תיחשב כהתקהלות אסורה שדינה יהיה כדין התפרעות באופן שניתן יהיה לפזרה בהתאם. גם ביום הנכבה, כשמניפים את הדגלים האלה, אתם יודעים שהאנשים שעושים את זה, גם חברי הכנסת פה, אתם מייצגים בעצם את השוליים הפרזיטים בחברה הישראלית. אני מכיר הרבה דוברי ערבית, בעיקר אחינו הדרוזים, ישנם נוצרים ומעט מוסלמים שמשרתים בצה"ל. אותם פרזיטים שחיים על חשבון המדינה ועל דם חלליה, אתם צריכים לעוף לאחת ממדינות ערב, כי רק אז תדעו ותבינו על בשרכם כמה טוב לכם היום במדינה הכי דמוקרטית ומכילה - - - שיש בה שני מיליון אזרחים - - - - - - חבר הכנסת קריב, אתה תוכל לדבר כשתעלה.

אמרתי שיש גם טובים, יש גם טובים, לא צריך להיות - - - - - - כשאתם מניפים - - - אין פריימריז עכשיו. אין פריימריז בליכוד עכשיו. כשאתם מניפים דגלי טרוריסטים - - חבר הכנסת אלהואשלה, גש למקומך,

- - - חבר הכנסת טאהא, תודה. - - בדיוק באותו בוקר שהגעתם לקבל את הקצבה בביטוח לאומי,

זאת אומרת שאפשר לקנות אתכם בכסף. אתם נקנים בכסף. קצבה של 2,000 שקלים מביטוח לאומי אתם יודעים לקבל, פתאום אתם מאמינים במוסדות המדינה - - כמה גזענות אפשר לסבול?

איך אתם פתאום מאמינים במוסדות המדינה כשצריך לקבל תקציב. - - - כשאתם מקבלים את תלוש המשכורת פה מהסדרנים בתחילת חודש - - - - - כן,

כשאתם מקבלים - - - - - - כשאתם מקבלים פה את התלוש מסדרני הכנסת, אתם כן מאמינים במדינת ישראל פתאום. - - - במערכות החינוך שלכם מטיפים לרצח של יהודים. - - - די, טלי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. באוניברסיטאות מניפים - - מערכת החינוך של מי? שלכם, מה זה? מערכת החינוך שלי ישראלית, אתה לא יודע?

באוניברסיטאות מניפים, בוא תסתור את הדבר הבא גם כן,

אתה פולט שטויות. מניפים דגלי אש"ף גם באוניברסיטאות - - - - - אתה מנותק. - - בגיבוי ראשי האוניברסיטאות. חבר הכנסת טאהא, תודה. ביום הנכבה אתם מניפים את דגלי אש"ף. הנכבה זה הנס שלכם. הנכבה זה הנס שלכם. אם לא הייתם מפסידים ב-1948, מה היה קורה אז? איפה הייתם חיים, באיזו מדינה הייתם חיים? - - - חבר הכנסת אלהואשלה, תודה. אתה אומר לקבוצה לאומית שמה שהיא תופסת כאסון זה הנס שלה? אתה - - - אם לא הייתם מפסידים - - - חבר הכנסת קריב,

אם לא הייתם מפסידים ב 1948, מה היה קורה? הייתם חיים במדינה בדיוק כמו לבנון, כמו סוריה, זה מה שהייתם מקבלים. הנכבה היא הנס שלכם, בזכותה אתם חיים ויושבים פה - - אנחנו חיים על

- - מקבלים משכורת 40,000 שקל בחודש, או 50,000 בעצם. אנחנו יושבים על האדמה שלנו. אתה באת, לא אנחנו. האדמה שלנו, של היהודים, מתקופת - - - אנחנו היינו פה, אתה לא היית.

רגע, רגע, רגע, שנייה.

אדמה של מי זה? איזה מפסידנים. לאיפה את הולכת, טלי? לאיפה את

פתאום אתם מכירים במוסדות המדינה. פתאום זה בסדר להיות חלק פה בעם ישראל, כן. אתם, קונים אתכם בכסף. כשכולם אומרים שהחיילים שלנו עושים טבח עם בעזה, הם הופכים להיות

לא מדברת אליך, נשמה. אתה לא מטריד אותי כהוא זה.

טלי, טלי, טלי. חברת הכנסת גוטליב, בואי ניתן לו להציג את החוק וזהו.

למי שלא שמע בהתחלה: מי שיניף את דגל

את יוצאת מהכלל.

כמובן אותם אלה שהם בוודאי לא הרוב ושפועלים בשירות האויב, מזדהים עם האויב ומזדהים עם הטרור - - את הרי מבינה את חמאס,

- - אני חושב שהם אינם נוהגים כפי שאזרח בכל מדינה שהיא צריך לנהוג כלפי מדינתו. יש הרבה מאוד חובות של המדינה כלפי האזרח, אבל יש גם חובות של האזרח כלפי מדינתו. אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג להקפיד ולקיים את שני הצדדים של המשוואה הזו ביחס לכלל אזרחי ישראל כולם - - אנחנו מקיימים, אדוני השר.

אני חושב שהצעת החוק של חבר הכנסת ניסים ואטורי באה לטפל בתופעה או בדבר שהוא דבר מקומם, שבו במוסדות שמתוקצבים על ידי המדינה אנחנו עדים למצב שמתקיימים אירועים, הפגנות ודברים אחרים שנעשים תוך שימוש בדגלים של מדינות אויב או של ארגוני טרור או ארגונים שהם אויבים למדינת ישראל, ועושים את הדבר הזה בדרך שלטעמי עומדת בסתירה מוחלטת לעובדה שבמוסדות האלה ניתן תקציב של המדינה. אני לא מכיר מדינה שמאפשרת לקיים בשטחה, לא כל שכן בשטחם של מוסדות שמתוקצבים על ידה, אירועים, הפגנות, תהלוכות, עם דגלים של גורמים שהם גורמי אויב או גורמים שנלחמים בה, וביתר שאת הדבר הזה נכון בטח בשעת מלחמה. אני חושב שזה אבסורד מוחלט. זאת עוד הצעה מאוזנת.

אני חושב שזה אבסורד מוחלט. אני חושב שזו מציאות שבאף מדינה לא היו מסכימים לקבל. לכן אני חושב שבמהות התיקון שמציע כאן חבר הכנסת ואטורי בא לתקן דבר שבמצב נורמלי אני חושב שהוא היה מובן מאליו בכלל, אבל הוא בהחלט לקונה וחוסר שקיים בחוק. כמובן שגם אין בהצעה הזאת משום פגיעה בדמוקרטיה או בחופש הביטוי וכו'.

חופש ביטוי וחופש הפגנה הם דבר שאנחנו מקפידים עליו הקפדה יתרה, וכך צריך להיות. אבל חופש הביטוי וחופש ההפגנה הם לא החופש לתמוך באויב, להזדהות איתו, לחזק אותו, לחזק את מי שמבצעים פעולות טרור, את מי שחרטו על דגלם את השמדת מדינת ישראל, פגיעה ביהודי או באזרח ישראלי באשר הוא כזה. כל הדברים האלה הם דברים שאין להם שום קשר לא לעולמות הדמוקרטיה ולא לעולמות חופש הביטוי, אלא יש בהם הפקרה של המדינה ושל אזרחיה כולם לטרור ולאויב שמבקש לחסל אותה. אבל צריך לומר שהצעת החוק הזו מחייבת דיון מעמיק וגם תיקונים, משום שהיא מציבה כמה בעיות שצריך להתמודד איתן, והן בהחלט מורכבות. עמדנו עליהן גם בדיון שהיה בוועדת השרים לחקיקה. אני אפרט את הקשיים האלה שהועלו בחלקם על ידי הגורמים המקצועיים, וגם בחלקם אני חושב שהם ברורים מאליהם. קודם כול, כבר מזמן היא התבקשה, ועבודת מטה אמורה הייתה להתבצע במל"ל, בפרט בסוגיה של מה מוגדר כמדינת אויב וכפועל יוצא גם אילו דגלים בסוף אסור להניף, כי אין ספק שאנחנו נדרשים להעביר חוק שבו אנשים גם מבינים מה רוצים מהם,

אנחנו מבקשים להעביר חוק שבו אנשים מבינים מה רוצים מהם במובן הזה שאנחנו צריכים לדעת בסוף אילו דגלים אסור להניף, ומה מוגדר כמדינות אויב. העיר לי קודם חבר הכנסת קריב ובצדק, ואנחנו גם עמדנו על זה בדיון בוועדה, שאין הגדרה של מדינות אויב, היא חלקית ביותר עד לא קיימת, ולכן הכרחי שעבודת המטה הזאת תסתיים. במובן הזה אני חייב לומר, חבר הכנסת ואטורי, שלהצעת החוק שלך יש משנה חשיבות, משום שהיא תיאלץ אולי סוף-סוף את המערכות להשלים את עבודת המטה הזאת, והדבר הזה יוסדר בצורה ברורה. כמו כן, צריך לבדוק, בסוף הדין הפלילי הוא דין אישי, במובן הזה שהתוצאה של הצעת החוק הזאת ושל החקיקה הזאת תהיה העמדה לדין של אנשים שמשתתפים באירועים כאלה, מעבר לחובה לפזר את ההתקהלויות. צריך לראות כיצד אנחנו מאבחנים באופן כזה שאדם שעבר במקום, היה שם, השתתף באירוע שהתחיל בדרך מסוימת ופתאום הונפו שם דגלים וכו' ולא הייתה לו כוונה כזאת, שלא נמצא את עצמנו מייצרים איזו נורמה כללית כזאת שבסוף לא תעמוד במבחן המציאות.

כדי לתקן גם את הדברים האלה וגם נושאים נוספים שחשוב להסדיר אותם, הממשלה תומכת בהצעת החוק הטובה והנכונה הזאת, בכפוף לכך שההצעה תקודם בתיאום עם משרדי המשפטים והביטחון הלאומי, כמובן מתוך ציפייה שהכנסת תעמוד על כך שתתקבל מהמל"ל תוצאה מיידית של עבודת המטה, שתאפשר הגדרה מדויקת של מדינות האויב שביחס לדגלים שלהן ההצעה הזאת תחול. אני רוצה לברך אותך, חבר הכנסת ואטורי, על יוזמה טובה וחשובה. תודה רבה.

מתנגד להצעת החוק חבר הכנסת קריב, בבקשה. אתה יודע מה זה אומר שאתה מתנגד, קריב? - - - קרעי. אתה יודע מה זה אומר שאתה מתנגד ליישום אכיפה נגד - - - זו המשמעות - - - אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, האמת היא שאני שקלתי כן לתמוך בהצעת החוק, עד שגיליתי שאין בה תחולה רטרואקטיבית, כי אם הייתה בה תחולה רטרואקטיבית, אז היינו מטילים סנקציות על מי? על בנימין נתניהו, שהניף את דגל פלסטין במעון ראש הממשלה בבלפור, וככה גם היינו פותרים את בעיית מימון המעונות. אבל עכשיו ברצינות, חבר הכנסת ואטורי, אני לא יודע לאיזו מגירה להכניס את החוק שלך, למגירה של הצעות החוק הצבועות, המטופשות או המרושעות? למה צבועות? כי הממשלה שאתה תומך בה מקיימת כל יום אין-ספור קשרים פוליטיים וצבאיים עם הרשות הפלסטינית. אז הממשלה שלכם תנהל כל היום קשרים עם הרשות, אבל מי שמניף את דגל הרשות הוא פושע. אז קודם כול, ההצעה צבועה. - - - אחר כך, ההצעה, תסלח לי, מטופשת. תאמר לי מה אתה חושב, שאם תשחק פה בדגלים אז אתם תעלימו מיליוני פלסטינים שגרים כאן?

מה אתם חושבים, שבכל מיני קונצים מטופשים אתם תעלימו פתאום את העובדה שיש כאן מיליוני פלסטינים - - זה שייך ל-6 באוקטובר.

- - שצריך בסופו של דבר להגיע איתם, למרות הכול, למרות כל נהרות הדם והמהמורות וההיסטוריה, צריך בסופו של דבר להגיע איתם לדרך - - אריאל קלנר (הליכוד):

- - שתאפשר לשני העמים הללו לחיות בארץ המובטחת. ההצעה שלך היא גם מרושעת, כי לעמוד כאן ולומר לאנשים שמה שהם חווים כאסון לאומי של העם שלהם זה בעבורם נס, כבן לעם היהודי, על כל מה שאנחנו עברנו, לומר לאנשים: האסון שלכם ושל המשפחות שלכם, שאני חושב, כציוני, שקשור בחוסר היכולת של המנהיגות שלהם לקבל את תוכנית החלוקה

- - אבל לומר לאנשים האלה שהאסון, שהוא גדול בעיניהם, הוא נס - - הם בוכים שהם לא הצליחו להרוג אותנו. הם בוכים שהם לא הצליחו להרוג אותנו.

ולכן, על אפכם ועל חמתכם, ולמען הילדים והנכדים והנינים של כל מי שחיים בין הירדן לים - - איפה אתה ואיפה גולדה? - - יבוא יום ועל שני תרנים סמוכים יתנוססו דגל מדינת ישראל - - לא יהיה. - - מדינה יהודית ודמוקרטית

- - ודגל העם הפלסטיני. - - - לא יהיה, לא יהיה - - - יהיה גם יהיה. בכך נגשים את ערכיה של מגילת העצמאות, את חזונה של התנועה הציונית - - אריאל קלנר (הליכוד): איפה אתה ואיפה גולדה?

העצמאות כתבה במגילת העצמאות את המחויבות שלה

- - להגעה לשלום. מה גולדה מאיר הייתה אומרת - - - אתם תמשיכו בהצעות החוק המטופשות שלכם, חסרות התוחלת שלכם. הם צוחקים עליך - - - בסוף

שתי מדינות לשני עמים זה מה שיקרה - - - חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. - - - לא יעזור לכם. מספיק. שב, בבקשה. תודה. חברים, תודה רבה. חבר הכנסת ואטורי רוצה להשיב. - - - - - - מה נשאר ממפא"י? מה נשאר ממפא"י? חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב. תודה. חבר הכנסת אלהואשלה. שיעשו גוגל, נתניהו - - - מספיק. גלעד, אתה רוצה שאני אוציא אותך?

בבקשה, חבר הכנסת ואטורי. כן, אני מבין שאני מרושע. תשמע, אמירות כמו שלך זה מה שהביא את 7 באוקטובר. ההתנהגות שלכם, הרפיסות שלכם מול המחבלים - - - - - - - זאת שמחייכת לידך, זה הביא את 7 באוקטובר.

אנחנו לא ניתן לזה לקרות. לא עוד 7 באוקטובר. אנשים נפסדים כמוך - - אתם - - - - - הביאו אסון על ישראל. אנחנו פה כדי להגן על עם ישראל.

אתה - - - אנחנו נגן על עם ישראל, לא עוד תוקפים מבית. - - - אנחנו לא ניתן שיפגעו בנו. - - - אני עוצר את הזמן.

רגע, חבר הכנסת ואטורי. ניסים, אתה יכול להשיב? חבר הכנסת עטאונה, מספיק. תודה. רק משפט אחד אני רוצה להגיד - - - מספיק. לא, אתה לא יכול. - - - אתה לא יכול. אתה לא יכול. חבר הכנסת עטאונה, תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת ואטורי. איך נאמר לאברהם? "גרש את בן האמה הזאת כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" - - - - - אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת עטאונה. - - וזה מה שצריך לעשות. אתם צריכים להבין דבר אחד: אנחנו לא נתקפל יותר. 7 באוקטובר עבר, לימד אותנו

תתבייש. תתבייש, לא מתאים לך. תתבייש. אין לו בושה בכלל, הוא - - - תתבייש, ואטורי. - - - אוקיי, אני אגיד מילה אחרת. לא, תתנצל. תתבייש, תבקש סליחה. בושה, בושה. אין

אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח ניר ברקת, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת מנסור עבאס,

חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אליהו רביבו, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח האם יש מישהו שלא קראו בשמו, חברים?

תמה ההצבעה, אני מבקש ספירה. אם כן, להלן תוצאות

בעד, עשרה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון, איסור הנפה דגל של מדינת אויב או של הרשות הפלסטינית בגופים המתוקצבים או הנתמכים על ידי המדינה) התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק כלי הירייה (זכאות לרישיון כלי ירייה ללוחם שסיים שירותו עקב פציעה בפעילות מבצעית), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יצחק קרויזר. אני מזמין את חבר הכנסת יצחק קרויזר להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. אחריו הוצמדה הצעה של צביקה פוגל, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, קרויזר, תודה. בבקשה, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, הצעת חוק כלי הירייה (תיקון, זכאות לרישיון כלי ירייה ללוחם שסיים את שירותו עקב פציעה בפעילות מבצעית), התשפ"ד 2024. מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, 6,602 לוחמים ולוחמות נפצעו במהלך הקרבות. נתון זה אינו רק מספר, אלא הוא משקף את המחיר האישי והכואב שמשלמים מי שנמצאים בחזית, בהגנה על המדינה שלנו. מדובר באנשים שהקריבו את גופם ונפשם למען ביטחון המדינה, וכעת הגיע תורנו להחזיר להם באותה המידה, בהכרה, בהגנה ובצדק. חוק כלי הירייה הקיים קובע כי הגיל המינימלי להוצאת רישיון נשק הוא 21, ובנסיבות מיוחדות ניתן להפחיתו לגיל 18, אך סעיף נוסף בחוק מגביל את זכאותם של מי שלא השלימו את שירותם הסדיר, ובכך מונע ממי ששוחררו עקב פציעה לקבל רישיון לנשק אישי. תוצאה זו יוצרת עוול, אותם לוחמים, שנפצעו בפעילות מבצעית לעיתים קרובות תוך סיכון חייהם, אינם יכולים להגן על עצמם ועל סביבתם, בעוד חבריהם, שסיימו את שירותם, זכאים לרישיון מייד עם שחרורם. הצעת חוק זו נועדה לתקן עוול זה, היא קובעת כי לוחמים שנפצעו במהלך מילוי תפקידם, ושחרורם המוקדם נגרם עקב הפציעה, יוכלו לקבל רישיון נשק מייד עם שחרורם, גם אם לא השלימו את שירותם הסדיר. התיקון הזה רלוונטי במיוחד בימים אלו, לאור הצורך לתת מענה ללוחמים שנפגעו במהלך מלחמת חרבות ברזל ובפעולות לחימה נוספות. כפי שנכתב בדברי ההסבר להצעת החוק, החוק בא להכיר בגבורתם של הלוחמים, למנוע את העוול כלפיהם ולאפשר להם להגן על עצמם ועל סביבתם. אני מאמין שההכרה הזו אינה רק צעד חשוב לעשיית צדק עם הלוחמים, אלא גם מרכיב חיוני לחיזוק הביטחון האישי והלאומי של כולנו. אני מודה לכל השותפים שעמלו על הצעת חוק זו, למשרדו של השר לביטחון לאומי וצוות הלשכה שלי, ומזמין גם אתכם, חבריי חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, לתמוך בהצעת חוק חשובה זו בקריאה הטרומית. החוק הזה יעבור לוועדה לביטחון הלאומי של חברי חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב-ראש הוועדה, ויחד נפעל במהירות ובמקצועיות להשלים את הליך החקיקה. לסיום, אני מתחייב להמשיך לפעול ללא לאות למען לוחמי ולוחמות צה"ל, לקדם חקיקה צודקת ולחזק את ביטחונם ואת מעמדם.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת פוגל, בבקשה, הוצמדה אותה הצעת חוק. שלוש דקות לרשותך, ולאחר מכן יגיב בשם הממשלה השר יריב לוין. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, כנסת נכבדה, כשהענקנו את הזכות לקבלת רישיון לנשיאת נשק פרטי ללוחמים זכאי תעודת לוחם, ראינו לנגד עינינו את הצורך לתת נשק לידיים ראויות ומאומנות. לצערי, לוחמים שנפצעו במהלך שירותם, שלולא פציעתם היו זכאים לתעודת לוחם, לא נכללו ברשימת הזכאים. אדוני היושב-ראש, מכובדיי, הצעת החוק הזאת שומרת על העיקרון של ידיים ראויות ומאומנות, ומאפשרת למי שהיו שותפים לפעילות מבצעית אך נפצעו במהלכה, להיות זכאים לרישיון נשק פרטי. חבריי חברי הכנסת, בעתיד הלא-רחוק אנחנו נוסיף לרשימת הזכאים לוחמים נוספים, כי הרי כבר הוכח מעל לכל ספק שנשק בידיים אזרחיות ראויות ומאומנות מציל חיים. לכן, חבריי חברי הכנסת, אבקש אתכם לאשר את ההצעה בקריאה הטרומית להמשך דיון בוועדה לביטחון לאומי כדי להביא אותה בסופו של דבר לספר החוקים בעתיד הקרוב. בהזדמנות הזאת, תודה לחברי יצחק קרויזר, שכרגיל עוסק בדברים החשובים. תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני. השר לוין יענה בשם הממשלה. בבקשה, שר המשפטים. עשר דקות, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני משיב בשמו של השר לביטחון לאומי ביחס להצעת החוק של חבר הכנסת פוגל. במסגרת החוק מוצע לתקן את הגדרת "שירות סדיר" בחוק שירות ביטחון לעניין חוק כלי הירייה, כך שתחול גם ביחס לתקופה הקצרה מהתקופות המנויות בעניין זה בחוק שירות ביטחון,

אם אותו אדם סיים את שירותו הצבאי בשל פציעה בפעילות מבצעית. כחלק מהרפורמה המאוד-חשובה שהוביל השר לביטחון לאומי, "נשק אישי מציל חיים" שצריך לומר שכבר הציל חיים ובוודאי יציל עוד חיים רבים נוספים, השר לביטחון לאומי התקין תקנות והרחיב מאוד את אוכלוסיית הזכאים לשאת נשק אישי. אבל המצב הוא שדווקא אותם לוחמים גיבורים שמקריבים הלכה למעשה את חייהם, ובוודאי מסכנים את חייהם בהגנה על המדינה, איכשהו יצא שדווקא הם, בגלל בעיות משפטיות כאלה ואחרות, נשארו מאחור, מכיוון שהחוק מאפשר את קבלת הנשק רק עם תום השירות הצבאי. מטרת הצעת החוק היא לעשות צדק עם אותם לוחמים שנפצעו במהלך פעילות מבצעית, עדיין נמצאים באופן רשמי תחת השירות, ולמעשה נאלצו לפרוש, חלקם בשחרור מוקדם וחלקם אפילו עדיין נמצאים בתהליך הזה,

לפי לשון החוק כפי שהיא, צריכים להמתין עד השלב שבו הם יוכלו לקבל את רישיון הנשק, ולכן ישנה בקשה לשנות את התנאים ולאפשר גם להם לקבל נשק אישי. צריך גם לומר שלא מדובר באיזה עניין שולי מבחינה מספרית. לצערנו, יש לנו הרבה מאוד פצועים, והדבר הזה יכול להיות רלוונטי ללא מעטים מהם. כך נעשה צדק באופן כזה שמי שנלחם, הגן על מדינת ישראל ובשל כך נאלץ לסיים את שירותו מוקדם בגלל פציעה, יוכל לשאת נשק אישי ולא יצטרך להמתין, ויוכל לתרום גם בדרך הזאת, מעבר לתרומה שאי-אפשר להכביר מילים על המשמעות שלה כאשר הוא כבר שילם בגופו על הגנת המדינה. כל לוחם כזה, אנחנו נאפשר לו את הזכות, ככל שהוא מעוניין בכך, להמשיך להגן על כלל אזרחי ישראל וגם על עצמו באמצעות נשק אישי. הממשלה תומכת בהצעת החוק. היא תקודם בתיאום עם המשרד לביטחון לאומי, משרד הביטחון ומשרד המשפטים. אני חושב שזו הזדמנות להודות לכל אחת ואחד מאותן לוחמות ואותם לוחמים גיבורים על כל התרומה העצומה שלהם, לחזק מכאן את חיילי צה"ל, לחבק שוב את המשפחות השכולות, לאחל החלמה מהירה לפצועים, וכמובן, לייחל לשיבתם המהירה של כלל חטופינו. אני מבקש כמובן מהכנסת לתמוך בהצעת החוק הטובה והחשובה הזאת.

תודה רבה, אדוני השר. היות שיש שתי הצעות חוק מוצמדות, נרשמו שני מתנגדים. נאור שירי, בבקשה, ואחריו, מירב בן ארי. שלוש דקות לכל אחד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני כמובן מתנגד להצעת החוק הזאת, לא למהות שלה, המהות ברורה לחלוטין. הבעיה שלי זה המשרד לביטחון לאומי ואגף כלי הירייה. אני רק רוצה להזכיר לחבריי חברי הכנסת שהם נמצאים תחת בדיקה על הצורה והאופן שבהם חולק נשק במדינת ישראל כאילו זה סוכריות טופי. אני יודע שזה מאוד מעצבן לשמוע את זה, אבל זו המציאות. נשק במדינת ישראל חולק בתחילת הלחימה בניגוד לחוק על ידי אנשים משרות אמון וגורמים במפלגת עוצמה יהודית, ועכשיו הצעת החוק הזאת ממשיכה לתת את הפררוגטיבה למשרד להמשיך ולחלק את זה בלי שום הסקת מסקנות. זה, פעם אחת. פעם שנייה, אני לא יכול שלא להתייחס להצעת החוק הקודמת. אני רוצה לברך אתכם, או לא לברך אתכם, כי אני לא יודע איפה אתם. אתם דה פקטו, בהצעת החוק הקודמת, של ואטורי, הכרתם במדינה פלסטינית. כל הכבוד לכם. אתם אשכרה נתתם אסמכתה למדינה פלסטינית לקום.

כי אתם מחליטים שהיא מדינת אויב, ובכך דה פקטו הקמתם מדינה פלסטינית. זה לא משהו חדש לכם. הרי בנימין נתניהו אמר את זה כמה וכמה פעמים,

עוצמה יהודית. תודה רבה לכם. הרי הצעת החוק הזאת של ניסים ואטורי, אדוני ניסים ואטורי, היא רימון עשן, כמו שאתם אוהבים. הכי קל להילחם בטרור - - - תגנה את אחים לנשק. מפריע לכם להילחם בטרור, אתם ממציאים המצאות של דגלים וגינות ופרחים, ולא בצבעים האלה, ואל תעשו תהלוכה. אבל הבעיה העיקרית בכם ובטרור, אני רוצה לתת לכם כמה טיפים איך להילחם בטרור: האחד, תפסיקו לעודד השתמטות,

תפסיקו לפנות למדינת הטרור, שאגב מוגדרת בספר החוקים "קטאר", ולייצר מנגנון לשמן את חמאס במאות מיליוני דולרים, תפסיקו לתמוך ברשות הפלסטינית, שאתם אומרים שהיא מעודדת טרור. עוד נושא שאפשר לטפל בו כנגד טרור זה לא למנות שר עבריין, משתמט, שהורשע בעבירה, בתמיכה בטרור, כדי שיילחם בארגוני טרור. תפסיקו להדפיס כובעי טמבל עם משפטים מיותרים, ככה לא נלחמים בטרור. תפסיקו לעמוד, נגיד ב-2009, אל מול פרומפטר באשקלון ולהגיד: אנחנו לא נעצור את צה"ל, אנחנו נמוטט את חמאס. תפסיקו להבטיח סיפוח ובפועל ארבע שנים אחרי לא לקיים. תפסיקו להבטיח שלא תעבירו חצי ליטר דלק,

חשמל, לארגון הטרור שנלחם בנו, אבל אתם נותנים לו את היכולת להילחם בנו. זה למשל משהו מאוד מאוד משמעותי. הבעיה העיקרית, אדוני היושב-ראש, משפט אחרון, שאתם כבר 17 שנים מקשקשים את עצמכם לדעת. אתם רוצים לדעת איך נלחמים בטרור, אני רק מזכיר איזה מספר קטן, 1,360 הרוגים, תחת העשור הבטוח ביותר במדינת ישראל. אתם רוצים לדעת איך נלחמים בטרור, תתפטרו. אתם הסיבה והתוצאה לטרור. תגנה את אחים לנשק. מר אלמוג כהן, אתה יושב בממשלה של 1,360 הרוגים, נרצחים תחת הטרור.

אתה ואחים לנשק שלך. תודה. מירב, בבקשה. אנא הקפידו על שלוש דקות. אני מקפיד על זה.

תגנה את העצור הרביעי - - אני מגנה אותך. - - שניסה לשרוף את ראש הממשלה.

- - - אלמוג, אנחנו רוצים לדבר. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני מתנגדת לחוק כמובן ומתחברת לכל מה שנאור אמר, בעיקר על האגף לרישוי כלי הירייה, שהפכתם אותו לאגף של המפלגה שלכם, אבל אני מתנגדת בינתיים לכל חוק שאתם מעבירים. בכל שבוע אתם מעבירים עוד חוקים ועוד חוקים ועוד סמכויות, ובארץ ההשפעה אפסית, גם הפשיעה בחברה היהודית עולה, גם הפשיעה בחברה הערבית שילשה את עצמה. שנתיים יושב ליצן. גם אם אתם מנסים, ואתם מנסים, אין לכם ברירה. יושב לכם ליצן במשרד, כל היום עסוק בצילומים שלו, באיך שהוא נראה.

כל היום אתם מחוקקים.

אפס השפעה.

מעולם מצבם של היהודים בארץ ישראל לא היה כל כך קשה. אבל אי-אפשר להאשים אתכם. זה בדיחה שיוצאת מתוך המשרד. היום, כתב אישום על פרוטקשן.

אל תבזבז לי את הזמן, כי אני רוצה לדבר, דווקא על שאוויש אחר, בשתי הדקות שנותרו לי.

אל תפריע לי. אני רוצה לדבר על שאוויש אחר, שהוא הלך השבוע ללוח הנוכחות, בדק את הנוכחות של לפיד וצייץ: הינה, תראו אופוזיציה, בלה-בלה-בלה. השאוויש הזה נקרא זאב אלקין. אין לי הרבה דברים שאני מסכימה עם מירי רגב, אבל בדבר אחד היא צדקה: ביולי 2021 נכנס אלקין למליאת הכנסת, ועמדה מירי רגב ואמרה לו - - - - - אל תפריע לי. - - היא אמרה לו: הינה השאוויש מגיע. שאוויש, מה העניינים? איך זה להיות שאוויש?

מתגלגלת מצחוק. מה זה שאוויש? אתה אשכנזי, אתה לא תבין. זה קרה כמובן חודש אחרי שאלקין שלנו, לא רק שהצטרף לממשלת השינוי, הוא היה אחד המתווכים הכי גדולים בין מנסור עבאס לנפתלי בנט.

אלקין האולטרה-ימני הוא אחד המתווכים של ממשלת השינוי. אבל נמשיך, כי הרי אין לו בושה.

את שר המים?

בשביל הבדיחה הזאת הוא היה המתווך של ממשלת השינוי.

אני רוצה להקריא לכם את דברי השאוויש על בנימין נתניהו. בדצמבר 2020 הוא התפטר מממשלת נתניהו, ואמר ככה, הכול מצוטט, נשמה, הכול מהכתובים: "אי-אפשר להשאיר את המדינה ואזרחיה בני ערובה לאינטרסים האישיים שלו". הוא כינה את נתניהו "דיקטטור - - - שפועל משיקולים אישיים וגחמות". על הממשלה שעד לפני דקה הוא כיהן בה הוא אמר: "בעלת שתי ידיים שמאליות" אותה הממשלה הזאת שהוא חזר אליה מהר מהר מהר, נכון? אל ממשלת הדיקטטור.

רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו על השאוויש. יש לי עוד הרבה דברים, אבל אין לי זמן. איפה הוא?

ראיתי אותו מסתובב.

אני אומרת לכם, הוא קרא לנו "אופוזיציית פח".

אני מעדיפה להיות עשר שנים באופוזיציה ולא למכור את כל הערכים שלי בשביל להיות שאוויש של נתניהו. תודה רבה.

את תהיי עוד הרבה - - - יש לי עוד הרבה - - - אדוני השר קרעי. - - - שאוויש, לקחת את התפקיד, לקחת את התפקיד. נשאיר אותך עשר שנים באופוזיציה.

אל תדאג, אני אהיה באופוזיציה ואני לא אמכור את הערכים שלי - - - את תוקפת את החרדים,

- - - השר קרעי, אני מבקש ממך.

השר קרעי, יש איזה נוהל, אל תשנו אותו. שרים משולחן הממשלה פחות - - - אבל הוא כל הזמן עושה את זה. זהו, אז בבקשה. גם את. אני - - - אנחנו עוברים להצבעה. אדוני המזכיר, בבקשה. להזכירכם, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הירייה (תיקון, זכאות לרישיון כלי ירייה ללוחם שסיים שירותו עקב פציעה בפעילות מבצעית), של חבר הכנסת קרויזר.

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה משתתפת בהצבעה רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו משתתף בהצבעה אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו משתתף בהצבעה מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה משתתפת בהצבעה אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול,

אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת סליחה, אדוני.

שומעים את ה"בעד" שלך ולא שומעים את ה"בעד" של חבר הכנסת. נא להקפיד על זה, אני מבקש מכם. עליזה, שמעת אותי? תודה. כי כשאת צעקת בעד, שמעו את שלך ולא את של חבר הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת בבקשה תעשה סיבוב שני. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת שרן מרים השכל,

בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, בעד חילי טרופר, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו,

אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת יוסף עטאונה,

חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת יש מישהו מחברי הכנסת שנמצא כאן, או חברות הכנסת, ולא קראו בשמם? ההצבעה הסתיימה. בבקשה, אדוני.

תוצאות ההצבעה: 47 בעד, שמונה מתנגדים, נמנע אחד. לפני זה אני רוצה, ברשותכם, אנא, תקשיבו להודעה הזאת. ההצעה הולכת לוועדה לביטחון המדינה להכנה לקריאה הראשונה. אני רוצה ועדת חוקה. ועדת חוקה? אז היא תגיע לוועדת הכנסת, בסדר גמור. אני מבקש להודיע, הרב שלמה קרעי, אני מבקש להודיע כי בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, זכאות משרתי צבא הגנה לישראל מקרן ממדים ללימודים) התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת גדי איזנקוט, תוצאות ההצבעה היו 40 בעד ו-55 נגד, ולא כפי שהוקרא במליאה. היות שעיינתי בדפים של המזכירות, אכן, הייתה בעיה. זה היה 40 בעד, 55 נגד.

הורידו עשרה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק כלי ירייה (תיקון, זכאות לרישיון כלי ירייה ללוחם שסיים את שירותו עקב פציעה בפעילות מבצעית),

של חבר הכנסת צביקה פוגל. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא שבו במקומותיכם. הצבעה, בבקשה.

להעביר את הצעת חוק כלי ירייה (תיקון, זכאות לרישיון כלי ירייה ללוחם שסיים את שירותו עקב פציעה בפעילות מבצעית) התשפ"ד 2024, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה.

בעד, שבעה מתנגדים. אני קובע כי גם הצעת חוק כלי ירייה (תיקון,

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה

אדוני, עשר דקות לרשותך. כן, אני אדאג, אל תדאג. עשר דקות לרשותך, ואני מבקש שקט. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אנחנו צריכים בהירות משפטית. בסוף בסוף, אחרי כל המאבקים שאנחנו מנהלים בינינו על טרמינולוגיה כזו או אחרת, התפקיד שלנו פה כמחוקקים הוא לייצר בהירות משפטית עבור אזרחי מדינת ישראל, ובהירות משפטית צריכה לחול על שלל הנושאים המרכיבים את חיינו, גם על הנושאים העקרוניים ברומו של עולם, אבל גם על נושאים ארציים של היום-יום, הלקוחים מחיי היום-יום שלנו. אפילו הייתי אומר שבעיקר ולרוב בנושאים האחרונים האלה נדרשת בהירות משפטית. מייד אסביר גם למה. הצעת החוק שאני מתכבד כעת להציג בפניכם היא דוגמה טובה לכך. זו דוגמא לכמה אנחנו צריכים בהירות משפטית גם בנושא לכאורה פשוט, כזה שמלווה את חיינו היום-יומיים, כי מסתבר שגם על נושאים כאלה יכולות לצוץ מחלוקות שמקשות על תפקוד חברתי תקין ויעיל. בהירות משפטית שפותרת את המחלוקות הללו היא זו שמאפשרת לנו התנהלות תקינה ויעילה. כאן בדיוק בא לידי ביטוי תפקידנו כמחוקקים. הנושא שעל הפרק הוא מס ערך מוסף על תשר, דהיינו מע"מ על טיפ. האם צריך לשלם מע"מ על טיפים שניתנים עבור שירות במסעדה? הצעת החוק שנדונה כרגע קובעת חד-משמעית שלא. אז נתחיל בכמה מוסכמות, ברשותכם, חבריי. מוסכמות יסוד. במדינת ישראל, כמו במדינות המערב בכלל, נהוג לתת תשר על שירות במסעדה או בפאב, כאשר גובה התשר תלוי באיכות השירות ובנורמות חברתיות. אבל האלמנט המרכזי במתן תשר הוא האלמנט הוולונטרי, אין חובה לתת טיפ, טיפ נותנים רק אם רוצים לתת, ובהתאם לנורמה החברתית ולאיכות השירות הניתנת. זה עוגן כבר לפני שנים בפסיקה ישראלית. כעת לגבי מע"מ. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975, קובע את הכללים לגביית וחישוב המס על עסקאות של מכירת טובין ושירותים בישראל. סעיף 7 בחוק, רון היקר, מתייחס למחיר שנועד לחשב את מחזור עסקאותיו של העוסק, ומגדיר מה כלול במחזור העסקאות של אותו עוסק לצורך חישוב המע"מ שעליו לשלם. הצעת החוק הנדונה מבקשת לקבוע כי תשר לא ייחשב כחלק מהמחיר לצורך חישוב המע"מ של אותו בית עסק, בתנאי שהוא ניתן באופן וולונטרי כמובן, לטובת שירות שנתן עובד שכיר ללקוח במסעדה או בבית קפה, בפאב או בבית מלון או באולם אירועים וכיוצא בזה. תנאי נוסף הוא כי התשר לא כלול בחשבון שמופק. אבל צריך כאילו איזו רובריקה, כי כשאני משלם בכרטיס אשראי, נגיד, 100 שקלים, סתם לצורך העניין, אני אומר: אוקיי, 115 שקלים, הוא נכנס לתוך החשבון, כמובן משלם מע"מ. אנחנו צריכים לדעת איך להפריד אותו. זה בדיון שיבוא.

מיקי, ידידי, אתה נגעת בשתי נקודות חשובות: האחת היא שמראש היום כבר החשבון לא מופק בחיוב הטיפ המדובר. יש חשבון ב-subtotal, כשמגישים אותו ללקוח באותו פולדר, מגישים אותו כשהטיפ לא מגולם בתוך החיוב. יש שורה שכותבים בכתב יד, משמע זה לא חלק מאותו חיוב בגין העסקה. אבל עדיין אני עכשיו - - - אוקיי, אז אתה מקבל 100 שקלים חיוב, ואתה אומר לו: קח לי 115. הוא מקיש בקופה 100 בגין הארוחה, זוהי העסקה שבגינה גם כן בעל המסעדה משלם מע"מ, וכל מה שאתה אומר לו לקחת מעל, שזה אותם 15 שקלים לצורך העניין, מופיע כשורת חיוב נוספת, והיא מסומלת כטיפ. אז אלה שתי נקודות שחשוב שנגעת בהן, כי זה עזר לי להבהיר את הנקודה הזאת. אז אמרנו שהתנאי הראשון הוא שבחיוב הטיפ לא מופיע כחלק מהחיוב, וזאת ללא קשר לאמצעי התשלום שבאמצעותו הוא משולם. זאת אומרת שהמלצר יכול לקבל את הטיפ במזומן, והוא יכול לקבל אותו באמצעות תשלום בכרטיס אשראי, הוא עדיין היה ונשאר תשר. עכשיו, צריך לומר בבירור ובכנות, גם כעת, טרם הצעת החוק הזו, אין שום מע"מ על תשר.

אני לא בא לתקן משהו שהיום גובים בגינו. אלא בא להסדיר את זה. חד-משמעית.

הוראה אשר מקימה חבות מע"מ בגין טיפים שמשולמים באופן וולונטרי למלצר עדיין לא קיימת. גם הפסיקה לא קבעה בכלל עד היום שיש חובה שכזו.

מה הועילו חכמים בתקנתם? מדוע להוסיף פטור מפורש בחוק? ועל כך ציין והבהיר ידידי,

זה אומר שאתה מונח בצורך ההכרחי באמת להסדיר את זה, הסיבה היא פשוטה: יש כוונה, אדוני היושב-ראש, כוונה ברורה ומוצהרת, גם של רשות המיסים וגם של הכלכלן הראשי, להתחיל בקרוב לגבות מע"מ על טיפים. אם גם ככה הענף הזה - - - אני בלמתי את זה בפעם הקודמת, לפני שהגעת לשם. אה, לא ידעתי. אה, עכשיו אני מבין מאיפה הנבואה. בהסדר. אל תיגעו בהם, כי אנחנו לא נשתף פעולה. רביבו, איך טכנית רוצים לעשות את זה? זה קל. אני אסביר אם יישאר לי זמן, בסדר? אז אם גם ככה הענף הזה, חבריי, חווה מאז פרוץ המלחמה מחסור חמור בעובדים, הרי שמהלך מיסוי הטיפים רק חלילה יוסיף למחסור הזה. אני אבאר את זה מעט יותר.

רון, נשארו לי 2.5 דקות, אני רוצה לנצל אותן גם להתייחס למה שדיברת. קודם כול נבין מה האינטרפרטציה של כזאת גזרה: כזה חיוב או מוריד מהרווחיות הקטנה והמרוסקת בין כה וכה של בעל המסעדה, או שהוא ישית את זה על המלצר, חשוב שנבין שרוב המלצרים שעובדים באותו שלב של חייהם במלצרות, רובם הם סטודנטים, הכסף הזה נועד להם, לשמש לתשלום בעבור לימודים אקדמיים, ואז הם לא ישרדו ופשוט יעזבו, או לא פחות גרוע מזה, אולי יותר, שבעל המסעדה ישית את זה על הסועד עצמו, ואז יהיה פחות כלכלי לסעוד, עם יוקר המחיה ומחסור בעובדים, כמו שאתם יודעים, והינה הגזרה הבלתי-נורמלית הזאת לכל המשק בכלל ולענף בפרט. אז התיקון המוצע יספק בהירות משפטית לגבי מעמדו של התשר, לשאלתך, רון, וימנע מחלוקות עתידיות בין העוסקים והמלצרים לבין רשויות המס. ומכיוון שהוא גם מבטא שמירה על הסטטוס-קוו המתקיים בין כה וכה ואת המצב המשפטי הקיים כיום, כפי שנקבע, ואמרתי זאת קודם, בפסיקות בג"ץ, הרי שאין לתיקון הזה כל עלות תקציבית כלשהי. חבריי, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, שם המשחק להתנהלות חברתית תקינה ויעילה הוא בהירות משפטית. זה מה שהצעת החוק הזו מציעה, וזה גם מה שהיא תביא בפועל אם וכאשר היא תתקבל. לכן אבקש לתמוך בהצעת החוק הזאת. אני מבקש למסור את תודתי לנשיא לשכת יועצי המס בישראל מר ירון גינדי,

והסיוע בכתיבת החוק ובהכוונה, לחברי יושב-ראש ועדת הכנסת ומרכז הקואליציה אופיר כץ, על הסיוע, לאיגוד המסעדות, שמשמשים באמת ברומטר של ענף כל כך חשוב, שמשפיע על כלל המשק בישראל, לוועדת שרים לענייני חקיקה, ובראשם לחברי כבוד השר יריב לוין. תודה רבה לכם. מקווה שהחוק ימשיך במסלול המתוכנן לו ויסיים את ההליכים עוד לפני סוף השנה הקלנדרית, שכן זהו התנאי היחיד שבו עוד יהיה ניתן להוציא אותו ממלתעות חוק ההסדרים.

תודה רבה, אדוני. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק מס ערך מוסף של חברי הכנסת עודד פורר, אביגדור ליברמן, שרון ניר, וחמד עמאר. בבקשה, חבר הכנסת פורר, שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, הצעת החוק הזו לא הייתה אמורה לבוא בכלל לחקיקה, כי ברוך השם, אנחנו חיים במדינת ישראל כבר הרבה מאוד שנים, אני מניח שבטח כל מי שפה היה במסעדה,

למלצר או למלצרית, ובזה נגמר האירוע. הצעת החוק הזו הגיעה לעולם כי כל פעם,

לא בפעם הראשונה, רשות המסים אוהבת להכניס את היד לכיס של האנשים. כל פעם

הם לא הולכים לטייקונים, הם מצאו, רשות המיסים מצאה מאיפה היא סוגרת את הבור התקציבי.

את משרדי הממשלה המיותרים לא סוגרים, ואת הכסף לגולדקנופ ודרעי חייבים להמשיך לשלם, מאיפה נביא כסף? לא נלך לגדולים - - טיפים. - - נלך למלצריות ולמלצרים. מי זה המלצריות והמלצרים האלה, חברים? אלו חיילות וחיילים משוחררים שזאת העבודה שלהם, הם חיים מהטיפים. מזה הם חיים. עכשיו, מה אתם רוצים? שיתחילו להסתובב עם חשבוניות מס לשלם מע"מ על הטיפים? יוקר המחיה פה לא מספיק גבוה? הרגתם את הציבור הישראלי, הרגתם אותו לגמרי. הרגתם אותו. מחירי המים עולים, מחירי החשמל עולים, מחירי המזון עולים, מה שקונים בסופר, הקנייה השבועית ב-800 ו-1,000 שקל היא היום קנייה שבועית של 1,200 ו-1,500 שקלים. מגיעים כבר למספרים אסטרונומיים, משפחות לא סוגרות את החודש. אז יש מלצריות ומלצרים, והם עובדים והם מקבלים טיפ, את השקלים הבודדים האלה שאתה נותן להם. מזה הם חיים, מזה הם משלמים. חלקם משלמים מזה את התואר, מזה הם משלמים את שכר הדירה שלהם, את הארנונה, מזה הם מתגלגלים ביוקר המחיה הלא-נורמלי הזה. זה ממש כבשת הרש. אז עכשיו מצאו מאיפה להביא כסף לחלוקה של האתננים הקואליציוניים, נביא את זה מהם.

אני רוצה לברך את חבר הכנסת רביבו, ואני רוצה לברך את כל מי שיתמוך בחוק הזה. אני אומר לכם, צריך להגיד די לאירוע הזה. תגבו מיסים ממי שצריך לשלם מיסים, תלכו להון השחור באמת. תלכו להון השחור באמת שמעלימים בהיקפים של מיליארדים, זה לא המלצריות והמלצרים וזה לא המסעדות, בעיקר כשאין היום כוח אדם,

לגייס עובדים למסעדה. תנסו לגייס עובדים שיבואו לעבוד במקצועות האלה שבהם משלמים את הטיפים. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מקווה שהצעת החוק הזו, חבר הכנסת רביבו, הצעת החוק הזו צריכה לעבור במהירות שיא, במהירות שיא, כי אחרת כבר בתקציב הקרוב אתם תכניסו את היד לכיס של המלצרים ותיקחו להם את הכסף, ואנחנו לא ניתן שזה יהיה.

תודה רבה, אדוני. ישיב בשם הממשלה השר מרגי. השר מרגי, חוק הטיפים, מס על הטיפים.

נתנו לשר הרווחה לדבר על חוק הטיפים, באמת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אומנם לא הייתי במסעדה כמעט שנתיים, אבל אני רוצה לומר לכם שכשבאים מלצר או מלצרית להציע את השירות שלהם, אם זה באירועים או במסעדה, אני מצדיע למלצרים, מצדיע להם. זה מעיד על האישיות של האנשים האלה, שמוכנים, שמכבדים כל תעסוקה ובשעות לא שעות, בתנאים לא תנאים. אני חושב שזו הצעת חוק ראויה, והממשלה לא מתנגדת. תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים - - - - - - מי המתנגד? רגע, אז תגיד לי שיש מתנגדים, שנייה. מי מתנגד? אתה מתנגד? תעלה, יש לך שלוש דקות. רק תודיעו לי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים במופע הצביעות של הקואליציה הזו. היום ממש לפני שעה עמד פה חבר הכנסת גדי איזנקוט, יצא משבעה של אחיינו הגיבור שנפל, בשביל להציג חוק שכל מטרתו תמיכה בחיילי צה"ל, בלוחמי צה"ל, ולוודא שכאשר הם משתחררים, הם יקבלו לימודים. מה עשו הקואליציה של נתניהו? הפילה את החוק. מה עשה אלמוג כהן, שכל היום מבלבל את המוח על הלוחמים? הצביע נגד הלוחמים. - - - מה עשה אופיר כץ? הצביע נגד הלוחמים. מה עשה ואטורי? הצביע נגד הלוחמים. - - - אושר שקלים, נגד הלוחמים. תתביישו לכם, חבורה צבועה, תתביישו לכם. היום הפלתם את החוק שהיה מאפשר לכל לוחם בצה"ל לקבל יותר, לכל תומך לחימה לקבל יותר. - - - היום אתם הצבעתם נגד חיילי צה"ל, לא יעזור לכם מה תגידו. לא יעזור לכם עכשיו להתבכיין, לקבל הודעה אישית. - - - לא יעזור לאף אחד מכם. אני יכול להגיד את השמות של כל אחד ואחת שיושבים בכיסא הזה. תודה, תודה, תודה.

אתם צריכים להתבייש לכם. לוחמי צה"ל, אזרחי מדינת ישראל - - תודה. - - תדעו מי עובד עליכם כל יום.

- - - תודה רבה. ששש. תודה רבה. אני מאפשר לאחד שהזכירו את שמו להגיב, לא לכולם. אופיר, תעלה, בבקשה.

רגע, רגע, אופיר. רגע, אופיר. ממש לא עכשיו. כששלמה קרעי אמר - - - רגע. אם כך, ששש.

נו, אז מה אם הוא הזכיר?

אבל אליהו רביבו אמר שהוא מוותר - - - שלמה קרעי הזכיר אותי שלוש פעמים - - - אז הוא הזכיר.

לא, לא, אני מצטער.

רביבו,

אני רוצה לשמוע אותך, אתה אמור לענות. האם אתה נותן, תודה.

אי-אפשר לוותר, באמת. אי-אפשר לוותר.

הודעה זה אחרי הצבעה.

תגיד מה יאיר לפיד אמר עליך ביום חמישי, כשהייתה הצבעה על הגירוש. יש עתיד בעד משפחות מחבלים.

אדוני היושב-ראש, שוב האופוזיציה עולה ומשקרת, פעם אחר פעם. לא הצבעת נגד?

הצבעת נגד או לא הצבעת נגד? הם מצייצים, ועכשיו עולה רון כץ ואומר שאנחנו נגד לוחמי צה"ל, נגד מימון לימודים של לוחמי צה"ל. להזכיר לכם, אופוזיציה, בואו נדבר עובדות. מירב, בואו נדבר עובדות.

תודה רבה באמת שעזרתם. עזרתם לנו - - - כשאנחנו הגענו, אני העברתי חוק 100% לימודים ללוחמי צה"ל. למה לא נתת לי הודעה אישית כששלמה קרעי אמר לי שלוש פעמים מירב בן ארי,

אז כשאתם אומרים - - - אף אחד לא נתן - - - תקשיבו, זאת לא הודעה אישית.

סליחה, על פי התקנות, אליהו רביבו יכול לענות. אה, אוקיי. ולכן אליהו רביבו ויתר. כי שלמה קרעי אמר עשר פעמים.

אנחנו עובדים - - - - - - אני רוצה להגיד, מי שיושב פה, ולא משנה מאיזו מפלגה, מחויב לתקנון הכנסת. לכן ברגע שאליהו אמר לי בקולו שהוא מוותר והוא יעלה תמשיך את דבריך,

אתם יודעים למה הוא לא מדבר על החוק, כי הם יודעים שאלה העובדות וזאת האמת, והם לא רוצים שזה יישמע. מי שהביא 100% ללוחמי צה"ל זה אנחנו. - - - בשנה שעברה העברנו ללוחמי צה"ל, והיום לוחמי צה"ל נהנים מזה בזכותנו, כי אתם לא הצלחתם להעביר. זאת האמת, האמת היא שהפלת חוק של גדי איזנקוט. החוק שעבר היום מדבר על 100% לוחמי צה"ל כשאנחנו - - תתבייש לך. תתבייש, חוק של גדי איזנקוט. - - אנחנו כבר העברנו את זה.

העברנו 100% מימון ללוחמי צה"ל, העברנו לפני שנה. לא יכולתם

- - כי כשאתם הייתם בשלטון, לא הצלחתם להעביר בגלל השותף שלכם, שהיה נגד חיילי צה"ל.

בנוסף, שבוע שעבר שלושה חוקים לטובת המילואימניקים, לטובת החיילים במגוון תחומים, חוק אחרי חוק הם הצביעו נגד.

אבל מה ההבדל? שאנחנו בשביל לסייע ללוחמי צה"ל ולחיילי המילואים לא צריכים את מנסור עבאס, אנחנו יודעים להעביר את זה לבד. למה הצבעתם נגד איזנקוט, למה?

אתם קואליציה של משתמטים, לא יעזור לכם. אופיר, אני מחכה לרגע שזה יסתיים בקריאה שלישית.

אני חייב לציין משהו טוב: אם הוויכוחים הם מי עשה יותר לחיילי צה"ל, נמשיך להתווכח. - - - מה זה עוזר לי - - - אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? אני מזכיר, אנחנו מצביעים על הצעת מס ערך מוסף של חבר הכנסת אליהו רביבו. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון,

התשפ"ה

אני חושב שזאת הצעה מצוינת.

עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תגמול מילואים לעובד עצמאי) (הוראת שעה,

של חברי הכנסת ינון אזולאי,

עצמאים רבים שחזרו משירות מילואים ממושך גילו כי הם נדרשים להחזיר לביטוח הלאומי את דמי המילואים בשל פער בין ההכנסות בפועל בשנת 2023, שנפגעו, לבין המקדמות ששולמו בהתאם להכנסה שהייתה

שלא לקחה בחשבון מלחמה שבה ישרתו מילואימניקים כל כך הרבה זמן. אני מודה לאופיר כץ ולינון אזולאי שהצטרפו לחוק הזה, ותודה מיוחדת לירון גינדי, אזרח שעוזר ומסייע בצד המקצועי של כל הדברים האלה ופוקח עין בנושאים כל כך חשובים.

תודה רבה, אדוני. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תגמול מילואים לעובד עצמאי) (הוראת שעה, חרבות ברזל),

2024, של חבר הכנסת יצחק קרויזר. אני מזמין את חבר הכנסת יצחק קרויזר. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אבקש להציג את הצעת חוק הביטוח הלאומי, תיקון והוראת שעה, חרבות ברזל, התשפ"ד 2024, שנועדה להעניק סיוע משמעותי לאנשי מערך המילואים, ובפרט לעצמאים שבהם. מלחמת חרבות ברזל חשפה את עוצמת הערבות ההדדית שלנו כחברה. תוך ימים ספורים נרתמו רבבות חיילי מילואים, עזבו משפחות, מקומות עבודה ועסקים, והתגייסו להגן על המדינה.

העצמאים משלמים מחיר כבד, אובדן הכנסות ולקוחות, ולעיתים גם קריסת עסקיהם. הצעת חוק זו נועדה להגן עליהם ולמנוע פגיעה כלכלית קשה. עיקרי הצעת החוק אומרים: חישוב התגמולים באופן הוגן, התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות ברבעון שקדם לשירות או לפי ממוצע השנתיים האחרונות, בוודאי שלפי הגבוה מביניהם, תיקון פיצוי מאוחר, עדכון ההכנסה החודשית כך שתשקף את הפגיעה במלואה, תחולה רטרואקטיבית, ההסדר יחול מ-7 באוקטובר 2023 ועד 31 בדצמבר 2024. מדינת ישראל חייבת להכיר בהקרבתם של העצמאים המשרתים במערך המילואים. הצעת החוק הזו שולחת מסר ברור: המדינה עומדת לצידם לא רק בשדה הקרב, אלא גם ברגעים שבהם הם זקוקים לה. אני רוצה להודות לירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, על השותפות החשובה, על המקצועיות ועל המחויבות שלו לאוכלוסיית העצמאים בישראל. חבריי חברי הכנסת, זהו צעד הכרחי למען הצדק החברתי ולמען חוסנם של העצמאים. אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק הזו ולעשות צדק עם משרתי המילואים הנושאים בעול הכפול, גם הביטחוני וגם הכלכלי, ולייצר את המתווה ההגון שהם לא ייפגעו בהכנסה החודשית שלהם.

תודה רבה, אדוני. מי השר שישיב? שר המשפטים, בבקשה. עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לברך את חברי הכנסת המציעים על הצעת החוק הטובה והחשובה הזאת ולומר בשמו של שר העבודה, השר בן צור, שההצעה הזאת, גם לדעתו, היא טובה, ראויה. מאחר שיש גם עבודה על הצעת חוק ממשלתית בנושא הזה, ועדת השרים לחקיקה והממשלה החליטה לתמוך בשני הצעות החוק האלה, בכפוף לכך שהן אחר כך תוצמדנה להצעת החוק הממשלתיות. אני בטוח שהחקיקה הזאת תקודם ואני מקווה שגם תושלם בהקדם. בהזדמנות הזאת, אני רוצה, גם בשמו של השר בן צור וגם בשמי, לחזק ולברך את חיילי צה"ל ואת אנשי כוחות הביטחון, לאחל החלמה מהירה לפצועים, לייחל לשובם של כלל החטופים אלינו במהרה, וכמובן, לחבק ולחזק את המשפחות השכולות.

תודה רבה, אדוני. יש מתנגד להצעה. בבקשה, רון כץ. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשאול שאלה טכנית בנושא הזה. הייתי בוועדת הכספים כשדנו בחוק,

גם אתה היית, וכבר אז אמרת שצריך להחליט על זה, צריך לקבל החלטה. אז או שצריך לקבל החלטה באמת לעשות את זה, או שעובדים על הציבור, מביאים עכשיו חוק בטרומית, יעבור ועדות, לא יעבור ועדות,

אני רוצה לומר לך בתור מי שמלווה מילואימניקים, ויש לי כזה בבית, הם לא מקבלים כלום, שום דבר לא מגיע אליהם. לגיסי יש מסעדה. היא נשרפה. אף אחד אפילו לא הרים לו טלפון בזמן שהוא היה בלבנון, אף אחד לא הרים לו טלפון אם הוא צריך משהו. בנס הוא הצליח לשקם אותה, והיא נפתחת, בעזרת השם, שוב ביום ראשון. אז על מי אתם עובדים?

ישיב, בשם - - - הוא כבר השיב, הוא כבר

אתה, זה להצעה שלך. בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, רון, תכף אני אענה לך על השאלה, אתה בעצם בא ואומר שאתה חושב להתנגד לדבר כזה, אולי אני אצליח לשכנע אותך. ראשית,

ההצעה הזאת, כמו שאמר ידידי שלום דנינו, ייאמר לזכותו שביום שישי בצוהריים עשינו שיחת ועידה עם יושב-ראש הקואליציה אופיר כץ והעלינו את הסוגיה הזאת. במקום התקשרתי לשר יואב בן צור ואמרנו: לא יכול להיות שמילואימניקים, הרי אנחנו עבדנו על הפיצויים האלה והתרענו על זה פעם אחר פעם בוועדה.

בסופו של דבר, אותו מילואימניק שהוא עצמאי, מגיש את השומה של שנה שעברה. אמרו לו: אוקטובר, נובמבר, דצמבר, מה קורה עם זה? אמרו לו: אה, תחזיר כסף כי לא עבדת באותה תקופה. אני חושב שזה אפילו פשע לעשות להם את זה. אז מה הם עושים השנה, ב-2025? זה עוד פעם יקרה להם. אז ההצעה כבר תתקן את 2025, וכמו שאמרת, צריך שזה יהיה כהוראת קבע ולא כהוראת שעה, כי זה יחזור,

עכשיו הוא במילואים, וכשהוא לא יהיה במלחמה הוא לא יהיה במילואים? אז צריך לשנות את זה אחת ולתמיד ולסדר את זה, כדי שאותם מילואימניקים יוכלו ללכת ברוגע. אנחנו עושים הכול על מנת שבעזרת השם יוכלו לשוב לביתם, אבל גם שיוכלו לשוב לעסק שלהם. רון,

זה נכון. אנחנו דנו על זה והתרענו על זה בוועדה. אבל לפעמים חושבים באוצר שהם החכמים מס' אחת. אנחנו כלום, אנחנו רק אומרים להם.

הם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים בדיוק. אתה מביא להם את הכול, אתה אומר להם: חבר'ה, אלה המוקשים שיש. ייאמר לזכותו של ירון גינדי, כמו שאמר קרויזר, שגם אז הוא העלה את הבעיה הזאת, העלה את הבעיה, אז תקשיבו. אני אומר לך שאנחנו צריכים לבוא, ותהיה שותף לדיונים האלה. אולי נצליח לעשות את זה כהוראת קבע, כדי שלא נצטרך עוד פעם לעבוד פה ויהיה תיקון. אומרים שיביאו הצעת חוק ממשלתית, השר בן צור אמר, ואני מאמין לו. אבל מצד שני, הוא אמר לי: תתחילו להתקדם.

תתחילו להתקדם, כי אין זמן. הוא בעצמו אמר את זה. לכן אנחנו נמשיך את ההצעה הזאת כמה שיותר מהר בוועדה על מנת להביא להם רווחה.

המילואימניק הזה שאתה אומר שנשרפה לו המסעדה והוא לא פוצה, אני לא יודע למה, אבל אתה יודע שהטלפון שלי זמין,

אם אני נוכל לעזור, נעשה את הכול על מנת לעזור להם. מילה אחת על משהו אחר. אני כבר רוצה לנצל את ההזדמנות פה. קודם הראו לי שבכניסה לבית הספר של הילדים של השר גדעון סער שמו שם איזו מודעה שאין כניסה, אלרגיים, לא אלרגיים, ושמו אותו בצורה מבזה ומשפילה. אז אני לא דואג לשר גדעון סער. אנחנו כפוליטיקאים בחרנו את זה, כאנשי ציבור בחרנו. רוצים לתקוף אותנו, שיתקפו אותנו.

ברוך השם, לספוג הכול. אבל לא יכול שאת הילדים שלו, כשהם מגיעים לבית הספר הם צריכים לספוג את זה. חבר'ה, תוציאו את הילדים החוצה. הרי מה היה קורה אם הילד הזה עכשיו, הילדים היו באים, או ילד אחר, עזבו את הילדים שלו.

עכשיו היו מנדים אותו בכיתה, כולם פה היו זועקים: עושים שיימניג לילד הזה, עושים חרם לילד הזה. פתאום לא מגנים פה? מה קורה עם הילדים האלה?

דוד ושירה, אני אומר לכם, אנחנו אוהבים אתכם. תמשיכו להיות ילדים טובים. תגדלו, תביאו דברים טובים למען עם ישראל. וההורים היקרים שלכם, גדעון וגאולה, ירווחו מכם נחת ואני מאמין שגם עם ישראל.

ינון, כל הכבוד. תודה רבה, אדוני. אני רוצה להצטרף - - - - - - סבל קשה - - - קטי - - - אסור, אסור לילדים - - - הלוואי. בשביל הצדק, אני חייב להגיד. אני מגנה את מה שעשו, אבל היה צריך לשבת פה בנט לשמוע את הגינויים שלכם. גם הוא היה צריך לשבת פה ולשמוע. - - - לא, זהו. אנחנו מגנים. - - צבועים. - - - זהו. אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה תהיה שמית, בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה על חוק הביטוח הלאומי

תגמול מילואים לעובד עצמאי) (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ה 2024, של חברי הכנסת ינון אזולאי, שלום דנינו ואופיר כץ. בבקשה. רגע, זה הנושא של רביבו - - - הצבעה שמית? זה לא של רביבו. זה של דנינו. אופיר כץ, ינון אזולאי ושלום דנינו.

בהצבעה רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי,

ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח

אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו משתתף בהצבעה מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה משתתפת בהצבעה אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו,

אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו משתתף

הוא אמר - - - אני אמרתי בעד, אך בטעות לא בשם שלי. נכון. ההצבעה לא נקלטה. אתה תצביע בסיבוב הבא. - - - (קורא בשמות חברי הכנסת) איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, נמנע אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה משתתפת בהצבעה פנינה תמנו, אינה נוכחת אדוני יעשה סבב שני של הקראה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ,

אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו משתתף בהצבעה חמד עמאר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חבר או חברת כנסת שלא קראו בשמם? אין. ההצבעה תמה.

להלן תוצאות ההצבעה: 39 בעד,

נמנע אחד. אני קובע כי גם הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תגמול מילואים לעובד עצמאי) (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא, הודעה. בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מספר 27), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה.

תודה רבה, אדוני. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא, הצעות רגילות ודחופות לסדר-היום. ההצעה הראשונה היא הצעה רגילה בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת ריבוי מקרי הרצח בחברה הערבית. את ההצעה הגיש חבר הכנסת מנסור עבאס. חבר הכנסת עבאס, עשר דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו כבר קיבלנו תשובה מה הצורך - - - ועדת חקירה - - - לא, רגע, רגע.

בבקשה, גברתי, אנא ממך. בבקשה, דבר. אנחנו כבר קיבלנו תשובה מה הצורך בוועדת חקירה, אבל בעלייה לדוכן שאל אותי חבר הכנסת נאור שירי, מה הקשר שלך לפשיעה ואלימות. שתי תשובות, שתי נקודות, חבר הכנסת נאור. התשובה הישירה: אתמול ושלשום, שני ושלישי, נעדרתי מהכנסת, לא נכחתי כאן. אם חבר הכנסת ינון אזולאי, כי יש לו דוח בוועדת האתיקה, הוא מצביע על זה שאני נעדר, לא סדרתי, אבל נעדר. כמובן, לא הטילו סנקציות, כי הוא ידע לאן אני נעלם.

כאשר אני לא נמצא בכנסת, כמו אתמול ושלשום, הייתי בשלושה אירועים בשלושה יישובים שבהם היה רצח, דיר חנא, אעבלין ועוד יישוב, שאין בו רצח אבל יש שם פצוע אנוש. למעשה, כאשר אני לא מתפקד כחבר כנסת, כפרלמנטר כאן, אני חוזר לתפקידי הקודם, מגשר, מפייס, מנהל סכסוכים, כדי שנוכל להקטין את הלהבות בחברה הערבית, חלק מהנושא הזה, בדרישה או בבקשה אפילו מהמשטרה. לפעמים המשטרה פונה ומבקשת שנתערב בכמה מקומות, כדי שנוכל לתרום לפתרון סכסוכים בתוך החברה הערבית. זה ההקשר הראשון, אבל הוא גם קשור להקשר השני, מה הקשר שלי לפשיעה והאלימות. האמת, עד 2018 לא חשבתי להתמודד לכנסת. כולי הייתי שקוע בתוך המאמץ הזה - - - אפשר לשמוע? למדתי מהטובה ביותר. למדתי מהטובה ביותר. הם לא רוצים להקשיב, חברים.

הם לא רוצים להקשיב, אז בוא נדבר. - - - טלי, טלי, יש לו עשר דקות לדבר, אנא מכם. אני מבין שלפעמים אפשר לפרוץ לדברים, אבל תנו לדבר. עד אמצע 2018, האמת, לא חשבתי להתמודד לכנסת. את רוב זמני ביליתי בפעילות החברתית, במיוחד בפיוס בין משפחות, בין קבוצות. ובהקשר הזה הגענו לכמה הישגים, שוב, גם בתיאום ובעזרת המשטרה. אז חשבתי שאי-אפשר להתמודד עם המגפה הזאת של פשיעה ואלימות, במיוחד מול פשיעה מאורגנת, בלי הכלים של המדינה. ולכן חשבתי: אולי טבעי מאוד לעבור להיות מאיש של פיוס וסולחות לפרלמנטר שינסה לקדם את הנושא הזה.

שבתחילת הדרך, הגישה הייתה חיובית, והצלחנו לעשות כמה דברים. קודם כול, הכנסת, הכנסת, לא בקדנציה האחרונה שהייתה אלא לפני כן, פעם ראשונה הקימה ועדה מיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות. תתפלאו, חברים, מי שהקים את הוועדה הזאת היה אז יו"ר הוועדה המסדרת מיקי זוהר ויו"ר הכנסת יריב לוין. והוועדה הזאת עבדה במשך שבעה, שמונה חודשים, המון ישיבות ועבודה משותפת עם ועדת המנכ"לים בנושא הזה, והצלחנו לגבש תוכנית מפורטת למיגור הפשיעה והאלימות. אני זוכר שחבר הכנסת יואב סגלוביץ' תמיד נכח בוועדה ותרם את תרומתו, ואני זוכר שגם חבר הכנסת אבי דיכטר היה נמצא איתנו תמיד בוועדה. בהמשך,

בקדנציה שעברה, הוועדה הזאת הפכה להיות ועדה לענייני החברה הערבית. לכן, מבחינת תרומת הכנסת, אני לא מדבר על תרומתו של חבר כנסת זה או אחר, תרומת הכנסת כפרלמנט שמייצג את האזרחים כולם בנושא של פשיעה ואלימות, אין ספק שהיא הייתה נוכחת ואפקטיבית. אתם זוכרים שפעם קיימנו ישיבה של הוועדה המיוחדת והצגנו את התוכנית, בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויו"ר הכנסת אז יריב לוין והשר לביטחון פנים - - - לאומי, לאומי.

ביטחון פנים. מי היה השר אז? אמיר אוחנה, יו"ר הכנסת היום. ובאמת, חברי הכנסת, בואו לא נשכח כל אחד מאיתנו מאיפה הוא בא, מאיזה מפלגה ומאיזה מגזר. מה שאני אומר, השאלה כאן היא שאלה של מעמדה של הכנסת ותפקידה של הכנסת בנושא הכואב הזה. מה תפקידה של כנסת ישראל בהתמודדות מול התופעה הזאת של פשיעה, במיוחד פשיעה מאורגנת בחברה הערבית? ושוב, כל אחד יכול לבוא ולהציג כמה הישגים עשינו בשנתיים האחרונות, אבל למעשה, במבחן התוצאה, הכנסת הנוכחית נכשלה בלהגן על ביטחונם, על רווחתם, על חייהם של האזרחים הערבים וגם היהודים. ונוסיף לזה, הממשלה הזאת הפקירה את חייהם של אזרחי מדינת ישראל, היהודים והערבים, גם לפני 7 באוקטובר, גם ב-7 באוקטובר וגם אחרי 7 באוקטובר. ולכן השאלה כאן היא שאלה ערכית ברמת הכנסת. מה תפקידה של הכנסת? מה המחויבות הערכית של הכנסת בנושא הזה?

האם באמת אנחנו צריכים להגיש בקשה לוועדת חקירה מיוחדת בנושא הזה, או שהכנסת צריכה עוד היום לבוא ולהקים ועדה, לא ועדת חקירה, ועדה סטטוטורית חדשה, ועדה מיוחדת שתחזור ותטפל בנושא הזה, כמו שעשינו בקדנציה שעברה ולפני כן? אני בטוח שחברי כנסת רבים ירצו להתגייס בעבודה הפרלמנטרית בנושא הזה.

חברי הכנסת, ההצבעה שלכם היא הצבעה ערכית שקשורה לערכי החיים, למשמעות של האזרחות, למשמעות של הכנסת, לתפקידה של הכנסת בנושא הזה. רק לסבר את האוזן מבחינת נתונים שיש לנו: ב-2021 מספר הנרצחים בחברה הערבית הוא 112. ב-2022 זה ירד ל-86, ירידה כמעט של 24% בתקופה המקבילה. זאת אומרת, כאשר רוצים, כאשר יש מי שמטפל בנושא הזה ברמת הממשלה, ברמת הכנסת, אנחנו יכולים להשיג תוצאות ולחסוך חיי אדם. מה היה ב-2023? הממשלה הזאת נכנסה לתפקיד ב-1 בינואר 2023. ב-2023, עד התקופה הזאת, המקבילה, המספר הגיע ל-219 נרצחים, לפני המלחמה ב-7 באוקטובר. ב-2024,

באותה תקופה מקבילה, ב-2023, 219, עלייה של 130% ביחס ל-2022, ב-2024 יש עוד עלייה על 2023, 223. אני לא בטוח, אם אני עכשיו מסיים את הנאום הזה, שאין לנו ידיעה על מישהו שנרצח בחברה הערבית.

לכן, אלה המספרים. ב-2021 לא היית - - - אני פונה לקואליציה: אם באמת יש לכם אידיאולוגיה נגד ועדות חקירה, כי הרי אתם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית בנושא של 7 באוקטובר, אז מי אני שאצליח להעביר הצעה לוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא של פשיעה ואלימות? אתם בכלל, קו החשיבה שלכם, אתם רוצים ליהנות ממנעמי השלטון, ליהנות מלהיות קואליציה וממשלה, ולהאשים, זה קו החשיבה שלכם בכל הנאומים היום, ולהאשים את האופוזיציה, להאשים את רשויות המדינה, את הפקידים הבכירים, שהם אשמים בכול. אבל אתם, אתם לא. אין לכם אחריות. אין לכם אחריות לדבר.

אני אומר, חברים, אם יש לכם אידיאולוגיה כזאת נגד ועדת חקירה פרלמנטרית או ועדת חקירה ממלכתית,

- - תקימו ועדה מיוחדת בכנסת לנושא הזה.

זה לא חייב להיות מנסור עבאס שיעמוד בראש, או מרע"מ או מהאופוזיציה, קחו אתם את התפקיד הזה, תטפלו בנושא הזה. תוכיחו שיש לכם אחריות ערכית כלפי אזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני. מאחר שיש הצעה דומה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי,

ומי עונה לה? בן גביר אמור לענות. אבל וסרלאוף, השר וסרלאוף, השר וסרלאוף, אתה עונה? אבל מנסור, אם אתה נמצא בוועדת הזאת של גישור ופיוס,

מה אתה עושה שם בוועדת גישור? טלי, טלי,

הייתי מצפה ממך לפחות לצאת החוצה. אני מקשיבה לך. לפחות תצאי החוצה. רגע, מנסור, חבר הכנסת עבאס, בבקשה. אני יכולה לשאול אותך מה קורה.

אולי אתה תומך טרור בעמותה שלך? מה אתה עושה שם בוועדה?

באותו שבוע שהחברה הערבית איבדה שמונה מהאזרחים שלה, מהציבור, במקרי רצח נפשעים, באותו שבוע כנסת ישראל קיימה דיון בוועדת החוקה. קיימה דיון באופן מאוד הצהרתי, שרץ בתקשורת. הכותרת שלו היא: יישום החלטת הממשלה, שעניינה המאבק בפשיעה חמורה או בפשיעה מאורגנת ותוצרותיה. אפשר לחשוב שחבר הכנסת, יושב-ראש הוועדה, וחברי הכנסת הזדעזעו ממקרי הרצח שהיו באותו שבוע, אפשר לחשוב שהזדעקו מהמלחמה המתחוללת בתוך החברה הערבית, וכינסו את הישיבה.

שבכלל הרציחות והפשיעה במקרה הספציפי הזה היו כלי ניגוח. הדם של הצעירים שלנו היה פשוט מאוד כלי ניגוח שקל מאוד למשוך, להשתמש בו, אפילו כדי לעקוב אחרי יישום ההחלטה מ-2006. עכשיו צריך לבדוק מה עשתה היועמ"שית ועוד להטיח בפניה שהיא זאת שבמשמרת שלה יש עלייה במקרי הרצח, במשמרת של היועמ"שית, לא במשמרת של ראש הממשלה, לא במשמרת של שר עאלק לביטחון לאומי, לא במשמרת של כלל הממשלה, כי מאבק בפשיעה הוא לא תפקיד של שר אחד, אלא תפקידה של המדינה כולה, כולל הכנסת הזו, כדי להגן על האזרחים ולאפשר להם ביטחון אמיתי. אתם לא מבינים, כולם מדברים על מלחמה. אז תוסיפו לנו, באוכלוסייה הערבית אנחנו עוברים שתי מלחמות בבת אחת: יש את המלחמה מול ארגוני הפשיעה, ויש את המלחמה הכללית. אבל במלחמה של האוכלוסייה הערבית יש הרגשה שלא רק שלא רוצים להיאבק בארגוני הפשיעה, אלא מתעלמים. אם למנהל בית ספר יהודי היו מפוצצים את האוטו ורוצחים אותו, המדינה כולה הייתה קמה על רגליים אחוריות. משרד החינוך היה מזדעק. אבל כנראה זיאד אבו מוך לא כל כך חשוב. ראש מועצה נכנס לבית הספר כדי להחזיר את התלמידים אחרי שראו שמנהל בית הספר שלהם נרצח, ואז נכנס מישהו חמוש לתוך בית הספר מול כל הילדים, מאיים על ראש הרשות, על ראש העיר, מול כל בית הספר. נציגי הציבור ונבחרי הציבור שלנו, שעומדים איתנים בפני ארגוני הפשיעה, הפכו למטרה ניידת. תשאלו את עצמכם כמה ראשי רשויות ונבחרי ציבור ומורים, ולאחרונה הבנתי שגם רופאים, מאוימים בדרגת איום מאוד גבוהה. אחר כך שואלים אותנו: על מה ועדת החקירה? ועדת החקירה צריכה להתקיים, כי פשוט מאוד המדינה על כל מוסדותיה, הממשלה על כל זרועותיה, כולל הבית הזה, לא רוצים לטפל בבעיה הזו. אני לא אוהבת לדבר על כישלון בטיפול בבעיה, כי כישלון מעיד על שמנסים, אבל נכשלים, כישלון מתמיד, הזנחה מתמידה, חוסר התעניינות ודחיקת הנושא לתחתית סולם העדיפויות, זאת כבר מדיניות. זה לא כישלון.

מדיניות מכוונת. כאשר ראש הממשלה ממנה שר שאנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדות שלו, ורואים שהוא מסתיר מידע באופן סדרתי בשנתיים האחרונות כדי שלא נברר מה קורה, עוצר תוכניות שכבר התחילו, חוסם תקציבים, ואף אחד לא מעז לדבר על זה בתוך הקואליציה או הממשלה, זו בעצם מדיניות. זאת מדיניות, ולא כישלון. אנחנו מבקשים את ועדת החקירה, כי אנחנו חושבים שיש לנו את הזכות. קודם כול, אתם יודעים, כל הנושא של הפשיעה באוכלוסייה הערבית עבר כמה וכמה גלגולים. בהתחלה התחילו לדבר במונח אלימות. אני זוכרת שכשנכנסתי לפני עשר שנים, התחילו לדבר על אלימות ועל עניין הרקע התרבותי. היינו צריכים להתאמץ ולהביא בפניהם ואחר כך להוכיח שאלה ארגוני פשיעה, ולדבר על ארגוני פשיעה שבנו היררכיה וצבא של חיילים משלהם שמבצעים את הפעולות שלהם. היינו צריכים להעלות את הנושא הכלכלי ולקשור בין השוק האפור לבין עצם העובדה שהבנקים, רק 2% מהמשכנתאות הולכות לאוכלוסייה הערבית. תגידו, זה נורמלי? אנחנו המומחים לענייני פשיעה מאורגנת, או שיש צוותים ואנשי מקצוע שאמורים למלא את התפקיד שלהם? אנחנו רוצים באמת ועדה שלא רק תחקור את הכישלון, אלא תחקור איך מתבצעת העבודה, תתשאל, תקבל מידע. שנתיים אנחנו מתחננים לקבל מידע על אחוז פיענוח תיקי רצח. אני לא יודעת אם זה מצחיק או עצוב. המשטרה מסרבת לפענח מקרי רצח לפי מוצא הקורבן.

אתם יודעים למה? כי הם לא רוצים להכתים חברה שלמה בעניין הפשיעה.

זה נשמע לכם הגיוני? עכשיו דואגים לאיך נראית החברה הערבית? לא רוצים למסור את המידע, כי הם יודעים שהמידע חושף את המדיניות הזו, כי הם יודעים שהמידע גם על פענוח מקרי הרצח חושף את אוזלת היד או את הדחיקה של הנושא לתחתית סולם העדיפויות. אי-אפשר לסבול את המצב הזה יותר. תקראו לזה איך שאתם רוצים, ועדת חקירה, ועדה פרלמנטרית, ועדה מיוחדת, העיקר שיהיה גוף שמוכן לעקוב אחרי מה שעושה המדינה במאבק הזה נגד ארגוני הפשיעה. עבור האזרח הערבי כלו כל הקיצין, הוא מבין שהמדינה הפנתה לו עורף בכל מישור אפשרי. מה שהממשלה מסרבת להבין הוא שבוויתורה על האזרח הערבי שומר החוק היא משחקת לידיים של ארגוני הפשיעה ומעצימה אותם, לא פחות מזה, מעצימה את ארגוני הפשיעה. כן, אנחנו מאשימים. על הממשלה להחליט אם היא בצד של האזרח הפשוט, שכל שאיפתו היא לחיות בביטחון ובכבוד, או בצד ארגוני הפשיעה, שכל מטרתם היא לזרוע הרס וחורבן. ועל הכנסת הזו להחליט אם היא תדאג לחיי כלל אזרחי מדינת ישראל והיא תיאבק בנושא הפשיעה. לא רוצים הצהרות, "מכת מדינה" אם זו באמת הייתה אמונה שזאת מכת מדינה, כולכם הייתם צועקים את אותה הצעקה שאני צועקת עכשיו. אבל כנראה, כל עוד אפשר לשלוח את ארגוני הפשיעה לחצר האחורית ולתת להם לשחק שם בחיים של הילדים שלנו, אז הכול הולך. תודה רבה, גברתי. אני קוראת לכם להצביע בעד ההצעה. תודה רבה. ישיב לשתי ההצעות לסדר-היום חבר הכנסת יצחק וסרלאוף. אדוני השר, בבקשה. עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת מענה, הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת ריבוי מקרי הרצח בחברה הערבית. המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל - - - השר וסרלאוף,

תכף אני אפתח בציטוט של מנסור עבאס, אולי זה ירגיע אותך, כי אני רואה שאתה מסתודד איתו לא מעט. אבל הנח לי, הנח לי, חבר הכנסת גלעד קריב. אשלים את דבריי,

אם תרצה, אני לא יורד מהדוכן עד שאני אמלא את דבריי, ואתה תמלא את פיך.

המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל שמו להם למטרה עליונה לצמצם את הפשיעה והאלימות בחברה בכלל ובחברה הערבית בפרט, והכול בכמה מישורים: הגדלת כוח האדם במשטרה, לאורך זמן יש יותר שוטרים, פחות פשיעה, חיזוק המשטרה בכלים טכנולוגיים שוברי שוויון, עיבוי התשתית החוקית לאכיפה ולענישה כנגד גורמי פשיעה, חיזוק תחנות המשטרה בחברה הערבית, הקמת המשמר הלאומי וקידום פעולות אקטיביות יזומות מול ארגוני פשיעה. אכן, בשנתיים שחלפו - - - בגדול, פחות - - - חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב. סליחה, סליחה, מקובל להתפרץ, אבל לא להפוך את זה להרגל. בבקשה.

בשנתיים שחלפו, וביתר שאת מאז כניסת המפכ"ל הנוכחי רב-ניצב דני לוי, נעשו פעולות ומהלכים שלא נעשו מעולם. אין יותר סגירת סולחות על ידי קציני משטרה - - - תוך חודשיים? איזה מהלכים? באמת, השר וסרלאוף, אנחנו אנשי

חבר הכנסת מיקי לוי, אני בדיוק בא להקריא את זה. אבל זה משהו מדהים, לא משנה מה נאמר, הצעקה תגיע לפני מה שאנחנו הולכים להסביר או להגיד.

אין יותר סגירת סולחות על ידי קציני משטרה, אין יותר שפיכת כסף בלי בקרה, שהגיע לידי עבריינים, ומעל הכול, אין יותר עצימת עיניים. כוח האדם במשטרה, הבסיס למשטרה חזקה, אלה השוטרים שבשטח. במשך שנים ארוכות משטרת ישראל סיכמה כל שנה עם גל עזיבות שעולה על הגיוסים, ובכך קטנה משנה לשנה. קח לדוגמה את שנת 2022, השנה של השר לשעבר בר-לב, שהאופוזיציה כל כך אוהבת להזכיר, הסתיימה במינוס של כ-200 שוטרים, ואילו את שנת 2023 משטרת ישראל סיימה בפלוס של 700 שוטרים.

מה בנוגע לשנה הנוכחית שטרם הסתיימה? נכון לרגע זה, משטרת ישראל נמצאת בפלוס של מעל 1,300 שוטרים. לא נכון, לא נכון.

שום דבר לא מקרי, והכול הודות לגיבוי שהשוטרים סוף-סוף זוכים לו ולהגדלת המשכורות, בדגש על שוטרים מתחילים. חיזוק המשטרה בכלים טכנולוגיים, רק לאחרונה ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם את הצעת החוק של חבר הכנסת פוגל בנושא, אך תוך קביעת מנגנוני פיקוח ובקרה משמעותיים לצד ענישה למי שמפר את החוק. בנוסף, לאחר שנים ארוכות, כשכמעט ולא קודמו חוקים בנושא, העברנו את חוק הפרוטקשן,

חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי-חוקיים, חוק האיירסופט, חוק המאבק בארגוני פשיעה ועוד. גם המשמר הלאומי קורם עור וגידים בימים אלה, והוקמו היחידה הצפונית והדרומית. הוא עתיד לסייע מאוד מול הפשיעה החמורה.

יש לך משהו על נתונים כאן? גם בגזרה של הפעולות היזומות ישנה פעילות ענפה מאוד: עד כה בוצעו 77 סיכולים של אירועי רצח, ישנה עלייה דרמטית בתפיסות אמל"ח, לרבות נשק בלתי חוקי, ובוצעו 26 סיכולים של הברחות אמל"ח מהגבול המזרחי. ישנה רק בעיה אחת: בשורה התחתונה אתם כושלים.

שישה מתוך ראשי ארגוני הפשיעה בחברה הערבית נמצאים בכלא שב"ס, ו-52 חברים בארגוני הפשיעה עצורים עד תום ההליכים. אגב שב"ס, גם שם בוצעה מהפכה, גם בנוגע לארגוני הפשיעה שהתרגלו לנהל מתוך הכלא את הארגונים שלהם. התנאים הוקשחו מאוד, המודיעין של השב"ס חזק מאוד, וכעת סוף-סוף הם חשים כלא. בנוגע לשנה הבאה, גובשה תוכנית ייחודית רב-שנתית לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, הכוללת הקמת יחידה ארצית לטיפול בפשיעה חמורה במגזר הערבי, בדומה ללה"ב, הקמת 32 מרכזי שיטור רב-ממדיים בחברה הערבית, והמשך העצמה של המשמר הלאומי.

כפוף לתקציב שמגובש בצילה של המלחמה, על כלל השלכותיה.

לסיום מה שכתוב,

לצערנו הרב, אף אחד מחברי הכנסת הערבים, שחלקם חתומים על ההצעה לסדר-היום, לא תמך בקידום החוקים או הצעדים שננקטו, ואף להפך, הלך וצעק שהמשטרה מחפשת את הציבור הערבי. אתה שקרן, אתה חתיכת שקרן. אתה משקר ואין לך בושה. תשאל את פוגל, תשאל את פוגל,

בקידום המהלכים החשובים שנעשים בוועדה לביטחון לאומי, ובטח שלא להתנגד אליהם, והכול מתוך תחושת אחריות, המשטרה היא של כולנו ובשביל כולנו.

שמענו, מה עם הפשיעה? היו 214 נרצחים. אני רואה פה את - - - - - - אדוני השר, אתה רוצה להוסיף מילים? שנייה, אני רק אשתיק אותם. אתם כישלון מטורף,

לא, לא, זה בסדר. על איזו מדינה דיברת? זו שוויץ? קשה לשמוע את כולכם בבת אחת. שנייה - - - לא צריך לשמוע, נתנו פה נתונים,

רק שנייה, חבר הכנסת סגלוביץ' - - - 214 נרצחים עד עכשיו.

לא שומע, שנייה. חבר הכנסת סגלוביץ', כשיש לך טיעון רע אז אתה מרים את הקול.

אני רוצה לדבר - - - - - - למה אני אקשיב? לשקרים שלך, שכתב לך בן

מדהים מאוד לשמוע את החבר'ה מהאופוזיציה, מהעבודה ומיש עתיד - - זו לא אופוזיציה, זו סטטיסטיקה. זו לא אופוזיציה, זה גופות של אנשים. אתה מכיר מספרים?

כשהשותפים המרכזיים שלהם בממשלה אלו תומכי הטרור הללו, ותכף אני אדבר עליהם.

כי לא קיבלנו מספיק, כי לא ספגנו מספיק אבדות.

יא חרטטן - - - זה קשור לשותפים שלך שאתה מגבה, שאתה שותף להם, בצביעות אדירה. - - - עכשיו תשמעו טוב. - - - 214 נרצחים. איזה יופי. תראו, חברים, איך הם מגינים על תומכי הטרור הללו. תראו איך הם צועקים ומזדעקים עבורם. תראו איך הם מזדעקים עבור מנסור עבאס, עבור איימן עודה. - - - בליל שבת, אני אקריא, אזרחי ישראל צריכים לשמוע את זה. בליל שבת אור לי"א אדר א' - - - - - - הקשיבו. הקשיבו, חברים. הקשיבו מי השותפים. הקשיבו על מי אנחנו מדברים, שמזדעקים על פשיעה. אכפת להם בכלל? בליל שבת אור לי"א אדר א', תשנ"ב, בשעה 11:15 - - - די כבר, אנשים נרצחים ברחובות.

אני אשלים את דבריי, ואני לא ארד - - אתה מנותק מהמציאות. - - עד שאני לא אשלים את דבריי, ואתה תוציא את חבורת תומכי הטרור הללו - - כבוד השר,

- - ואנחנו נוציא אותם גם הלאה. כבוד השר, כבוד השר, כמה זמן אתה צריך? אני צריך חמש דקות, שלוש דקות. - - - אני רק מבקש שיהיה שקט. סליחה, סליחה, סליחה, הוא יקבל שתיים-שלוש דקות שלו. חבל להאריך את זה. - - - שיענה - - - אזרחי ישראל - - - בסדר, אוקיי,

בואו נשמע. אולי נשמע משהו. מה אתה עושה כדי למנוע את הרצח?

- - - בסדר, די, עכשיו אני מבקש שקט.

אתם כל הזמן צועקים, כל כך לא אכפת לכם. אני לא רוצה לקרוא אף אחד לסדר. אני מבקש שקט. אדוני היו"ר, אנחנו לא שומעים את השר.

בסדר, אנחנו רוצים לשמוע את השר. מה אתה קשור בכלל, תגיד?

אני אשלים את דבריי. אני לא אתן להם לנהל אותנו - - - - - - - אנחנו נגיד את מה שיש לנו לומר. - - - לא דיברתי עליכם, דיברתי על החברים שלכם תומכי הטרור שאתם כל כך דואגים לזכות הדיבור שלהם. אבל אני אסכם את דבריי ואני אגיד כך: בליל שבת - - אתם לא צריכים להיות פה. אתם מפלגה גזענית, מפלגה לא לגיטימית. - - אור לי"א אדר א' תשנ"ב בשעה 11:15 חדרו שלושה רוצחים למאהל צבאי באזור קיבוץ גלעד. הם היו מצוידים בשני גרזנים שרכשו במיוחד, שלושה סכינים וקלשון. הם פגשו את טוראי יורי פרדה, שומר המאהל, ופצעו אותו. פרדה נמלט לאוהל, והמרצחים רדפו אחריו ורצחו אותו. באוהל פגשו המחבלים את טוראי יעקב דובינסקי, רצחו אותו בדקירות, ופצעו חייל נוסף. - - - מחבלים עם גרזנים. זה היה במשמרת שלכם. המחבלים נטלו את נשקם של החיילים, רובם מסוג M16 - - - - - - זה במשמרת שלכם. חברת הכנסת רייטן מרום, אני קורא אותך לסדר. את לא תעמדי פה לצעוק. ב-7 באוקטובר הגיעו מחבלים. זה היה במשמרת שלכם.

המחבלים נטלו את נשקם של החיילים, רובם מסוג M16. כשיצאו מהאוהל, נתקלו במפקד הכיתה רב-טוראי גיא פרידמן, רצחו גם אותו וגנבו את נשקו, רובה גלילון. חייל נוסף, עולה מארגנטינה, פתח באש, אך סבל ממעצור בנשקו אחרי שני כדורים בלבד. הרוצחים הספיקו להימלט. הפיגוע נצרב בתודעה בשם "ליל הקלשונים". הוא זעזע את העם בארץ. כעשרה ימים לאחר הרצח נתפסו המחבלים, מוחמד ואברהים אגבאריה, תושבי אום אל-פחם, החברים בתנועה האסלאמית. בביתם נמצאו כלי הנשק של החיילים, חומרי תעמולה של האחים המוסלמים וגם הפרוטוקולים של זקני ציון, אותו מסמך אנטישמי שהיווה את הבסיס הרעיוני לאנטישמיות החל משנות העשרים. אדוני השר, נא לסיים. אני כבר מסיים. אני פשוט רואה את הערפאת יוצא להם מהבטן, ואני חייב לסיים את דבריי. על החוליה נגזרו מאסרי עולם, אימם של המחבלים שיגרה מכתב למזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, ובו קראה לו לפעול למען בניה בעסקאות עם מדינת ישראל לשחרור מחבלים. במכתב סיפרה על גבורת בניה, שהיכו את החיילים הציונים. לפני 11 שנים, בשנת תשע"ג, הגיע ווליד טאהא,

מסיעת רע"מ,

הגיע לביתה של משפחת המחבלים מהפיגוע של ליל הקלשונים. הוא בא לחזק את ידי ההורים הגאים מאוד, הגאים מאוד בבניהם המחבלים, ולקרוא לשחרורם. - - - תודה רבה, אדוני השר. רק שנייה. רק שנייה. - - - אדוני השר. אדוני השר. אני אגיד לכם - - - משפט אחרון. - - - הפרצוף האמיתי שלכם, וכמה כואב וכמה עצוב לראות - - חבר הכנסת בליאק,

- - חברי כנסת מהאופוזיציה שתומכים בהם, שמגבים אותם - - - - - תודה,

- - שנותנים להם רוח גבית

- - למעשי הטרור האלו של ווליד טאהא. ואתה מגבה אותו ביחד איתו. - - - זה דבר שהוא בושה וחרפה - - הסדרנים, אני לא מרשה לעמוד פה. - - לכם, לפנים שלכם. אתה לא צריכים להיות פה בכנסת, ואתם תלכו מכאן, יפה שעה אחת קודם.

תודה רבה. - - - - - - אתה שותף לשר - - - פושע שכמוך, פושע. שקט, עוברים להצבעה. פושע שכמוך. - - - שקט. - - - חברי כנסת,

הזבל האנושי. פושע. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על ההצעה של חבר הכנסת מנסור עבאס להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת ריבוי מקרי הרצח בחברה הערבית. הצבעה. יש עוד הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הנושא לא נתקבלה. אתם שותפים לרצח של ערבים. אתם שותפים לרצח. 28 בעד, 46 נגד, אני קובע כי ההצעה של חבר הכנסת מנסור עבאס להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת ריבוי מקרי הרצח בחברה הערבית לא התקבלה, ותוסר מסדר-היום. נעבור בבקשה להצבעה על ההצעה של חברות הכנסת - - - אתה לא מסתכל. אני מנסה לסמן לך שהיא לא נכנסה בהצבעה.

שמעתי. הבנתי. הבנתי.

חברי כנסת שרוצים להוסיף משהו לפרוטוקול, לא יכולים לעשות את זה בצעקות. חבר הכנסת אלמוג כהן, אנא. חבר הכנסת רון כץ, רוצה להוסיף שאתה - - - רגע,

מטי. חברת הכנסת הרכבי, חבר הכנסת רון כץ, הצביעו בעד, ורוצים להוסיף לפרוטוקול שהצביעו בעד. בוודאי, בוודאי, לא משנים את תוצאות ההצבעה, לפרוטוקול בלבד, הם יודעים.

שנייה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה. חבר הכנסת קריב, אנא, אתה מפריע להצבעה, קצת דמוקרטיה. נעבור להצבעה על ההצעה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לפשיעה ואלימות בחברה הערבית. הצבעה.

להעביר לוועדה את הנושא לא נתקבלה. 29 בעד, 46 נגד. אני קובע כי גם ההצעה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לפשיעה ואלימות בחברה הערבית לא התקבלה ותוסר מסדר-היום. ההצעה הבאה היא הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: חשש לפיטורים של אלפי עובדים בענף הקמעונאות עקב החלטת הרשות לתחרות. את ההצעה הגישו חברי הכנסת רון כץ, נעמה לזימי, סימון מושיאשוילי, ואליד אלהואשלה, יוסף עטאונה ויבגני סובה. ראשון המנמקים, חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. חבר הכנסת כץ לא נמצא? אני רוצה הודעה אישית. חבר הכנסת מנסור, אני אגיד, הודעה אישית נועדה אם הוא פוגע בחברי כנסת או בסיעה. אם הוא אומר שאנחנו תומכי טרור זה לא פגיעה?

לא, לא, הוא ציטט אותך ותו לא.

זה כישלון ערכי. חבר הכנסת כץ, בבקשה. אני קיבלתי את הבקשה ממנסור עבאס, עניתי על הבקשה שלו. לא ביטלתי את הבקשה. זהו, אנחנו סיימנו. השר שלמה קרעי הצביע בטעות מעמדה שלא שלו, שנמצאת במקרה ליד, "טוב לצדיק, טוב לשכנו", אבל עדיף להישאר צדיק. מהעמדה של שהשרה מאי גולן הצביע השר שלמה קרעי, לתקן את זה בבקשה. תודה רבה. חבר הכנסת כץ, שלוש דקות לרשותך. בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה - - - - - - נשמה, אתה היום הצבעת נגד חיילי צה"ל, אתמול הצבעת נגד המילואימניקיות. חוץ מבלון לא נשאר כלום, כבר פוצצו אותו. הציבור רואה. אבל זה לא הנושא. זה לא

פה לא אני אמרתי, אני מתנגד לזה שבן גביר קרא לך שטיח.

כנסת נכבדה, אני פה היום לייצג את החלשים שבחברה. אני לא יודע כמה מיושבי הבית הזה יודעים, אבל מ-1 בינואר הולכים לפטר כ-2,500 סדרנים בסופרים. זה לא נושא שקראנו עליו בעיתונות, זה לא נושא שדיברנו עליו בוועדות, מסיבה אחת פשוטה: אלה האנשים החלשים בחברה, לא שומעים עליהם. ולמה הולכים לפטר אותם? כי רשות התחרות החליטה שמ-1 בינואר הם כבר לא יהיו מועסקים על ידי החברות שמעסיקות אותן, והם יהיו מועסקים, אם הם ירצו, על ידי הסופרים.

הסופרים זה גוף עסקי קטן יותר, והוא לא רוצה להעסיק אותם, וזה אומר ש-2,500 איש לפחות יפלטו ממעגל העבודה. עכשיו, תחשבו באיזו שנה אנחנו נמצאים, באיזה אקלים מבחינת תעסוקה אנחנו נמצאים. אין לאנשים האלה כמעט שום סיכוי למצוא עבודה אחרת. ולכן, חבריי חברי הכנסת, אני מפציר בכם רגע אחד לחשוב על החלשים בחברה ולשנות את התקנה הזאת. זה מה שצריך לעשות, להאריך את התקנה. אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת סימון דוידסון, שהציף את הנושא, ואנחנו מבקשים מכם יחד: תפעלו, ושר הכלכלה נמצא פה,

אני אדבר גם איתך באופן ישיר, צריך לפעול על מנת להאריך את התקנה הזאת, גם בשביל לשמור על אותם עובדים וגם בשביל למנוע עוד עליית מחירים. גם ככה בלתי נסבל פה, יקר פה בכל תחום, בכל סופר, בכל מדף, בכל דבר, אי-אפשר לחיות פה יותר. נוציא גם אותם ממעגל העבודה, ניתן לסופרים לממן את המשכורות שלהם, לאן אתם חושבים שזה יתגלגל, המשכורות שלהם? לאותם מוצרים שאנחנו מגיעים לסופר. אז פעם מחיר של עגלה היינו משלמים 500 שקלים, והיום היא עולה 1,000 שקלים, אז מחר, מ-1 בינואר, היא תעלה 1,100 שקלים, כי ה-10% הדלתא הזאת של העובדים, בסופו של דבר יגלגלו אותה על אותם אנשים שבאים ואין להם ברירה, הם צריכים לקנות בסופר.

אני מפציר בכם, בסופו של דבר זה בכוחו של שר הכלכלה ובכוחה שלה הכנסת הזו והבית הזה לעשות חסד עם 2,500 איש ולהציל את הציבור מעוד גזרה כלכלית.

תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, אינו נוכח. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, רציתי להתייחס בהתחלה להצעה לסדר-היום בנושא של יוקר המחיה וכל מה שקורה במדינה בעקבות המלחמה, אבל אני לא יכול להתעלם מהדברים שאמר כאן הנציג של בן גביר, נציג עוצמה יהודית, כאשר הוא עולה לכאן על מנת להשיב להצעה שלנו, של רע"מ ושל חד"ש-תע"ל, על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הפשיעה בחברה הערבית. איך יכול להיות ששר כמו יצחק וסרלאוף עולה לכאן ומקריא מדף שכתבו לו? למרות שכולם, כל המדינה, כל האזרחים, אני לא יודע אם בממשלה יודעים או לא, אבל כל העולם יודע מה קורה במגזר הערבי, בחברה הערבית: נרצחים ברחובות, בכפרים, ביישובים שלנו, והוא עולה לכאן ואומר דברי הבל. לא יכול להיות, איפה אתם חיים? עלק ממשלה, נגב-גליל. אז אם התשובה לא מתאימה, אל תעלה לכאן ותספר סיפורי סבתא. מעל 200 נרצחים מתחילת השנה, והוא מתנגח במנסור עבאס ובווליד טאהא. זה המקום? במקום לדאוג לאזרחי המדינה ולחברה הערבית, הוא בוחר בדרך אחרת: לחפש ברשתות, בעיתונים, באתרים, לחפש את ההיסטוריה של חברי כנסת מרע"מ. אבל ראינו לפני שבוע איך הם מנהלים את המדינה, איך הכוורת של בן גביר מנהלת את קבוצת הווטסאפ, איך היא מנהלת את המשרד לביטחון לאומי. עולה לכאן, לא מתבייש ואומר ומצדיק את המפכ"ל, שאחוזי הפשיעה ירדו, שהמצב טוב. תגידו לי, אין לכם בושה? לא מתביישים? לא, אנחנו לא צריכים ועדת חקירה פרלמנטרית, כי אתם נכשלתם בהקמת ועדת חקירה אחרי 7 באוקטובר,

תקימו ועדת חקירה עכשיו פה? אנחנו לא צריכים את זה. תצילו את האנשים, תצילו את האזרחים, תטפלו במה שקורה ברחובות שלנו. זה באחריות שלכם, אתם מנהלים את העסק, לא אנחנו. יש קואליציה, יש אופוזיציה, אבל כאן מדובר בחיי אדם, ריבונו של עולם.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לגופו של עניין להצעת כבוד השר, שמ-1 בינואר מתחילים ומפסיקים את האספקה והסידור של הספקים בתוך הסופרמרקטים, וזה כמו שאמר חברי רון כץ, שברור שזה יתגלגל לסופרמרקטים עצמם, וזה בסוף יתגלגל לכיס של האזרח הקטן. ולכן, המעורבות שלך בעניין הזה היא מאוד מאוד חשובה. וביום זה, ברגעים אלה ממש, אי-אפשר להתעלם ואי-אפשר לעבור לסדר-היום על המחזה שהיה לפני רגעים מעל דוכן זה, שעולה לו שר בממשלה הכושלת ביותר, הקיצונית ביותר, הפשיסטית ביותר, הגזענית ביותר אי פעם שהייתה במדינה, עולה על איזה נושא? על נושא של רציחות בחברה הערבית. 220 נרצחים מתחילת השנה, ובמקום שיעלה לדוכן ויקבל אחריות על הכישלון, על הדם של החברה הערבית, עולה לכאן גזען,

שמתגרה בחברי הכנסת הערבים. אני אומר לו מכאן: לא ווליד טאהא ולא מנסור עבאס ולא עאידה תומא הם לא תומכי כהנא, וגם אין להם יושב-ראש. הוא היחיד שהבוס שלו בכנסת הזו הוא מורשע בתמיכה בטרור, יושב-ראש המפלגה שלו. ולכן כשהוא עולה הוא תוקף את חברי הכנסת הערבים ומאשים אותם בתמיכה בטרור. מי שתומך בטרור בתוך הבית הזה, בתוך 120 חברי הכנסת, זה המפלגה של השר בן גביר והחבורה שלו. לכן הוא לא יכול לעלות לכאן ולהטיח אשמה. מי שתומך בטרור, מי שהורשע, מי שממשיך את דרכו של כהנא וברוך גולדשטיין, שיתבייש לו ולא יטיף מוסר לחברי כנסת ערבים. האחריות על הרציחות בחברה הערבית היא על הממשלה הזו. כשהוא מדבר בצורה הזו אין לי שום ספק שהממשלה הזו, השר הזה, השרים האלה הגזעניים בתפיסה שלהם נותנים רשת ביטחון לארגוני הפשיעה בחברה הערבית. אי-אפשר להסביר אחרת. מי שעולה לכאן ובמקום להתייחס ל-220 נרצחים - - תודה. - - הוא מדבר על תמיכה בטרור לחברי כנסת ערבים, כאילו הוא רוצה לנקום בחברה הערבית - - תודה רבה. - - הוא רוצה שערבים ימשיכו לרצוח אחד את השני. הגיע הזמן שהממשלה הזו, הפשיסטית, הגזענית, תיקח אחריות, ושהשר הזה יפוטר, יסולק

- - הוא וחבורת תומכי הטרור מסביב לשולחן זה.

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. שר הכלכלה ישיב על ההצעה. חבר הכנסת ניר ברקת, בבקשה.

הם לא נותנים לנו לשמוע - - - חבר הכנסת כהן, אני אדאג לך

אין עליך. אדוני היושב-ראש, מכובדיי, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה רגע לעשות סדר בסוגיה, סוגיה שלא כולם מכירים אותה, ונתחיל ברעיון המרכזי של מה מטרת החוק. אז חוק קידום התחרות בענף המזון אוסר בין היתר על המונופולים והחברות הגדולות במשק לעסוק או להתערב בסידור המצרכים בסופרים. כשהם היו מסדרים את המצרכים בסופרים הם היו מחליטים מי נכנס ומי לא נכנס לסידור שלהם, והדבר הזה פגע קשות בתחרות. במסגרת החוק הוחלט להעביר את הסדרנות מהמונופולים לקמעונאים. זה נועד להקטין ולהגביל את שליטת המונופולים והקרטלים על הקמעונאים. הדבר הזה כשלעצמו הוא חלק מהמלחמה ביוקר המחיה: צריכים לוודא שגם מוצרים של ספקים קטנים מצליחים להגיע למדפים בחנויות, במחירים תחרותיים, ובכלל לאפשר יותר ויותר מגוון ותחרות. הדבר הזה כמובן מגדיל את התחרות בין הספקים השונים על ליבם של הצרכנים. אנחנו צריכים למנוע את ההפרעה ואת ההתערבות של המונופולים והקרטלים בתהליך הזה. אני סבור שמדובר בתהליך נכון וחשוב שתורם להגברת התחרות, וכשזה מסייע לתחרות זה גם תורם להורדת יוקר המחיה, מחזק את העסקים הקטנים והבינוניים על חשבון המונופולים. העברת האחריות הזאת תוכננה ל-31 בדצמבר. גם לאור המלחמה וגם בכלל המלחמה יצרה כמה אתגרים, ביניהם אני רוצה למנות שניים מרכזיים: האחד הוא המחסור העצום שיש היום בעובדים במדינת ישראל בכלל לאור מניעת כניסתם של העובדים הפלסטינים. אנחנו מדברים על כ-150,000 עובדים זרים שחסרים לנו. אני מהמתנגדים הבולטים של להחזיר פלסטינים לעבוד בישראל. זה לא יהיה, ואנחנו צריכים במקומם להביא עובדים זרים. אני שמח לבשר לחברות וחברי הכנסת שבשבוע הבא אנחנו מסיימים הליך של הקצאה של 6,400, פעם ראשונה, כ-6,400 עובדים למסחר ולשירותים,

כ-2,200 עובדים זרים בפעם הראשונה אושרו לקמעונאים, שיגיעו ככוח עזר. אני מדבר עם הקמעונאים. הם קורסים תחת הנטל, הם מתקשים לספק את הרמה ואת השירות שהם נדרשים להם, והדבר הזה בסוף מתגלגל על הציבור. אין פה חוכמות. לכן לגבי מצוקה ראשונה זאת אני מקווה ומאמין שבשלושה-ארבעה החודשים הקרובים יוכלו גם הקמעונאים להביא קצת יותר כוח אדם ולייצר מרווח שמתבטא בסופו של דבר בשירות טוב יותר לאזרח. האתגר השני, וחבר הכנסת רון כץ הציג אותו, הוא המעבר של כ-3,000 מסדרות ומסדרי מדפים מהאחריות של הספקים לאחריות של הקמעונאים. זה אתגר לא מבוטל. לא מדובר כאן על זה שהצרכן ירוויח כסף או ייהנה מכסף. הם עוברים ממשרה תחת בוס אחד למשרה תחת בוס אחר. הדבר הזה מחייב אותנו בשירות התעסוקה להיערך לתהליך הזה. בתהליך הזה חלק מהעובדות והעובדים יחליטו אולי שהם פורשים לפנסיה מוקדמת, חלקם ירצה לעבור מייד, חלקם ינסה את מזלו בדברים אחרים. זה בסדר, אנחנו נעמוד לצידם. אני חושב שהאתגר של איך מטפלים בעובדים, אני הנחיתי את שירות התעסוקה להסתכל על הסגמנט הזה. זה לא דבר נורמלי שמעבירים 3,000 עובדים בעצם לעבור מהמונופולים והמפעלים הגדולים אל הקמעונאים, אבל זה דבר נכון לעשות, ונצטרך לעשות אותו ברגישות גדולה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מחויבים להשלים את המהלך שחוקק פה בכנסת, שנמצא כרגע באחריות רשות התחרות תחת משרדי, אבל מצד שני נצטרך גם לגלות את הגמישות הנדרשת. לכן אני שמח לבשר כאן שלאחר שיח וסיג עם מובילי המשק ויחד עם הממונה על התחרות התקבלה הצעתי כך שהפטור לסידור מוצרי חלב, שזה כחצי מהמדפים, יוארך בחצי שנה, ואילו לגבי המוצרים היבשים, שאר המוצרים, נשאיר גמישות לקמעונאים. כלומר, יש חלק מהקמעונאים שכבר התחילו להתארגן, אז ניתן להם את ההזדמנות לעשות זאת. וכל קמעונאי שיבקש ארכה, זמן נוסף להתארגן, יבקש זאת ויקבל זאת מהרשות לתחרות. אני סבור שזמן היערכות של חצי שנה לחלב ועד חצי שנה לשאר המוצרים ייתן מענה לצרכים האמיתיים של המשק ויאפשר לכל הגורמים להיערך לכך.

כשהובלנו את הרפורמה "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" הפעלנו גמישות חשיבתית, הקשבנו לכל השחקנים, ובעזרת דוד ביטן וחברים אחרים כאן בכנסת בוועדות יצרנו תהליך שכולם מסכימים עליו, שמתחשב קודם כול בחזון של ההחלפה ומתחשב גם בצרכים בפרקטיקה של לגרום, קוראים לזה זמן הסתגלות. זו החוכמה של העברת רפורמה, לא לחתוך בסכינים, לא לדחות סתם, אלא למצוא את הנוסחה הנכונה הזאת שכולם יכולים לחיות איתה, שניתן לנו את הזמן, גם לקמעונאים, את זמן הניהול להתרכז ולהביא עובדים זרים, ולאחר מכן לעשות את זה בשני טקטים, להביא עובדים שיסדרו בשני טקטים. בעניין הזה המשרד שלנו גם כן כמובן נרתם, כפי שאמרתי קודם, לשירות התעסוקה, שעובר התחדשות מאוד גדולה, ואתם תשמעו על זה בהמשך.

כדי לייצר את האיזונים החשובים, ההתחשבות היא קודם כול בצרכנים שיקבלו את הרפורמה, שלא ייפגעו במהלך הטרנזישן הזה שבאמצע פתאום יקרו פה בלגנים, לאחר מכן בעובדים, לראות איך עושים את זה ברגישות, וגם בקמעונאים. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו גם מייצגים את הקמעונאים. אני רוצה שהם יצליחו, אני רוצה שייתנו שירות טוב, ובמיוחד לאור מצב המלחמה.

היעד של הגברת התחרות וחיזוק הספקים הקטנים והבינוניים לא ייפגע. הוא ייעשה בשלבים, ואני משוכנע שהדבר הזה הוא לטובת כולם.

תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. דקה לרשותך. אדוני השר, אני ביקשתי מרון כץ להעלות את הנושא הזה אחרי שאני באמת חפרתי אחרי שהגיעו אליי בקשות ותלונות מהשטח, ממנהלי מרכולים גדולים, חלק מחברות. אז אני רוצה לתקן: קודם כול, היום זה לא נכון שדוחקים את הספקים הקטנים. כל רשת מקציבה מספר מסוים של סנטימטרים או מטרים לכל חברה, ולא דוחקים את הספקים הקטנים. הדבר השני, היום אין עובדים. יש מחסור אדיר לקמעונאים, לסופרים הגדולים, הם לא מצליחים להשיג עובדים. ברגע שעושים את המהלך הזה, וגם אם אתה דוחה את זה בחצי שנה או בשלושה חודשים, אתה רק דוחה את הקץ לדבר שבסוף הוא לא טוב לצרכן הפרטי. ולמה זה לא טוב? הרי העובדים האלה יפוטרו, זה לא שהם יעברו מאחד לשני. קודם כול הם יפוטרו, ומי שרוצה יישאר אצל בעל רשת המרכולים. הם יפוטרו, הם ייקחו דמי אבטלה, הם לא יחזור לשוק העבודה, הם יעברו למקומות אחרים, וזה יגרום למצוקה עוד יותר גדולה של עובדים. בסוף, בקצה בקצה, אותה רשת של קמעונאות תצטרך להעלות את המחירים, כי זה עוד כסף שהם צריכים לשלם. החברות הגדולות, כמו תנובה וכמו כל החברות, יש להן את הרווחים הגדולים ביותר. מה שהיה עד היום היה טוב לכולם. השינוי הזה יעשה נזק ובסוף, עליית מחירים לצרכן. לכן התקנה הזאת צריכה להימשך. החברות הגדולות צריכות להמשיך לסדר את המוצרים בסופרים, אחרת זה יגרום לעליית מחירים ולבעיה קשה מאוד לבעלים של אותם סופרים, אותן רשתות, כי אין להם עובדים. העובדים הזרים יגיעו במקרה הטוב אולי בעוד שנה,

הם לא יגיעו מחר בבוקר. לכן התקנה הזאת צריכה להימשך, אחרת תהיה בעיה גדולה מאוד לכולנו.

תודה רבה. האם המציעים מסתפקים, אני לא רואה אותם פה, אבל אם המציעים מסתפקים בתשובת השר, מה טוב. ואליד? אתה היחידי פה. אתה מסתפק בתשובת השר?

אם כן, מסתפקים בתשובת השר ומצפים לדברים טובים למען כולם. תודה רבה, אדוני השר. הודעה למזכירות הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת ביקורת המדינה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת משה טור פז,

גלעד קריב ואוהד טל בנושא: מעקב בנושא הפטורים הנפשיים בצה"ל.

תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 10), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל להציג את הצעת החוק.

אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפני הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, את הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, שיזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אני מציע לכולנו להקשיב היטב בדיוק למה אני מתכוון בהצעת החוק הזאת, כי היא הצעת חוק ייחודית וחשובה. הצעת החוק מבקשת להקל את דרישת הנזק הנפשי שעשוי להיגרם לנפגע העבירה, כפי שקבוע בחוק מגבלות על עבריין מין לסביבת נפגעי העבירה מ-2004. חוק מגבלות על עבריין מין מאפשר לבית המשפט להטיל מגבלות על מי שהורשע בביצוע עבירות מין, במטרה למנוע ממנו מפגש עם נפגע העבירה, במיוחד לאחר שהשתכנע כי מפגש כזה עלול לגרום נזק נפשי של ממש לנפגע העבירה. במילים פשוטות, הצעת החוק באה למנוע ממישהו שפגע במישהי או בכל מישהו דומה ולבוא לידו, לגור לידו או להיות לידו. בחודש מרץ האחרון עבר בקריאה השנייה והשלישית חוק מגבלות על חזרתו של מורשע במעשה טרור לסביבת נפגעי העבירה, 2024. בחודש מרץ 2024 העברנו את החוק הזה. הוא עיגן הסדר דומה, ואפשר לבית המשפט להטיל מגבלות על מורשע במעשה טרור אם סבר שמפגש של נפגע העבירה עימו עלול לגרום לנפגע נזק נפשי. על אף הדמיון במנגנון הקבוע בחוקים האלה, דרישת הנזק בהם אינה זהה, למרות שאין בכוונת המחוקק לייצר הבחנה או מדרג בדרישת הנזק הקבועה בחוקים לעניין זה. על כן, הוועדה מציעה להקל את הדרישה הקבועה בחוק מגבלות על עבריין מין לעניין חומרת הנזק שנגרם לנפגע מעבירת מין, אני מקווה שכולם מבינים את ההבדל, למרות ששניהם גרועים, בין מורשע בעבירת טרור למורשע בעבירת מין, וכנ"ל הנפגעים, כך שבית המשפט יהיה רשאי להורות על הטלת מגבלות אם סבר שלנפגע העבירה ייגרם נזק נפשי חלף "נזק נפשי של ממש". אני רוצה להודות לצוות הוועדה בראשות הגב' לאה גופר ולייעוץ המשפטי לוועדה בראשות עו"ד מירי פרנקל שור, שעזרו לי וללימור להביא את החוק הזה לידי מימוש, ולמשרדי הממשלה שסייעו בידינו להביא את ההצעה הזאת למליאה. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק החשובה הזאת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה, אדוני.

תודה רבה, אדוני. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות יש עתיד, המחנה הממלכתי והימין הממלכתי. האם יש מישהו מקבוצת יש עתיד שרוצה לנמק? חבר הכנסת נאור שירי, אתה רוצה לנמק? לא. אם כן, מסירים את ההסתייגות - - - - - - יש לה אחריות - - - לא,

אם אתה רוצה לנמק, אתה יכול.

קבוצת הימין הממלכתי אינם נמצאים. יש לאחר סעיף 1 - - - שמית. שנייה, ידידי, הכול בסדר. קבוצת יש עתיד וקבוצת המחנה הממלכתי, יש עוד הסתייגות אחת של אחרי הסעיף. אתה רוצה לנמק? אם לא, לא חייב. אז מסירים את ההסתייגות. לא, לא, מה פתאום. - - - אה, אתה פה? אוקיי, לא היית. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה לנמק את ההסתייגות השנייה? בבקשה. אדוני היושב-ראש,

שורה וזהו, על פי החוק. במקום המילים "של ממש"

חברים, הצעת החוק הזאת טובה, אין בכלל ספק בכך. היא ראויה. אני אומר לכם את זה בכובע הקודם שלי, כשהייתי צריך להתמודד מול הנושאים האלה, מול חזרה של עבריין למקום הפשע. לעיתים ילדים שחזרו מגני הילדים ומבתי הספר פגשו את פרצופו של זה שפגע בהם. זה חוק ראוי וטוב שבא לעולם. בהצלחה. תסלחו לי, אני רוצה להוסיף כמה דברים, בשביל זה עליתי. קראתי היום ששר האוצר סמוטריץ' נותן כותרת: צה"ל יישאר הרבה שנים בעזה. אני מתנצל שאתם בתפיסת עולם שונה משלי ורוצים להתיישב שם. אני לא חושב שצריך להתיישב שם. שר האוצר סמוטריץ', על רקע התוכנית לפקח בעזה על הסיוע ההומניטרי, מה שהצבא מתנגד, מתנגד לעשות כל מיני תפקידים אזרחיים ומתנגד לעשות שם ממשל צבאי. אומר צה"ל: לשלוט שנים בעזה, וזה לא ממשל צבאי. ישלוט שנים, וזה לא ממשל צבאי. אני לא מבין איך זה מתיישב אחד עם השני. המהלך יכול לסייע לשחרור 101 חטופים שנמצאים בשבי החמאס כבר 411 יום. איך? איך אחרי שנה וחודש וחצי של לחץ צבאי לא הצלחנו להחזיר אותם? הצלחנו להחזיר במבצע צבאי ארבעה, אם אינני טועה, מבצע הירואי, מבצע ארנון של הימ"מ, שאותה אני מכיר היטב, כי שירתי שם. אומרים בצה"ל, אומרים אגף המודיעין:

זה הקצה. אנחנו לא מסוגלים להפעיל את הצבא כדי להחזיר אותם הביתה.

רק לחץ צבאי יחזיר את החטופים? לחץ צבאי מביא להרג החטופים. פגענו בהם גם באש כוחותינו. צריך להגיד את זה בצורה אמיתית, ישרה. אפשר לזרוק בוץ על הפרצוף של עצמנו, לטמון את ראשינו בחול, ואני נץ,

בנושאים שהם ביטחון מדינת ישראל. נץ יותר מכם, או לפחות כמוכם, בואו. לא, יש כאן כאלה שועלי קרבות ותיקים ממני, כמוכם, אני מתנצל. חבר'ה, צריך להגיד את זה בצורה אמיתית: אנחנו שנה וחודש וחצי, הלחץ הצבאי לא עוזר, ואנחנו נותנים להם להינמק בכלא. אולי נשארו 40 בחיים.

אנחנו לא יודעים בדיוק היכן הם, למרות כל הניסיונות. לחץ צבאי לא יחזיר את החטופים. צריך למצוא סדר-יום אחר. אני אומר לכם, הבן שלי עם הצוות שלו שירת בסיירת גולני, גם נפצע וחזר לשירות, 208 יום בעזה ועוד 40 יום בלבנון. אחרי ששוחרר מעזה לשלושה חודשים הביתה, עם הצוות שלו נכנס ללבנון, שני סבבים, פעם אחת שישה ימים מנותק קשר, בפעם השנייה 12 יום מנותק קשר. נשמתנו פרחה. פרחה. אנחנו כבר קיבלנו דפיקה בדלת, אני ואשתי כל בוקר מסתכלים החוצה שאין אורות שמגיעים לבית. לחץ צבאי כנראה לא יביא לשחרור החטופים, לא לעת הזו. צריך למצוא דרך אחרת. אדוני שר האוצר, אנחנו לא נישאר בעזה, לא שנים רבות. אל תגזור עונש על ילדינו, לא עונש מוות. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן? מוותרת.

חבר הכנסת שירי, רצית? חברת הכנסת בן ארי?

אני מדבר לפי מי שהיה פה קודם, היית קודם,

לא, זה לפי הסיעה.

האמת שזה לא קשור ל-Ladies first. אני באמת אחרי מיקי.

זה בסדר, אני מקבלת את הג'נטלמניות שלך, אבל יש גם סדר במליאה,

תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, קודם כול החוק. החוק הוא חוק טוב, הוא חוק חשוב. הוא חוק שאני יזמתי אותו בכנסת העשרים-ושלוש, זה היה בכנסת הקודמת, התחלתי להתבלבל, בכנסת העשרים-וארבע יזמתי אותו. הוא נתקל בהתנגדות בשל הנושא של הקטינים. הבנתי שהנושא הזה נפתר, ולכן אנחנו לא נתנגד לחוק הזה.

גם צריך להיות, אנחנו אנשים ענייניים, בטח בכל מה שקשור לנפגעי עבירות מין. אני רוצה לספר את הסיפור של יניב צור. יניב צור הוא אב שכול. הבן שלו, סרן אמיר צור, קצין בסיירת מטכ"ל, טס ב-7 באוקטובר דרומה להציל את תושבי כפר עזה. אמיר נהרג בקרב, ומאז המשפחה באמת בצער גדול. אבל יניב צור, אבא של אמיר, רצה ללכת לירושלים, שמעת את הסיפור, וללכת להזדהות בהפגנה של החטופים. הוא הלך ברגל ובדרך נתקל במחסום משטרתי. הוא ניסה לעקוף את המחסום, חזר לשוטרים, אמרו לו השוטרים: אין כאן מעבר. הוא אמר: אוקיי, נלך לרחוב מסביב. בסך הכול בן אדם, מה שנקרא, זה אפילו לא קם בבוקר, יצא בערב להפגנת הזדהות עם משפחות החטופים. הגיע לעוד מחסום.

אמרו לו שוטרים: אין מעבר. אז הוא אמר להם: אבל אני רוצה להגיע להפגנה, אז איך אני אגיע אם אתם חוסמים את כל הדרכים? אז הם אמרו לו: תזדהה, תזדהה בבקשה. הוא אמר להם: תשמעו, אין לי תעודת זהות. כמה מתוכנו מסתובבים עם תעודת זהות עליהם? גם לא חייבים היום. גם לא צריך להסתובב עם תעודת זהות. אבל במשטרת בן גביר הכול אפשרי, ולמרות שהיו לו מסמכים בתוך הטלפון, זה לא הספיק להם, ופשוט, בצעד לא ברור, לא ייאמן, אפשר לומר, שלושה שוטרים עוצרים אותו, מעכבים אותו.

שהוא מסיג גבול. עכשיו, באמת, אני יודעת שכאילו אין סיכוי שמישהו בצד השני יגנה את זה, אבל שערו בנפשכם שאדם הולך ברחוב, מנסה להגיע להפגנה, הפגנת ימין, וחסימות כבישים, וכבר חסימות מדרכות,

מדרכה, הוא רוצה לעבור למדרכה, ובא שוטר, והוא אומר לו: אבל אני רוצה להגיע להפגנה. השוטר אומר לו: לא, הכול חסום. אז הוא שואל אותו: אבל איך אני מגיע? אז הוא אומר לו: הכול חסום. ואז, כשהאזרח אומר לו: אני מנסה להגיע להפגנה, הוא אומר לו: תזדהה בפניי. תגיד לי, שר הרווחה, אתה כל הזמן הולך עם תעודת זהות עליך? אני כן, אבל אני מכיר הרבה שלא. מכיר הרבה. אז לבוא ולבקש להזדהות, וכשאדם אומר: הינה, תסתכלו בטלפון, אין לי תעודת זהות, אז לעכב אותו? אבל ביטלו את החובה הזו. ברור, אין חובה. מרגי אומר, ובצדק: אני גם מכיר הרבה שכן. שלושה שוטרים מעכבים אותו.

הוא גם אומר שהשוטרים, אפילו שהיו שם, לא כל כך הבינו, כי הוא לא רב עם אף אחד, הוא לא התווכח עם אף אחד. פשוט, תחשוב: עוצרים אדם באמצע הרחוב בדרך להפגנה, ואני לא מצליחה להבין,

איך זה לא מזיז כאן את אמות הסיפים? אתה יודע שאני הייתי יו"ר הוועדה לביטחון לאומי בכנסת הקודמת. אז גברתי יודעת שזה כולל חרדים כבר 40 שנה. הינה, עכשיו אני באה להגיד לו. 40 שנה זה קורה. הייתי יו"ר הוועדה, תשמע, ואתה יודע מה ההבדל? אנשים שרוצים ללכת הביתה. כשעצרו את משה מזרחי במאה שערים, אני קיימתי דיון עליו.

על אהוביה סנדק עשיתי שני דיונים - - עצרו,

- - אהוביה סנדק, על המפגינים בעדו. למה אף אחד לא מסוגל בצד, אתה שומע? אני הייתי בקואליציה בלי החרדים באירוע של אלימות שוטרים וקיימתי דיון. למה אי-אפשר לבוא ולגנות כשבן אדם, עוצרים אותו באמצע הרחוב סתם, כי לא הייתה לו תעודת זהות? למה אי-אפשר שנייה,

לצאת מפוזיציה ולהגיד: למה שומרים על הבן אדם הזה? למה עצרו אותו באמצע הרחוב?

תחשוב שאתה הולך ובגלל שאין לך תעודת זהות, מעכבים אותך. זה פשוט לא הגיוני.

הילדים שלו,

הילדים שלו אמרו לו: אבא, אולי תגיד לשוטרים שאתה אבא שכול, איך הגענו למצב הזה? ואז ירחמו עליך וישחררו אותך. זו פשוט ירידה מהפסים. זו התנהלות פושעת, אין לי מילה אחרת, של משטרת ישראל. לא, לא מתנהלים ככה. לא עוצרים אדם באמצע הרחוב. לא מבקשים ממנו תעודת זהות.

וכשאין לו תעודת זהות, לא מעכבים אותו והילדים שלו צריכים להתחנן אליו שהוא יגיד שהוא אב שכול ואז אולי המשטרה תשחרר אותו.

תודה רבה. חברי הכנסת, אני אקרא את השמות לראות מי פה ומי לא. חבר הכנסת הרצנו נמצא? חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר הכנסת רון כץ, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, חברת הכנסת מזרסקי, חברת הכנסת יסמין פרידמן, חברת הכנסת דבי ביטון, חבר הכנסת משה טור פז, חבר הכנסת דוידסון, חבר הכנסת נאור שירי, חברת הכנסת שלי טל מירון, חבר הכנסת ירון לוי, אינם נמצאים. אם כן, הסתייגויות 2,

של קבוצת הימין הממלכתי, מוסרות.

שניונת, גברתי, שנייה, שנייה, שנייה. אתה לא צריך. סליחה? ברגע שמשכתי את כל ההסתייגויות, אתה לא צריך. אם כן, אנחנו יכולים - - - להצביע על הצעת החוק בקריאה שנייה. חברי הכנסת, אם כן, נעבור להצבעה. נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 10). עוברים להצבעה, בנוסח הוועדה, בסדר? התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיף 1 נתקבל. 29 בעד, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 10(, התשפ"ד 2024. ההצבעה. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 10(,התשפ"ד 2024,

28 בעד, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 10(,

התקבלה בקריאה השנייה והשלישית,

חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על

שלוש דקות. גברתי היקרה, לא ניקח ממך את היכולת לברך. אני צריכה לברך בשם ומלכות, נראה לי, אבל אסור, אבל שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז אני מבקשת לברך וניגשת לברך על התיקון החשוב, שהיה צריך להיתקן כבר בזמן החקיקה, כמו שאמרה פה חברת הכנסת בן ארי, בזמן חקיקת החוק להרחקת עברייני המין מסביבת נפגעי העבירה. תיקון זה נולד מתוך עבודתה המסורה של השדולה למניעת פגיעות מיניות ובשיתוף ארגוני הסיוע. התיקון נותן מענה אמיתי לצורך כאוב הקיים בשטח. הוא מבוסס על ניסיון והבנה עמוקה של הצרכים האמיתיים של הנפגעים והנפגעות. חשוב לזכור, כי כאשר מדברים על פגיעות מיניות, ההשפעה על הנפגעים היא השפעה ארוכת טווח. זהו נזק שלעיתים אינו נראה לעין, אך הוא אמיתי וכואב לא פחות מפגיעה פיזית. בדיון ההכנה של החוק דיברה חברת השדולה קרן הללי. היא סיפרה על הרצון לברוח כמה שיותר רחוק מהפוגע שלה, היא סיפרה על האימה לפגוש את הפוגע שלה.

רבים מהנפגעים בורחים, הם מרחיקים את עצמם מהפוגע שלהם, והעולם שלנו פשוט עולם הפוך: במקום שהפוגעים יצטרכו להיעלם מהשטח, הנפגעים הם אלו שצריכים לברוח. החוק הנוכחי מציב רף גבוה מדי ומגדיר נזק נפשי של ממש, מה שמקשה על הנפגעים להוכיח את הפגיעה שנגרמת להם. אנחנו יודעים שמפגש חוזר עם הפוגע יכול לגרום לנזק נפשי חמור, גם אם אינו מוגדר כנזק של ממש במונחים משפטיים.

אנו מציעים להוריד את הרף לנזק נפשי בלבד, כדי להבטיח שההגנה תינתן גם במקרים שבהם הנזק אינו ברור מאליו אך עדיין משמעותי. זוהי הגנה שכל נפגע ונפגעת זכאים לה, והיא חיונית לתהליך ההחלמה והשיקום שלהם. בשל קוצר הזמן החלטנו להתפשר לעת עתה ולא להצביע על הסעיף שמוריד את הגיל של הפוגע, אך אנחנו נגיש עליו,

הצעת חוק נוספת, מתוך הבנה כי יש לעשות בו דיפרנציאציה. ואני אסביר: בדיון בוועדה עלה כי ישנם מקרים שבהם פוגעים קטינים שבים לאותו מוסד חינוכי או מסגרת אחרת של הנפגע שלהם. אם לא נאפשר להוריד את הגיל שממנו אפשר להטיל מגבלות, גם אם מגבלות חלקיות, אנחנו עשויים לגרום לנזק בלתי הפיך לנפגעים. הצעת החוק שלנו תבקש להוריד את הגיל, הקבוע היום בחוק ל-18, ולהחיל הרחקה של פוגע קטין מנפגע העבירה במוסד הלימודים. חשוב לציין, כפי שציינה עו"ד מיה אוברבאום מאיגוד מרכזי הסיוע בדיון, שהחוק אינו מונע שיקום של הפוגע. הסעיף מאפשר לבית המשפט לשקול את שיקומו של הפוגע במקרה שהוא קטין, ולכן אין חשש לפגיעה בו אם הצעת החוק תעבור. החוק מתייחס גם לבגירים, וישנם מקרים שבהם הפוגע לא עבר שיקום במסגרת סגורה, כשהוא משתחרר, ולכן חשוב לוודא שהוא לא יפגע שוב בנפגעים שלו. לחבריי באופוזיציה, במקרה הזה, באמת, אני רוצה לומר שאני שמחה שגם חלקכם הצבעתם בעד החוק הזה., ברוך השם, החוק היה עובר בכל אופן, אבל זו אמירה ברורה ובהירה לנפגעים ולנפגעות שאנחנו עומדים ועומדות לצידם. בפגיעות מין אין שמאל ואין ימין, אין שיקולים פוליטיים. תודה רבה,

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ה 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת,

אני מתכבד להציג בפני הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, את הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה, שיזמה הממשלה. מכובדיי, הצעת החוק מבקשת להסדיר שני עניינים: האחד, הארכת תוקפו של חוק למניעת פגיעת גוף שידורים בביטחון המדינה, הוראת שעה המקושרת ישירות לחרבות ברזל, התשפ"ד 2024, שעתיד לפקוע בסוף החודש, ולהאריכו בשישה חודשים נוספים,

קביעה כי הוראה שניתנת בהתאם להסדר הקבוע בחוק על ידי שר התקשורת, תינתן או תוארך לתקופה שלא תעלה על 60 ימים בכל פעם, במקום 45 ימים כפי שקבוע בהסדר כעת. אדוני היושב-ראש, מכובדיי, בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית ביום 7 באוקטובר 2023, הממשלה התקינה את תקנות שעת חירום (חרבות ברזל), ובהן מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה, במטרה למנוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה כתוצאה ישירה משידוריו של ערוץ זר בישראל. בחודש נובמבר 2023, ובהתאם לסמכותו מכוח התקנות, הורה שר התקשורת על הגבלת הגישה לאתרי האינטרנט של הערוץ הלבנוני אל-מיאדין. בחודש פברואר 2024, שלושה חודשים אחר כך, הונח חוק למניעת פגיעת גוף שידורים בביטחון המדינה על שולחן הוועדה שאני עומד בראשה, והיא דנה בו בהרחבה ובכובד ראש ועמלה רבות על גיבוש הסדר קבוע בחוק כך שיהיה מידתי ומאוזן.

שנקבע כחוק מסגרת, קבע כי לשר התקשורת הסמכות, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור הקבינט או הממשלה, להורות על הטלת מגבלות מסוימות על ערוץ זר.

אם שוכנע ראש הממשלה כי התכנים המשודרים בו פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה. חבריי חברי הכנסת, חשוב להבין מגבלות אלה כוללות רק את הסעיפים הבאים: הפסקת שידורי הערוץ בטלוויזיה, סגירת משרדיו של הערוץ, תפיסת מכשירים המשמשים לאספקת תכנים, הגבלת הגישה לאתרי האינטרנט של הערוץ. הוראות אלו יינתנו רק לאתר שתוצג בפני ראש הממשלה ושר התקשורת חוות דעת מקצועית, אחת או יותר, מגורמי הביטחון, השב"כ, המוסד, צה"ל, הצנזור, המבססת את התשתית העובדתית בדבר פגיעתו של הערוץ בביטחון המדינה, וזאת לאחר שניתנה הזדמנות לכלל הגורמים הביטחוניים להגיש את עמדתם. עוד נקבע כי מסגרות זמנים לתוקפה של ההוראה יובאו לביקורת שיפוטית. בנוסף, ההסדר נקבע כהוראת שעה לכארבעה חודשים, עד 31 ביולי 2024. בחודש יולי, לאחר שהונחה הצעת חוק ממשלתית נוספת שביקשה את הארכת ההסדר, התקיים דיון בוועדה אצלי, והוארך בארבעה חודשים נוספים עד 30 בנובמבר 2024, כלומר עד השבוע הבא. במהלך תקופת הוראת השעה הורה שר התקשורת, בהתאם להסדר הקבוע בחוק, לפעול להפסקת שידוריו של ערוץ אל-ג'זירה, וכן לסגור את משרדיו בישראל ולתפוס מכשירים ששימשו לאספקת תוכני הערוץ, ולהגביל גישה לאתרי האינטרנט שלו. כמו כן הורה שר התקשורת על הגבלת הגישה לאתרי האינטרנט של ערוץ אל-מיאדין, וכן על תפיסת מכשירים ששימשו לאספקת תוכני הערוץ. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להבהיר שברגע שתאושר הצעת החוק הזאת, אל-ג'זירה ייסגר בפעם השישית, ואל-מיאדין, בפעם השלישית. לקראת פקיעת תוקפה של הוראת השעה הנוכחית, בסוף חודש נובמבר, הניחה הממשלה, על שולחן הכנסת את הצעת החוק המונחת בפניכם, וכאמור, הצעת החוק מבקשת להאריך את ההסדר בשישה חודשים נוספים, עד ליום ד' בסיוון התשפ"ה, 31 במאי 2025, או בעזרת השם עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שביניהם. כמו כן, הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 3 לחוק, כך שההוראה שניתנת על ידי שר התקשורת לפי החוק תינתן או תוארך לתקופה שלא תעלה על 60 ימים בכל פעם, וזאת במקום 45 ימים מאוד מסורבלים, כפי שקבוע בהוראת השעה כעת. תקופת הוראת השעה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אפשרה לוועדה לבחון את חיוניות ההסדר ואת הצורך המתמשך בו.

חבריי חברי הכנסת, עמדה בדיונים השונים על כך שחופש הביטוי וחופש העיתונות, שהם מהערכים החשובים והמרכזיים ביותר במדינה דמוקרטית, במיוחד בעת מלחמה, יישמרו. עם זאת, כל זמן שמדינת ישראל עודנה מצויה בעיצומה של מלחמה, מלחמה קשה שנכפתה עליה, החשש מפגיעה בביטחון המדינה והחשיבות בשמירה על חיילינו ועל אזרחי המדינה מקבלים משקל רב. חבריי חברי הכנסת, בפני הוועדה נפרסו חוות דעת מגורמים ביטחוניים, שבהן מפורטת התשתית העובדתית המבססת את הצורך בהמשך ההסדר ואת השינוי המוצע ביחס לתוקף ההוראות. התעקשנו לקבל את חוות הדעת האלה, המקצועיות והמבצעיות, מהגורמים המוסמכים ביותר לכך במדינת ישראל. רבותיי, אני סבור כי מדובר בכלי חיוני שיש בו כדי למנוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה, אך מידתי, שמשקף את האיזון הראוי בין השמירה על ביטחון המדינה לבין חופש הביטוי, ובמיוחד בעת הזו, נוכח הימשכותה של המלחמה. על כן, חבריי חברי הכנסת, מוצע לאשר את הצעת החוק המוצעת, וזאת עד ליום ד' בסיוון התשפ"ה, 31 במאי 2025. אני לא יכול לסיים את הצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש, בלי להודות לצוות הנהלת הוועדה בראשות הגב' לאה גופר, ולצוות הייעוץ המשפטי בראשות עו"ד מירי פרנקל, שכמו תמיד שני הצוותים האלה פועלים ללא לאות להביא למליאה הצעות חוק ראויות. כמו כן, תודה רבה למשרדי הממשלה, משרד המשפטים, משרד התקשורת והמשרד לביטחון לאומי, על בסיוע בגיבוש הצעה זו. להצעה זו, אדוני היושב-ראש, הוגשו הסתייגויות. אבקש מחברי הכנסת לדחות אותן ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה, אדוני. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות העבודה ויש עתיד. אני מושכת את ההסתייגויות. תודה רבה, גברתי. קבוצת העבודה אינם נוכחים, מוסרות. ההסתייגות מ-1 עד 61 וכל ההסתייגויות הנוספות.

יש עוד. לא. ההסתייגות של קבוצת יש עתיד מוסרות. אם כן, חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ה 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 2 נתקבלו. 24 בעד, שבעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ה 2024. חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ה 2024,

25 בעד, שבעה מתנגדים.

חרבות ברזל) (תיקון